השאילתא לשרת הספורט והתרבות, של חבר הכנסת אלדד, תידחה בכמה דקות, מפני שהשרה נקראה לאיזה דבר דחוף.

אז השאילתא הראשונה תיענה על-ידי השר במשרד הביטחון, השר להגנת העורף, השר מתן וילנאי. אתה רואה, אדוני, אני שנתיים

אין בזה שום היבט, לא פוליטי, לא אידיאולוגי ולא שום דבר שמתכוונים בו להטות דעות של חיילים. לצערי, חבר הכנסת אורבך,

הדיון איננו מה הצבא צריך לעשות, לא משנה מי המסכן את החיילים,

אינדונזי או מתנחל. ברור שצריך לירות ולהרוג את מי שמסכן חיילי צה"ל בצורה שמאיימת על חייהם באופן שהוצג בתרחיש. השאלה היא למה מכל אלף התרחישים נבחר דווקא תרחיש כזה, שלא היה עד היום, שאנשים איימו בסכין על גרונו של חייל, בוודאי לא מתנחלים. עצם הבחירה באמירה שהמתנחלים הם אלו שעושים את זה, שחזרה על זה פעם ופעמיים, יש בה כדי אמירה פוליטית מאוד בעייתית. זאת השאלה.

סכינים, רק רגע, כבוד השר, תאמין לי. חבר הכנסת חנין, ואחריו, חבר הכנסת אלדד. חבר הכנסת אורי אורבך, שב. אני פשוט חוסך לשרים, כי אם הוא עונה לכל אחד,

חבר הכנסת חנין. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, רק להרגיע את חבר הכנסת אורבך, חיילי צה"ל אכן יורים על מפגינים, כולל מפגינים ישראלים בבילעין, בכל מיני סוגים של תחמושת. יש שורה ארוכה של פגיעות ונפגעים מכל מיני סוגים של תחמושת בבילעין, כך שזה לא תרחיש, זו מציאות. בבילעין יורים על מפגינים. בהמשך לשאלתו של חבר הכנסת אורבך, עד היום הייתי משוכנע שחבר הכנסת אורבך ואני, שנינו נמצאים באותה ארץ וקוראים את אותם עיתונים. כשאני קורא,

בעיתון על דברים, ששוב לכאורה, אמר הרב וולפא, ממנהיגי ציבור מסוים בקרב המתנחלים, אני אומר את זה בזהירות,

לפי העיתון, דברים מדהימים וחמורים מאין כמותם, כולל אפילו הצעה לתומכיו לירות בחזרה כאשר יורים עליהם, נדמה לי, חבר הכנסת אורבך, שלא מדובר פה על תרחיש. מדובר פה על מצב מסוכן. האם אדוני ביקש לשאול את חבר הכנסת אורבך או את,

לכן אני מייד אשאל את השר. לא מדובר פה על תרחיש, מדובר פה על סכנת הידרדרות איומה ונוראה, שאף אחד מאתנו לא רוצה בה, אבל צריך לפעול מולה באמצעים מאוד נחושים כדי שהיא לא תקרה. לא, לא. לא לקרוא קריאות ביניים. ושאלתך, חבר הכנסת חנין? ושאלתי לשר היא, נוכח הדברים האלה שהתפרסמו בתקשורת, איך מערכת הביטחון נערכת למצבים שאף אחד מאתנו לא דמיין שיתרחשו אפילו לפני שנה? תודה רבה לחבר הכנסת חנין. חבר הכנסת אריה אלדד. אני פשוט שמתי אותו ביניכם, כדי שלא להעמיס על השר. שלא יהיה משעמם. כן, שלא יהיה משעמם. בבקשה, חבר הכנסת אלדד. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, האם ידוע לך על מקרה כלשהו בעבר שבו מתנחל איים בנשק או בסכין על חייל או על שוטר? שאלה שנייה: האם אין כאן ניסיון מכוון לעשות דה-לגיטימציה לציבור, כי יורים רק באויבים? והשאלה השלישית: האם תרחיש כלשהו, דמיוני ככל שיהיה, מותר לתרגל? האם עולה על הדעת,

שמשמר בתי-המשפט יתרגל מצב שבו שופט שולף אקדח ומאיים על נאשם? האם נראה לך הגיוני שמשמר בתי-המשפט יתרגל תרחיש כזה, שבו בסופו של דבר יורים בשופט? שאלתך ברורה.

יורים במי? השופט יורה בנאשם. אני שאלתי, יש תרחיש דמיוני, מופרך לחלוטין, שבו שופט שולף אקדח ומאיים על נאשם. האם נראה לך הגיוני, במסגרת תרגול תרחישים היפותטיים, שמשמר בתי-המשפט יתורגל בתרחיש שבו משמר בית-המשפט יורה בשופט כי הוא מאיים בנשק על נאשם? תודה רבה.

אני מחונך שכל מי שמאיים עלי בנשק, אני עושה הכול כדי להיחלץ מהאיום הזה. הייתי במצב הזה יותר מחמש,

עשר פעמים לאורך שנות חיי ואני עדיין עומד פה.

כך אני מחונך. השופט, זה היפותטי לחלוטין. לענות תשובה ישירה וברורה: האימון הזה נעשה על-ידי הצבא. אף אחד מאתנו, מלובשי הבגדים האזרחיים, לא עסק באישורו בכלל. הכול בדרגי הצבא, לדעתי הרבה מתחת לרמטכ"לים, אם אתם שואל אותי, מתוך היכרות עם הצבא, משהו כמו מפקד אוגדה ואולי אלוף פיקוד. אין פה שום היבט פוליטי. סכינים היו, נשלפו. לעת עתה פגעו רק בצמיגים של כלי רכב. במידה מסוימת, זה יכול לעבור את הצמיג הלאה. לכן, זה לא תרחישים מופרכים. אנשי הצבא שבונים את זה, הרי לא בונים את זה על תרחיש של שופט שהוציא אקדח בבית-המשפט, הצה"לי,

חברי הכנסת, שלושתכם חברי ועדת חוץ וביטחון, אני מציע לא להעמיד פנים. אני מציע לא להעמיד פנים. אני זוכר מקרים שחיילים יצאו בהרגשה קשה,

אני לא, חבר הכנסת אלדד. חבר הכנסת אלדד. אתה יכול לצעוק כמה שאתה רוצה. אתה שאלת אותו, אתה יכול לצעוק כמה שאתה רוצה. כבוד השר, רק רגע.

טלו קורה מבין עיניכם, חבר הכנסת אלדד.

היה יותר ממקרה אחד שחיילים יצאו, שמה? צמיגים? חבר הכנסת אלדד. מזועזעים מאירועים, שאני מניח שאתם לא מייצגים אותם, דרך אגב. אתם לא מייצגים אותם. תן מקרה אחד שאיימו על חייל. תן מקרה אחד שאיימו על חייל. יותר מאחד. חבל. יותר מאחד. חבר הכנסת אלדד,

הרבה יותר מאחד.

חבר הכנסת אלדד, אתה שאלת שאלה. הוא מחויב לענות מה שהוא מאמין. שמעתי. אבל הוא מסלף את

אתה שאלת אותו שאלה.

שהוא יאמר מה שהוא לא חושב? הוא לא צריך להגיד את מה שהוא חושב. תבקש אי-אמון. הוא צריך להגיד את מה שהוא יודע, ולא את מה שהוא חושב. הוא אומר לך. אמר לך, האמן לי שאני אומר רק מתוך ידיעה.

רק מתוך ידיעה, תביא את

הוא רק באמצעים לפיזור הפגנות. הוא לא ירי חי, אם ניתן היה להבין את זה.

במצב של סכנת חיים, וזה דיון בפני עצמו,

הייתי במאות דיונים כאלה עם חיילים. הירי על מתפרעים הוא רק באמצעי פיזור הפגנות, שלעתים, לצערי, פגיעתם

במחירי דלק לא הגיעו לחיסכון הזה. הנושא הזה נבחן היום על-ידי מבקר מערכת הביטחון ומערכת הביטחון כולה. לדעתי, ההמלצות תהיינה ברורות, ובעקבותיהן נחליט כיצד ממשיכים עם הנושא של הליסינג. יכול להיות שהוא באמת לא כלכלי ונעצור אותו. נמתין להחלטות המבקר, ובהתאם לזה נמשיך לפעול. בבקשה, שאלה נוספת, אם יש. ההבהרה של השר היתה חשובה, כי גם אני הבנתי כמוך, חבר הכנסת שי. קודם כול, חצי מיליארד שקל שהיה אפשר לחסוך ולא נחסך זה עדיין חצי מיליארד שקל מאוד מאוד משמעותי שאפשר היה לנצל למטרות טובות אחרות.

מה שאומר אדוני השר,

זו היתה הכוונה כשיצאו לליסינג.

לזה התכוונו, וזה לא הצליח. יצא שיצאו לליסינג ולא חסכו דבר. זה בעצם הרעיון. עברו משיטה א' לשיטה ב', ובוודאי הושקעו הרבה שעות עבודה, שאדוני מכיר אותן היטב מתפקידים שהוא עשה בעבר,

בקצה הדרך, חבר הכנסת נחמן שי, השאלה שלי, אדוני, האם תימשך השיטה הזאת או שתפסיקו אותה ותחזרו לשיטות קודמות, יותר שמרניות,

חבר הכנסת נחמן שי, בכל מקרה, דובר צה"ל נוסע ברכב. האם הוא נקנה על-ידי צה"ל או נשכר על-ידי צה"ל, זה דבר שהוא הוצאה. זאת אומרת, אם זה עולה יותר, לא ייקחו מדובר צה"ל.

אולי פעם בעבר הוא היה מתנדב והיה אומר: אני לא צריך אוטו. אני אגיע בעצמי מהבית. כל עוד לא הורידו צמיג אחד מארבעת הצמיגים, האוטו ממשיך, מאה אחוז.

מניסיוני הדל בפרויקטים גדולים כאלה, תמיד יש מחלות ילדות ותמיד יש בהתחלה תקלות בניגוד למה שחשבו. המבקר יבחן את זה, נראה אם זו סיבה לחזור אחורה לדרך הישנה או לבדוק שיפור ולחזור לליסינג. אני, בתחושתי, הליסינג זה הדבר הנכון. גם לפי ההערה של היושב-ראש הליסינג הוא הדבר הנכון. כנראה היו פה דברים שלא צפו אותם נכון. עסקו בזה אנשים שזה מקצועם וזה תחומם,

ולזה הם הגיעו.

במקום לרכוש, הכנסת הלכה לליסינג,

הרבה יותר כסף ממה שהיא נותנת לך על האוטו שלך דמי שימוש חודשיים. אבל השאלה היא האם נחסך כסף.

הוא אומר, לא, אני אומר לך שלא. לא נחסך. הוא אומר שלא. לכן, הם ישקלו. לא נחסך. אבל הוא היה יכול להשתמש בחצי המיליארד לדבר אחד, כי בלאו הכי את הרכב אתה צריך לקנות. אני הבנתי כמוך שהליסינג הוציא למדינה חצי מיליארד שקל נוספים,

ולכן אני נזעקתי מייד. ההבהרה של השר מאוד חשובה. אני הבנתי כמוכם. גם אני הבנתי כך ושאלתי את השאלה הזאת, כי חצי מיליארד זה חצי מיליארד, וזו התשובה שקיבלתי.

אני מאוד מודה לשר במשרד הביטחון, השר לביטחון העורף, מתן וילנאי. תעלה ותבוא שרת התרבות והספורט, חברת הכנסת לימור לבנת, על מנת להשיב על שאילתא דחופה של חבר הכנסת אריה אלדד בנושא: עבודות הווקף בכיפת השלשלת שבהר-הבית. אדוני רק ימתין שהשרה תגיע לדוכן ואז יקריא את השאלה.

תודה, אדוני היושב-ראש, תודה, גברתי השרה, בחודשים האחרונים מקיים הווקף עבודות בכיפת השלשלת בהר-הבית, כולל חפירה באמצעות טרקטור. המתחם מוסתר מעיני הציבור המבקר בהר. 1. האם משרדך אישר את ביצוע העבודות? 2. האם מתקיים פיקוח ארכיאולוגי צמוד?

בהתאם לחוק העתיקות.

העבודות, חבר הכנסת אלדד, תודה על השאילתא שלך, העבודות בכיפת השלשלת אושרו על-ידי ועדת השרים שאני עומדת בראשה. 2. רשות העתיקות מפקחת על העבודות, ויש לדעת שאין באתר עבודות חפירה. העבודה המתבצעת באתר הינה החלפת אריחי קרמיקה בלויים או שבורים באריחי קרמיקה חדשים שהובאו מטורקיה, שהיא מקור האריחים המקוריים. בבקשה, חבר הכנסת אלדד. תודה, גברתי השרה, תודה בייחוד על כך שהנחת את דעתי על כך שהעבודות נעשות בפיקוח, כי בעבר היו עבודות בלא פיקוח. בתמונות שהתפרסמו בתקשורת רואים טרקטורון עומד במקום החפירה, צולם במקום החפירה. להבנתי השימוש היחיד שיש לטרקטורון הוא לצורכי חפירה, האם ייתכן שהטעו אותך?

חבר הכנסת חנין, ואחריו, חבר הכנסת בן-ארי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, קראתי בעיתונות בשבוע שעבר שבתקופה הקרובה מתחדש הדיון בתוכניות הבנייה בשער המוגרבים. נמצא אתנו שר המדע הקודם, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, שבזמנו התערב בעניין כדי למנוע התפתחות של המהלך הזה לאיזה פיצוץ שיצית מחדש את ירושלים כולה. העבודות שבהן מדובר, לפי התוכניות שאותן אני מכיר, הן לא רק עבודות של שיקום ושחזור, אלא עבודות של שינוי משמעותי מאוד בסטטוס-קוו במקום הזה, והן מעוררות הרבה מאוד מתחים. האם גברתי השרה מעורבת בעניין? מה בדעתך לעשות ולנהוג בנושא הזה?

השאלה היא לא לשרת התרבות, כי היא עוד דנה בארכיאולוגיה. אם היא רוצה, כמובן היא יכולה להשיב לך. לא אמרתי לך שהשאלה פסולה, אני רק אומר לשרה שאם היא לא רוצה לענות, היא לא חייבת לענות. חבר הכנסת בן-ארי, בבקשה.

אבל אתה מאותה סיעה של חבר הכנסת אלדד, ולכן נדחתה השאלה שלך.

אדוני היושב-ראש, שתי שאלות לשרה. שאלה ראשונה, מבקר המדינה כתב דוח על החפירות בהר-הבית, דוח שהוא חסוי אפילו בפני חברי הכנסת, לצערנו הרב.

האם קראת אותו והגבת במקומות הנכונים לגבי מה שהתפרסם שם בדוח? כי לפי המידע שהגיע אלינו מדובר בדוח חמור מאוד לגבי התנהלות של המדינה ואכיפת החוק בהר-הבית,

שאלה שנייה, שקשורה באופן ישיר לשאלתו של חבר הכנסת אלדד, הוא דיבר על טרקטורון. אנחנו יודעים שבהר-הבית הוצב לאחרונה גנרטור שמספק המון כוח, גנרטור בעל עוצמה גדולה. האם אתם יודעים מה ייעודו של הגנרטור, והאם אושרה עבודתו?

תודה רבה. זה גם לא, נדמה לי שגנרטור זה גם לא בתחום השאלה המקורית שנשאלה על-ידי אלדד. שאלת, אם היא יכולה, היא תענה. כיוון שזה משרד התשתיות,

למי החשמל? חברת החשמל היא של תשתיות.

אבל ודאי את יודעת ואת תעני. מכובדי חברי הכנסת, לגבי מה שנעשה בהר-הבית, הלוואי שהיינו שולטים באמת במה שנעשה בהר-הבית הרבה יותר ממה שאנחנו שולטים היום, ואכן היינו מצליחים למנוע הרס עתיקות בהר-הבית, מה שאנחנו לא מצליחים לעשות היום מסיבות כאלה ואחרות, אני לא אכנס לזה עכשיו.

על תשובתי כפי שנתתי אותה עד כאן. אמרתי באופן ברור: העבודות, כפי שנשאלתי על-ידי חבר הכנסת אלדד בשאילתא, העבודות שמבוצעות בכיפת השלשלת מפוקחות על-ידי רשות העתיקות, נעשות בסמכות וברשות על-ידי ועדת שרים שאני עומדת בראשה, ומתואמות, וכפי שאמרתי הן עוסקות בהחלפת אריחים שנתבלו. מעבר לכך לא אוסיף.

אני רק מידיעה אישית יודע שדוח מבקר המדינה, שהיו כאלה בכנסת שראו אותו, מתייחס כמובן לאותן עבודות חפירה בהר-הבית שהשרה הזכירה, שהן פגעו בחוק העתיקות. רבותי, בנושא של השלשלת אומרת השרה שאין שם שום פגיעה, אלא רק מחליפים אריחים. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים ומזמינים את השר ארדן, השר להגנת הסביבה, להשיב על שאילתא דחופה, מס' 281, של חבר הכנסת דב חנין, שעניינה הארכת ההסכם בין רשות הטבע והגנים לבין עמותת אלע"ד. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני. להקריא,

אחרי זה תוכל להוסיף מה שאתה,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, ככל הידוע לנו בימים אלה אמור להיות מוארך שנית הסכם שנחתם בין רשות הטבע והגנים לבין עמותת אלע"ד לניהולו של הגן הלאומי, האתר עיר-דוד. רצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר? 2. אם כן, מה היא עמדתך בנוגע להסכם זה?

בבקשה, אדוני השר. 1 2. תודה, אדוני היושב-ראש. בהתייחס לשאלתו של חבר הכנסת חנין, רשות הטבע והגנים מנהלת מתוקף חוק את הגן הלאומי הנקרא "גן לאומי סובב חומות ירושלים". בהתאם להסכם האצלת סמכויות שנחתם בשעתו בין עיריית ירושלים לרשות הגנים הלאומיים, זה עוד טרם האיחוד בין רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים, היום זה נקרא רשות הטבע והגנים,

כשנחתם ההסכם, היה הגן הלאומי תחת ניהולה של עיריית ירושלים. עם סיום הסכם ההאצלה והחזרת הגן לניהולה של הרשות התברר כי במהלך השנים ניתנו לגופים שונים, בכללם עמותת אלע"ד, דומני זה היה עוד בתקופתו של אהוד אולמרט כראש העיר, זכויות כדין בחלק מהנכסים התיירותיים שבתוך תחומי הגן הלאומי, דבר אשר חייב את הרשות לפעול תחת מגבלות אלה ולמעשה חייב שיתוף פעולה עם גופים אלה. במקרים כאלה, כפי שקרה,

לדוגמה גם בגן הלאומי בקיסריה, שבו ל"חברה לפיתוח קיסריה" יש זכויות בנכסים בתוך הגן הלאומי, ואני מציין זאת כדי להראות שזה לא מקרה חריג או ייחודי, מתקיים שיתוף פעולה תפעולי לשם ניהול המקום בין רשות הטבע והגנים לבין הגוף שבמהלך השנים רכש זכויות ונכסים שנמצאים בתוך הגן הלאומי. עם זאת, אני מבקש להדגיש שניהול הגן כולו נעשה על-ידי רשות הטבע והגנים, כשניהול זה כולל הפעלת מלוא הסמכויות, ובין היתר גם הפיקוח על הפעולות המבוצעות על-ידי הגוף המתפעל, ובמקרה דנן עמותת אלע"ד. עניינה הבלעדי של רשות הטבע והגנים הוא שימור ופיתוח ערכי טבע,

נוף ותרבות. במצב שבו נתונות לגוף אחר זכויות בשטחי הגן הלאומי, הדבר המרכזי העומד לנגד עיני הרשות ושממנו נגזרים שיתופי פעולה אלה, הינו עמידה במטרות הללו. ברגע שבו הגוף המתפעל, ללא קשר לשיוכו האידיאולוגי, יסכן את הנכס שהופקד לניהול הרשות ומתופעל על-ידי הגוף, יופסק שיתוף הפעולה. עם זאת, כל עוד שיתוף הפעולה מוליד ומקדם את מטרות הרשות, מחויבת הרשות להפיק ממצב הדברים האובייקטיבי, על שלל אילוציו ומגבלותיו, את המירב. ומן הפרט אל הכלל, אדוני היושב-ראש, בשנים האחרונות נרשמו בעיר-דוד הישגים אדירים בסדר-גודל עולמי בכל הנוגע לממצאים ארכיאולוגיים שנחשפו במקום, שימור אתרים שהוזנחו עשרות שנים, הכשרת שבילי מטיילים, ועוד הישגים רבים שכמובן לא היו יכולים להיות מושגים אלמלא, לא עשרות שנים,

זה נכון. אלפיים שנה. ההזנחה אבל היתה. אני לא יכול לבוא בטענות. לעתים היישוב היהודי היה שם במצב כזה, שהיה לו קצת קשה לדאוג לשבילים, כי פשוט רצו לשרוף אותו, אז הוא עסק בשימור עצמו.

הרשות לפיתוח ירושלים היתה מהיוזמות של התכנון והביצוע עוד עם טדי קולק. זאת אומרת, זה לא רק אהוד אולמרט. כי כולם הבינו שהאגן הקדוש הוא דבר שהוא נכס עולמי לכל באי עולם. בקיצור, יש שם הישגים רבים ומשמעותיים בזכות שיתוף הפעולה התפעולי עם עמותת אלע"ד. משום מה הוכנה לי פה תשובה גם לעניין גן לאומי עמק-צורים. שאלת גם לגבי עמק-צורים, חבר הכנסת חנין?

אבל אשמח לשמוע. לעניין גן לאומי עמק-צורים, ראשיתו של פרויקט מיון שופכי הר-הבית הינו בחפירות שהתבצעו במתחם הר-הבית בשנת 2000 לערך על-ידי הווקף המוסלמי והפלג האסלאמי, בניגוד לדין וללא היתרים כנדרש. חומר זה, אותם שפכים כתוצאה מהחפירות, הושלך בגן לאומי סובב חומות ירושלים, ואיים להפוך, במלים פחות עדינות, למזבלה. בשל ערכיותו של החומר והימנעותם של גורמים אחרים לטפל בו החליטה הרשות, בשיתוף אוניברסיטת בר-אילן, על העברת החומר למתחם גן לאומי עמק-צורים. עם העברת החומר התברר שמיונו יארך שנים ועלותו עצומה. בשל כך הוחל בחיפוש אחר גוף תורם שייקח תחת אחריותו את מלאכת המיון והטיפול בשפכים אלה ויישא במימונם. עמותת אלע"ד התנדבה לפרויקט זה, השיגה מימון, ומאז מנוהל פרויקט זה במימון של כמיליון שקלים לשנה וקולט כ-400,000 מבקרים כל שנה שנוטלים חלק במיון שופכי הר-הבית. הפעילות המבוצעת בפרויקט זה מפוקחת ומבוקרת על-ידי רשות הטבע והגנים, לרבות הגדרת מתחם הפעילות, שעות הפעילות, כללי עבודה בגן הלאומי, קליטת קהל מבקרים,

בטיחות וכו'. בבקשה, חבר הכנסת חנין. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אכן השאילתא הזאת מעלה שורה של שאלות. יש כאן סוגיה לאומית, הפרטת גנים לאומיים. אפילו משמם של הגנים הלאומיים לא ראוי היה שהם יופרטו.

לשמוע את התייחסותך ברמה העקרונית למהלך הזה של הפרטת הגנים הלאומיים.

האתר של עיר-דוד הוא אתר מיוחד, לא רק בגלל הרגישויות שלו, אלא גם מבחינת ההיקפים שלו. אני שומע שיש שם 400,000 מבקרים בשנה, אתר מאוד גדול ומשמעותי.

אדוני השר, מתשובתך, האם אכן עומדים בימים אלה להאריך את ההסכם עם עמותת אלע"ד בשנית, ואם כן, מה בכוונתך לעשות בעניין הזה, ההסכם בין רשות הטבע והגנים לבין עמותת אלע"ד ללא מכרז. השאלה היא, למה הוא נחתם ללא מכרז, ואם היו קריטריונים אחרים, שלא היו במכרז, מה הם היו? למה זה הועבר דווקא לעמותת אלע"ד? אם אכן ההסכם אמור להיות מחודש, מתי הוא אמור להיות מחודש? אולי הפעם יש מקום דווקא להעמיד את הנושא למכרז? אם יש הסכם משפטי, ובהנחה שיש הסכם משפטי בין רשות הטבע והגנים לבין עמותת אלע"ד, מה התנאים שלו לגבי ניהול האתר הזה? מה מידת המעורבות בפועל של רשות הטבע והגנים בפיתוח, בתכנון האתר? מי הגוף ברשות הטבע והגנים שאחראי לפיקוח, לתפעול, להדרכה באתר הארכיאולוגי? אני שומע שמדריכים שם מדריכים של עמותת אלע"ד, עם מסרים שלהם. זו עמותה שיש לה בהחלט ממד אידיאולוגי ופוליטי,

לגיטימי, אבל הוא בכל זאת נעשה במסגרת גן לאומי ובמסגרת פעילות של מדינת ישראל. כשאדוני אומר שהדברים מפוקחים על-ידי רשות הטבע והגנים, השאלה היא באיזו צורה, באיזו מתכונת, ואיך קורה שהמדריכים בשטח נושאים חולצות שיש בהן גם כתובת של רשות הטבע והגנים וגם של עמותת אלע"ד, שכאמור, יש לה מטרות פוליטיות ואידיאולוגיות לגיטימיות, אבל הן לא חלק ממדינת ישראל ומרשויותיה הרשמיות. אני רוצה לסיים בזה, אדוני. אני רואה טעם גדול לפגם ברמה העקרונית בכך שעמותה פוליטית אידיאולוגית, בלי קשר לשאלת עמדתי לגבי העמותה הזאת, מה זה "עמותה פוליטית"? עמותת אלע"ד השתתפה בקמפיין הבחירות או תמכה, היא לא עמותה מפלגתית אלא עמותה פוליטית. יש לה מטרות פוליטיות. היא מעוניינת במהלכים מסוימים של שינוי אופיה של ירושלים, בפרט חלקה המזרחי של ירושלים. היא לא מסתירה את מטרותיה, היא גם הצהירה עליהן בתשובה לבג"ץ. היא רואה עצמה כנושאת סט של ערכים, היא פועלת במקום שבו חל החוק הישראלי, ולפי דעת מדינת ישראל הוא שטח ריבוני של מדינת ישראל. השאלה היחידה היא האם יכולה עמותה שהתקשרה בהסכם, האם ההסכם כשר, כי לא היה מכרז,

והדבר השני, האם, כאשר המדינה עושה שימוש בעמותה, היא יכולה גם לשים את סמלה, כי העמותה הזאת היא לא עמותה פוליטית בשום פנים, היא עמותה לאומית,

אני במקרה כירושלמי אומר לך. למשל, יש כאלה שחושבים שזה לא עיר-דוד אלא עיר היבוסי, כלומר בכלל לא היה דוד שם, לא היה ולא נברא. אתה מערבב,

אני חושב שגם לא היה נכון לתת את הניהול של האתר לתנועת "סולידריות שיח'-ג'ראח", שאני תומך בה, אגב, אבל אני לא חושב שצריך לתת לה לנהל אתר, באותה מידה, אף שאני חושב שמטרותיה לגיטימיות והיא מועילה מאוד לחברה הישראלית ולעתידה. אני מניח שאדוני היושב-ראש וגם השר חושבים שעמותת אלע"ד עושה אותו דבר מהכיוון ההפוך.

האם גן לאומי הוא המקום, השאלה היא גם מה האמת ההיסטורית. יכול להיות שהעמותה של שיח'-ג'ראח מביעה את האמת ההיסטורית. גם עמותת אלע"ד מביאה את האמת ההיסטורית לגבי המקומות האלה, כי נקבת השילוח יש בה ממצאים ארכיאולוגיים שמקשרים,

את העם היהודי למקום הזה לפני 3,000 שנה.

מעבר לוויכוח הפוליטי, זה בלי קשר לוויכוח הפוליטי. זה במקרה. קודם כול, שאלתו בהחלט לגיטימית. יש פה כמה מישורים לעניין. אני בטוח שהשר ימצא את דרכו במכלול המורכבויות. אני רוצה לסיים ולהגיד שלושה היבטים, מבחינתי. כמו שהשאלה הקודמת שלי לא היתה קשורה לפוליטיקה. ההיבט האחד הוא ההיבט הרוחבי העקרוני של ניהול גנים לאומיים בכלל על-ידי גופים פרטיים. ההיבט השני הוא ההיבט של המינהל התקין, ללא מכרז, ללא קריטריונים, ללא תנאים, אולי חידוש בימים אלה מה קורה בנושא הזה. היבט שלישי נוגע לגן הלאומי הזה, ועם כל הרגישויות שלו, ולעובדה שדווקא עמותה שיש לה מסר, אומר אדוני היושב-ראש "לאומי",

אתן לך דוגמה דמיונית: למשל, נשיאות הכנסת בחרה שביום ירושלים היא תקיים את ישיבתה בעיר-דוד. זה דבר פוליטי.

האם נשיאות הכנסת תעשה את זה במסגרת של עמותת אלע"ד. זו השאלה שלי בהקשר הזה. המארחים שלנו היו ראש העיר ירושלים וראש עמותת אלע"ד. אורחים, כמובן, מוזמנים תמיד. אדוני היושב-ראש, המטרה של השאילתא הזאת אינה לעורר את הוויכוח על השאלה מה צריך להיות עתידה של ירושלים. זה ויכוח גדול, שלא צריך להתנהל במסגרת שאילתא. במסגרת השאילתא השאלה היא האם נכון שמדינת ישראל והרשויות שלה, אני אישרתי את השאילתא. יכפיפו עצמן לגופים פרטיים, ותהיה פעולתם ברוכה בעיני מי שחושב כך. אני חושב שאפשרנו לך לשאול את כל השאלות.

אתחיל מהפרטים, ואז אגיע לכלל. לגבי הפרטים, לצערי הרב, רשות הטבע והגנים, בתשובה שחשבתי שהיא מפורטת, שהועברה אלי, באמת אין פה התייחסות לפרטים הקטנים יותר ששאלת: האם ההסכם עומד לפוג והאם תהיה הארכה. אני מתחייב לענות לך על כך בימים הקרובים, כפי שאני עונה לך על הרבה שאלות פרטניות. קשה בכל זאת להשתחרר מהתחושה שהשאלה בכל זאת גם באה ממקום פוליטי. עובדה שלא שאלת את זה על ההסכם שלנו עם "החברה לפיתוח קיסריה" על הפעלת הגן הלאומי שם, שהוא גם מאוד חשוב. אם הנשיאות תאשר לי, אני מוכן להתחייב לשאול את זה בשבוע הבא. ויש עוד מספר רב של אתרים שבהם הרשות קשורה בהסכמי תפעול עם רשויות מקומיות, ולאחר מכן הרשות המקומית משרשרת את זה להסכמי הפעלה עם גורמים מטעמה, כמו בחצר תל-חי. לדעתי, גם זה מקום שהוא מוכרז. אני לא זוכר כְּמה הוא מוכרז, אבל מוכרז כמשהו על-פי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע ואתרים לאומיים, וגם שם הרשות המקומית היא שמתפעלת, והיא מסרה את זה לחברה. אני לא בטוח שרשות הטבע והגנים בחנה תמיד היסטורית את הדרך שבה אותה רשות מקומית שמתפעלת קיימה מכרז שוויוני, או מה היו השיקולים שנשקלו. למיטב זיכרוני, ההסכם הזה עם עמותת אלע"ד נבחן כבר בכל הכלים המשפטיים. אתה ציינת בג"ץ שהיה, ואני זוכר גם את חבר הכנסת פינס מעלה את הנושא הזה בפני היועץ המשפטי לממשלה. דומני שההסדרים האלה כבר נבחנו. הבג"ץ הוא מ-1991, הוא מהתקופה שלפני שנתנו להם לנהל את, אבל אני יכול לתת באופן כללי את עמדתי, ופה אולי דווקא היא תתאם לעמדתך. אני מסכים אתך שבאופן עקרוני גנים לאומיים ושמורות טבע ראוי היה שגורמים של המדינה הם שינהלו ויפעילו אותם. לצערי הרב, היה כאן תהליך ארוך-שנים שאני מתכוון לנסות ולהשפיע על שינויו, והוא שמשרד האוצר החליט, כנראה כחלק מההפרטה הכוללת של כל נכסי המדינה, שגם שמורות טבע וגנים לאומיים אחת דינם להיות רווחיים ולא גירעוניים, ומה שצריך לעשות כדי שזה יקרה,

אז כמו שרגילים לחנך את החמור לעבוד בלי אוכל, הרגילו את רשות הטבע והגנים שהיא צריכה יותר ויותר להתייעל, ואם יש מקומות מסוימים שהם גירעוניים, צריך למצוא את הדרכים להשלים את ההכנסות. כי אם הציבור לא מוכן לשלם על כרטיסים, אז צריך למצוא את הדרך לייעל. זה כמובן פוגע ופגע מאוד ביכולת, "לא רוצה" זה "לא יכול". מה "לא יכול"? ככה היה גם בבית-שאן.

לא, זאת היתה אמירה סרקסטית, חברת הכנסת לוי.

לא התכוונתי שבאמת הציבור לא רוצה. אמרתי שלתפיסתו של האוצר, שאני לא מקבל אותה, הוא לא תמיד מבין שגן לאומי או שמורת טבע זה מוצר ציבורי. כשאזרח משלם מס הכנסה ומע"מ הוא מתכוון בכך שהוא מפקיד את כספו בידי המדינה ויש מוצרים ציבוריים, ביטחון, רווחה, חינוך, תחזוקת השטחים הציבוריים שהמדינה החליטה שיש להם חשיבות והכריזה עליהם כגנים לאומיים ושמורות טבע, שאסור לבנות בהם ואסור לעשות בהם כל מיני דברים שיהרסו אותם, ומשרד האוצר,

לא מבין את זה, וצריך לעזור לו להבין את זה. בששינסקי הוא מבין את זה, כי אז הוא אומר: אוצרות הטבע לכולם.

לא, לא, לא, אנחנו חייבים להתקדם.

פה היו שאלות נוקבות ביותר, והשר, כן,

הכוונה של משרד האוצר כשהוא אומר למי שייכים אוצרות הטבע, הוא מתכוון למי שייכות ההכנסות מאוצרות הטבע, איך לחלק את זה אחר כך, הוא לא מתכוון להחזיר את זה לחיזוק אוצרות הטבע. להפיק מאוצרות הטבע מה שניתן, את זה הוא רוצה, אבל לחזק את אוצרות הטבע, לשמור עליהם, זה רק אם זה מאוזן תקציבית. והתפיסה הזאת היא כמובן תפיסה מעוותת. לצערי הרב, בשנים האחרונות, או לפחות בשנתיים מאז שאני שר להגנת הסביבה, עוד לא הצלחתי להיות שותף מלא ואפילו לא חלקי בגיבוש תקציבה של רשות הטבע והגנים.

בחודשים הקרובים כנראה יחולו חילופי גברי בהנהלת רשות הטבע והגנים, ואני מקווה ומתחייב לפעול לכך ככל שניתן יהיה להגדיל את תקציבה כדי לא להביא לכך שהציבור ישלם סכומים מוגזמים בכניסתו לשמורות טבע וגנים לאומיים,

בין היתר, להביא יותר ויותר למצב שהתפעול נעשה באמת על-ידי גורמי מדינה. כך ייעשה. לקחת רק מקום אחד, שוב, מכל האתרים, הגנים הלאומיים, שמתופעלים לא על-ידי רשות הטבע, אני חושב שזה לא נכון, אבל את הפרטים המדויקים לגבי הארכת ההסכם הספציפי הזה, כיוון ששאלת שאילתא ואני חב לך תשובה, אתה תקבל בימים הקרובים.

חבר הכנסת חנין והשר ארדן, על דיון מרתק. אני רוצה רק להעיר הערה, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, וגם לשר. פעמים רבות באמת יש לנו טענות רבות כלפי האוצר כמו על חלוקת משאבים. האוצר גומר את תפקידו ברגע שאושר תקציב המדינה, ותפקידו הוא לדאוג שלא תהיה חריגה, כי אם תהיה חריגה, אוי לנו ואבוי לנו. תקרת ההוצאה היא חוק משום שאנחנו רוצים לשמור על איזון תקציבי. את צודקת במאה אחוז. כל הדברים האלה הם בממשלה, שיבואו ויקבעו את סדרי העדיפויות, יאמרו: אנחנו רוצים פחות לזה ויותר לזה. ואנחנו תומכים בשר במאה אחוז שבסדר העדיפויות צריכים לבוא לידי ביטוי אותם נושאים שמועברים היום או לעמותות או למקומות אחרים, כאשר זה צורך לאומי במלוא מובן המלה. הערה נוספת, חבר הכנסת חנין, אולי אתה לא יודע כי לא היית פה ואז אפילו גוז'נסקי עוד לא היתה, נדמה לי שהיא היתה. היו ששאלו על קיסריה. ועוד איך היו שאלות על קיסריה ועל העברתה. היו גם היו. והביקורת לא היתה מעטה. אז היה שלטון סוציאליסטי, אז היה ברור כשמש מדוע אנחנו צריכים את כל כרי הדשא באזור שם. כן, תודה רבה. אני מזמין את כבוד שר המשפטים, יעקב נאמן, שהוא היחידי מבאי הבית שאני פטור מלומר "חבר הכנסת יעקב נאמן" והוא פטור מלשמוע את השם "חבר הכנסת". כבוד השר יעקב נאמן, הפרופסור יעקב נאמן, יעלה ויבוא וישיב, אני לא בטוח אם כשר המשפטים או כנציג הממשלה, על שאילתא דחופה של חבר הכנסת גפני בנושא: מניעת אכלוס תושבים חרדים ביישובים שונים. השר משיב בשם הממשלה, נדמה לי שהוא לא משיב, כי היה צריך להשיב השר אטיאס,

לא, לא, לא. שר המשפטים צריך לענות?

אז הוא עונה כשר המשפטים. זה ממש שר המשפטים. בבקשה, עכשיו תקריא רק את השאלה, ברשותך. אני מודה לך, אדוני יושב-ראש הכנסת. אדוני השר, ביישוב רמות-השבים מונעים ממשפחה חרדית להתגורר בגלל עצם היותם חרדים. התופעה קיימת בעוד יישובים וערים בארץ. רצוני לשאול: מדוע המשרד אינו מטפל בנושא?

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת הנכבדים, אבקש להביא, לא שומעים. כן, כן, תסדרו לשר את הרמקול. אבקש להביא את תגובת המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי) על השאלה הדחופה: תופעה זו אינה מוכרת לנו ולכן אין באפשרותנו להתייחס אליה. בהקשר הכללי יובהר שככל שמדובר בשיווק קרקע על-ידי המדינה, המדינה פועלת על-פי עקרון השוויון, ולכן, ככל שלא יועד שיווק הקרקע למגזר מסוים שיש הצדקה ליתן לו עדיפות בנסיבות העניין, תשווק הקרקע למעוניינים ללא כל אפליה והבחנה. אם עניין לנו בקרקע פרטית הנמכרת על-ידי בעליה, אין למדינה ככלל שליטה על עסקאות מסוג זה, שבהן באה לידי ביטוי מובהק חירותו של הפרט לעשות בקניינו כרצונו. ככל שיהיו לחבר הכנסת גפני הנכבד פרטים או נתונים על מקרה ספציפי, נשמח כי יועבר אלינו מכתב על מנת שנוכל לבדוק את הנושא לעומקו ולהשיב לגופו של עניין. תודה רבה לך. בבקשה, חבר הכנסת גפני, שאלה נוספת. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני יצאתי מודאג מהתשובה שלך, גם כאזרח, אבל בעיקר כחבר הכנסת. אתה השבת כי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, אם הקשבתי נכון, אמר שהתופעה איננה מוכרת למשרדו של היועץ המשפטי לממשלה. ובכן, אדוני שר המשפטים, בי"ב בטבת תשע"א, 19 בדצמבר 2010, כתבתי מכתב מפורט לעורך-דין יהודה וינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, ובו כתבתי את כל הפרטים: "ביישוב רמות-השבים מנהלים מספר תושבים מאבק נגד אכלוסו בתושבים חרדים, ביניהם בת המקום טליה, הנשואה לאיתי בכר, להם מספר ילדים שכולם שירתו בצבא ביחידות קרביות והם משפחה חרדית". צירפתי למכתב שלי ליהודה וינשטיין את עניין ועד הפעולה למען רמות-השבים החופשית, שהולכים לאלה ששכרו את הדירה, למשפחת בכר, לאלה ששכרו את הדירה, ומאיימים עליהם. אמרתי את זה ליועץ המשפטי לממשלה.

אני קיבלתי מהיועץ המשפטי לממשלה תשובה אחרי חודשיים. אני רק מעלה בדעתי, אם היועץ המשפטי לממשלה היה מקבל מכתב כזה מכל אוכלוסייה אחרת במדינת ישראל,

עולים חדשים, לא חשוב מה, האם הוא היה מחכה חודשיים כדי לענות לי תשובה? וכשהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה אומר לך ומטעה אותך, אדוני השר, אומר לך: זה לא מוכר, הנה המכתבים, מה לא מוכר? בטח שזה לא מוכר, כי זה חרדים. מה עונה לי היועץ המשפטי לממשלה? הפנייה שלך אינה מגלה עבירה פלילית אלא בעיה חברתית קשה ומדאיגה, המצטרפת להתבטאויות ופעולות שונות, הנעשות על-ידי מגזרים. אין לי להצר על כך, אולם המענה על כך, ודאי במקרה הזה, הינו בתחום החינוכי-חברתי. אני מחכה שהיועץ המשפטי לממשלה יגיד את זה. הבעיה היא בתחום החינוכי-חברתי? שלא ייתנו לערבים להיכנס לעיר, שלא ייתנו לאתיופים להיכנס לעיר, שלא ייתנו לעולים מרוסיה להיכנס לעיר. עומד ראש עיריית קריית-מלאכי בשבוע שעבר ואומר: כל עוד אני ראש העיר, לא ייכנסו חרדים לקריית-מלאכי. והיועץ המשפטי לממשלה שותק, והמשנה אומר לך: אנחנו לא מכירים את המקרה. בושה.

אדוני היושב-ראש, זה עוד מעט יהיה בחוק. המרקם החברתי, זה בדיוק הסיפור. הוא מתלונן, הוא הולך להצביע בקואליציה בעד מה שקוראים "מרקם חברתי". זה בדיוק ועדות קבלה, זה בדיוק העניין.

שיצא מבית-מדרשה של תנועת העבודה, לא יעבור כל כך מהר. סליחה, הוא לא יעבור בגלל הרוויזיוניסטים. תנועת העבודה זה מושג רחב מאוד, אני רוצה להזכיר לאדוני. חביבי, זה תנועה רחבה מאוד. מה קרה? חבר הכנסת גפני, רק רציתי, לפני שהשר משיב, להבין. כי דיסקרימינציה, אני אישרתי את, ואם השר לא יודע תראה לו את המכתבים. אני שואל אותך: האם ציבור דתי יכול לבוא, לדרוש, מבחינת מרקם חברתי, שאנשים שמחללים שבת לא יגורו בשכונה שלהם? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אבל לא זה מה שעומד, אם חרדי רוצה לבוא ולגור בשכונה שלא שומרת שבת, ולא אומר: תשמרו שבת, אסור למנוע ממנו לשבת שם. מותר לנוצרי לגור ברובע, ? אפילו אצלי בבית. אבל מוציאים אותו, חברה ממשלתית מוציאה, אדוני היושב-ראש, דיברתי על מקרה ספציפי. בת המקום, תיזהר רק מההשלכות,

אני מביא בחשבון את מה שאתה אומר. בת המקום, שנולדה ברמות-השבים, מה שקרה זה שהיא חרדית והיא רוצה לגור שם, היא לא מפריעה לאף אחד. אבל כשעומד ראש עיר ואומר: בעיר שלי לא ייכנסו חרדים, זה המקרה? מישהו יכול להגיד דבר כזה? אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מצטער שחבר הכנסת הנכבד השואל לא הביא לתשומת לבי את העובדות שהוא ציין עכשיו. אני מבקש להביא את כל המסמכים בנושא הזה,

לידיעתי, ואני אבדוק את הנושא ואשיב לחבר הכנסת הנכבד.

אנחנו נעשה מעקב. חבר הכנסת, אני מבקש ממך להעביר לשר מייד את אותם דברים, כי בהחלט הדבר הזה מצריך תשובה. רק אני שאלתי אותך שאלה, שלא יהיה מצב שבו חלילה יבואו ויאמרו, הבאתי את זה בחשבון. אני מסכים אתך. במצב שבו מתקיים מרקם חברתי של אנשים אשר לא מקפידים על שמירת שבת, רחמנא ליצלן, ובא בן-אדם ואומר: אני רוצה לגור. אני לא רוצה לכפות עליכם דבר, אבל מה אתם מונעים ממני לגור כאן? בהחלט אני חושב ששאלתך היא שאלה במקומה.

השר ליצמן נמצא במצב שבאופן אובייקטיבי נמנעה ממנו האפשרות, בדרך כלל הוא מקפיד קלה כחמורה ומגיע בזמן. אם הוא יגיע ויתאפשר תוך כדי, נבקש להשיב גם על השאילתא של חברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ וגם של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. אם ליצמן יגיע, אבל הוא לא מגיע בגלל סיבות אובייקטיביות, שאני לא רוצה, יש לו הצדקה לא להגיע, אנחנו מקווים שעוד מעט הוא יהיה. אבל אנחנו ממשיכים בסדר-היום.

לחקיקה הפרטית. הצעת חוק הקמת מוזיאונים וביטול סייג לכהונה במרכזי ההנצחה לזכרם של מנחם בגין ויצחק רבין (תיקוני חקיקה), של חבר הכנסת יריב לוין. האם הממשלה מסכימה? בבקשה, חבר הכנסת לוין. מי השר המשיב? שרת התרבות והספורט. לעניין זה היא שרת התרבות. אדוני היושב-ראש, תודה, חברות וחברי הכנסת, הצעת החוק שבפניכם היא פרי יוזמה ופנייה הן של מרכז מורשת מנחם בגין והן של מרכז רבין, כאשר בשני המרכזים התעוררו בעיות דומות, שלטעמי ראוי שתתוקנה, בעיקר בשני מישורים. האחד הוא נושא הגבלת כהונתם של חברי מועצות המרכזים וראשי המרכזים, כאשר אותם אנשים, שעושים עבודתם בהתנדבות, נאלצים למעשה, על-פי המצב הקיים, להפסיק את כהונתם לאחר שלוש תקופות כהונה.

זה אכן מצב רצוי, אלא שבמקרה זו יושבים באותם מקומות אנשים שיש להם ידיעות ויכולות שנוגעות לתפקידם, ונדמה לי שראוי שימשיכו לכהן בהם. בפרט אותם אנשים שהכירו באופן אישי הן את מנחם בגין והן את יצחק רבין, בהתאמה, ויהיה זה לא הגיוני ליצור מצב שאנשים כאלה ייאלצו לפנות את מקומם בגלל סיבה טכנית, ותרומתם למרכזים היא מכרעת וחשובה. כמו כן, במרכזים האלה, מאז נחקקו החוקים והוקמו המרכזים, חלו שינויים, חלו התפתחויות. מעבר למטרות שקבועות בחקיקה הקיימת, בפועל מתבצעות פעילויות נוספות שראוי שתעוגנה בחוק, בראשן המוזיאונים שפועלים הלכה למעשה באותם מרכזים ומבקרים בהם רבים מאוד. לאחר שהגשתי את הצעת החוק והיא נדונה בישיבה ראשונה בוועדת השרים לענייני חקיקה, התבקשתי לבצע תיאום עם המשרדים הנוגעים בדבר. התיאום הזה, כמובן, בוצע. במסגרתו התחייבנו לבצע תיקון בתהליכי החקיקה בדרך כזו שההגדרה של המרכזים כמוזיאונים תהיה כפופה לכך שהם יעמדו בהוראות החוק הקיימות בנושא הזה ויקבלו את ההכרה החוקית המתאימה. אני כבר אומר, אני כמובן מסכים למגבלה הזו, שבוודאי תוצג כאן על-ידי שרת התרבות. בנסיבות האלה, אני הייתי מבקש לאשר את הצעות החוק האלה, שיחזקו ויסייעו למרכזים בפעולתם החשובה.

אני מזמין את שרת התרבות והספורט.

עד שתגיע לדוכן, אני מקדם בברכה את חברי היחידה המיוחדת נחשון של השב"ס. ברוכים הבאים לכנסת ישראל. אחד מראשי השב"ס, ראש השב"ס, הוא כבר חבר בכנסת ישראל, כך שכל אחד מכם הוא מועמד, חבר הכנסת ביבי. ברוכים הבאים. גברתי השרה. אכן, ברוכים הבאים. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין, הצעת החוק של חבר הכנסת יריב לוין היא אכן הצעת חוק ראויה. עם זאת, כפי שחבר הכנסת לוין ציין בדבריו, יש כאן סוגיה שדרשה תיאום לגבי עניין המוזיאונים. אני רוצה להבהיר שהמוזיאונים במדינת ישראל אמורים להיות, אלה מהם שמבקשים תמיכה,

תמיכת המדינה, מוכרים מכוח חוק המוזיאונים, והכרתם נעשית על-ידי מועצת המוזיאונים, הפועלת מכוח החוק. מרכז מנחם בגין ומרכז יצחק רבין הם מוסדות בעלי חשיבות לאומית,

כמובן, שלא למטרות רווח, ועיקר ייעודם הוא הנצחת אישיותו ומורשתו של ראש הממשלה שלזכרו הוקם הבית. בשני המקומות הללו פועלת מערכת הדרכה ענפה, שמקנה לציבור התלמידים,

חוויה חינוכית מעשירה, ברוח הערכים שהנחילו שני האישים הללו. לאור התיקון של סעיף 8 לחוק המוזיאונים, ניתן לקרוא למוסד "מוזיאון" אם הוא פועל מכוח החוק גם אם הוא אינו עומד בתנאי ההכרה, ובהתאם לכך לא קיבל הכרה על-פי חוק המוזיאונים. כלומר אנחנו יכולים בהחלט לאפשר, על-פי הצעת החוק של חבר הכנסת יריב לוין, למרכזים הללו להיקרא "מוזיאון" בחוק המקים אותם, אבל אני חוזרת ואומרת, אין בכך משום הכרה לפי חוק המוזיאונים, ועל כן אין בכך משום ביסוס זכאותם לקבל תמיכה כלשהי בהתאם לחוק המוזיאונים. אני כמובן רוצה להדגיש כאן שאם בעתיד ירצו המרכזים הללו, או אחד מהם, לקבל הכרה מכוח חוק המוזיאונים, הם יוכלו כמובן לעשות זאת. יהיה עליהם לעמוד בדרישות המופיעות בחוק המוזיאונים, שהם תנאים לקבלת הכרה, וכך יוכלו להיות לא רק מוזיאון,

מוזיאון מוכר, ולזכות גם בתמיכת המדינה. כי מרכז מורשת רבין ומרכז מורשת בגין הם שני מרכזים שכל אחד מהם בנפרד הוקם על-ידי חוק שהכנסת חוקקה, וההסדרים לגביהם קבועים. יש הפניה שם לחוק המוזיאונים?

אז אתה צריך לתקן פה לא רק את החוק שאתה מדבר בו, אלא גם את חוק מרכז מורשת רבין וגם את חוק מרכז מורשת בגין. זה החוק.

זה החוק שחבר הכנסת יריב לוין מציע. הוא מציע תיקון בחוק מרכז מורשת, בשני החוקים? בשני החוקים. זאת אומרת זה שינוי.

אבל מכיוון שבאותה הצעת חוק, של חבר הכנסת יריב לוין, הוא מציע גם להכיר במוזיאונים הקיימים בשני מרכזי המורשת הללו, כי בכל אחד מהם יש גם מוזיאון, אז אין מניעה שאכן בחוק יהיה כתוב שיש שם מוזיאונים.

רק לגבי אותה פונקציה של מוזיאון. המוזיאונים לא מוכרים, ולכן המוזיאונים, כשלעצמם, הבנתי, הבנתי. אינם זכאים לתמיכה כמוזיאונים, ואינם מוזיאונים מוכרים, אבל יוכלו להיות בעתיד, אם יעמדו אכן בתנאי ההכרה. משפטית זה מאוד חכם.

כאנשים שקידמו את החוק, נכון, נכון. את ואני. אוקיי, תודה רבה. תודה רבה לשרה.

לפרוטוקול אני שואל את חבר הכנסת לוין, אדוני מסכים להתניות השרה?

ואנחנו תומכים בחוק כמובן. כמובן, ולכן יש תמיכת הממשלה בהסתייגות שהביעה השרה, שעליה מסכים המציע חבר הכנסת לוין, לכן אין מתנגד לחוק זה. אנחנו עוברים להצבעה. אני מאפשר לשרה להגיע. נא לשבת, רבותי.

אנחנו עוברים להצביע בקריאה טרומית על הצעת חוק הקמת מוזיאונים וביטול סייג לכהונה במרכזי ההנצחה לזכרם של בגין ורבין (תיקוני חקיקה), התשע"א 2010, של חבר הכנסת יריב לוין. נא להצביע, מי בעד?

נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הקמת מוזיאונים וביטול סייג לכהונה במרכזי ההנצחה לזכרם של בגין ורבין (תיקוני חקיקה), התשע"א 2010, לדיון מוקדם בוועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה. 27 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים, אני קובע שהצעת חוק

מוזיאונים וביטול סייג לכהונה במרכזי ההנצחה לזכרם של מנחם בגין ויצחק רבין (תיקוני חקיקה), התשע"א 2010,

רבה לחבר הכנסת לוין,

ציבוריים (תיקון, איסור הפליה מחמת מקום מגורים).

על כך ישיב שר המשפטים. אדוני היושב-ראש,

חוק איסור הפליה במוצרים,

פרצה שהיום אנשים, מחמת מוצא או מסיבות אחרות שהחוק אוסר, הם לא ניגשים לזה, אבל הם מוצאים עילה אחרת, באמצעות מקום המגורים,

אני קובע שהצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון,

עברה בקריאה טרומית ותועבר לוועדת הכלכלה כדי להכינה לקריאה ראשונה. תודה רבה לחבר הכנסת אורבך, תודה רבה לשר המשפטים. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, והיא הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון, העלאת גיל הנישואין), של חברת הכנסת חנין זועבי, שאליה הוצמדה גם הצעת החוק של חבר הכנסת דב חנין. זה בהמשך אחד, לא? השר ישיב על שתי ההצעות. כל אחד עשר דקות?

לחבר הכנסת חנין יש רק שלוש דקות, כי הוא צמוד. לחברת הכנסת זועבי יש עשר דקות. כמה הם ידברו, זה עניין שלהם. אני לא יכול לומר שאני מחייב אותם לדבר עשר דקות.

אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חברות וחברי הכנסת, אני מציגה פה אחד מהנושאים הכאובים ביותר בחיי הנשים. אומנם לא חסרים נושאים כאובים לנשים, לא חסרות עוולות בעולם, אבל יש עוולות שהן רק, להגביר את הרמקול. חלקן של הנשים. אתמול ציינו את יום האשה הבין-לאומי, ושוב נזכיר שכבר אז, ב-1977, הבחין האו"ם בקשר בין זכויות האשה לבין הצדק והשלום בעולם. ומי שבאמת מאמין בשוויון בין המינים, ובזכויות נשים, יוכל בקלות להזדהות עם סבלן וזכויותיהן הקונקרטיים של הנשים בכל מקום, וזכויות קודמות לאידיאולוגיה. המאבק הפמיניסטי הוא המאבק שלא מבחין בין צדקתה של האשה שגורשה, למשל, מביתה על-ידי בעלה, או שגורשה מביתה על-ידי המשטרה, אבל זה לא הנושא פה. לרגל יום האשה הבין-לאומי אפשר באמת לדבר על בעיית התעסוקה,

של הנשים הערביות, על אלימות במשפחה, אפשר לדבר, על אלימות בן-הזוג, על אלימות השוטרים, על אלימות הבולדוזרים. אני בחרתי להציג חוק שגם הוא מתייחס לסוג של אלימות, ומדובר בזכות הכי בסיסית לאדם, הזכות להינשא ולהקים משפחה. הגיל המותר לנישואים הוא 17. הגיל הזה, אדוני היושב-ראש, אינו מתיר הצבעה פוליטית,

אינו מותר לסוגים מסוימים של בדיקות רפואיות, שמצריכות את אישור ההורים. ומדובר בקטינות, שהנטייה הטבעית שלהן היא לשחק,

אבל לא להפוך פתאום את חייהן מחיי משחק עם החברות והצורך היומיומי לאבא ולאמא, לחיים שבהם הן צריכות בעצמן לגדל ילדים. בדרך כלל יש בנישואים האלה מידה לא קטנה של כפייה. בערבית זה "תַזוויג'". יש מלה אחת בשפה הערבית שמצביעה על נישואין בכפייה. יגידו: לא בכפייה. אבל בת 17, גם בת 17, לא מודעת לגמרי לקשיי החיים, לא מודעת לקשיי הנישואים.

הגוף שלה עוד לא התפתח לגמרי, בת 17 עוד לא סיימה תיכון, בת 17 עוד לא לקחה החלטה גורלית אחת בחיים שלה. היא אפילו עוד לא החליטה מה תעשה בחיים שלה, האם היא תלמד, האם תמשיך בלימודים, באיזה קריירה היא תעסוק, האם היא תיכנס לשוק העבודה. אומרים לה בדרך כלל שיש חתן, אולי היא תשמח, אבל אולי היא גם תחשוב שעכשיו מתחילה עונת החופש שלה. זה טרגי. זה גם טרגי להתייחס לנישואים כמפלט מחיים בלי הזדמנויות. ואני עכשיו כן מדברת בשם הנשים הערביות, ואני חושבת שאני מדברת בשם כל הנשים. ופה המקום לציין ש-25% מהנשים, לא מהנשים, מהקטינות, בחברה הערבית מתחתנות מתחת לגיל 17, אפילו לא בגיל 17. הן מתחתנות מתחת לגיל 17. ופה המקום,

הם נרשמים, אבל כאשר הם נרשמים במשרד הפנים, הם נרשמים בגיל 17. הם לא מציינים את הגיל האמיתי שבו הם התחתנו. מה האחוז בחברה היהודית? אני לא יודעת בחברה היהודית. אני יודעת שמשנת 2000 עד 2008 נישאו 13,300 בנות מתחת לגיל 17, בהן, בשני המגזרים.

במגזר היהודי 3,700. אז יש לנו את האחוז, יותר מ-80% בחברה הערבית. ואומרים גם שאולי אלה ערכים חברתיים, אולי אלה נורמות, אולי גם זו המסורת. ואנחנו שומעים את המלה הזאת בכל מקום שיש בו פוטנציאל לקידום החברה הערבית. אומרים: זו המסורת. לא פלא שהטיעון הזה נשמע דווקא לגבי הנשים. דווקא כאשר הנשים נלחמות על זכויותיהן, אז צצה המלה "מסורת". פתרון הקסם, מסורת. וגם כאשר האזרחים הערבים מתלוננים בפני המדינה שאין תעסוקה, למשל, אז גם אומרים: זו מסורת. כאשר מתלוננים על התופעה של רצח נשים, גם אומרים: זה עניין של מסורת. אנחנו מוכנים שיהיה חוק מיוחד לנשים ערביות, שיתחתנו רק מגיל 20 ומעלה. את מוכנה? חבר הכנסת נסים זאב, אם אתה מוכן, אני מוכנה. קמה חברת כנסת ערבייה,

ומתריסה כלפי מדינתנו, וגם כלפי המסורת הנהוגה. אני לא מתריסה כלפי המסורת, לא המסורת, לא, לא לא. גם מסורת, אני לא מכירה, שיש מסורת שאומרת: צריכים להינשא מתחת לגיל 17. נשים מזרחיות, חבר הכנסת, וגם אדוני היושב-ראש, אני לא מכירה,

אני לא מכירה במסורת שהיא נגד זכויות האדם. אני יודע שמדינת ישראל לא רצתה להתערב בעניינים האלה כדי שלא לפגוע באורח חיים. אז אני עונה לך. גם כאשר אומרים: נשים ערביות צריכות תעסוקה, מה התשובה? שזו גם המסורת, שהאשה הערבייה תישאר בבית שלה. יש לנו מסורת של עוני, יש לנו מסורת,

גם של אבטלה. כאשר אומרים שחסרים מקומות עבודה, אומרים: זו מסורת וזו נורמה חברתית שהאשה הערבייה לא תצא לעבודה. אין אף אחד שמופקד על המסורת, וזה לא מסורת. מסורת אינה יכולה להיות בסתירה עם זכויות האדם. זה לא מסורת ש-49% מהאקדמאיות הערביות הן מובטלות. זה לא עניין של מסורת. למה האשה הערבייה הולכת ללמוד באוניברסיטה, בשביל לצאת עם תעודה של אבטלה? 49% מהאקדמאיות הערביות הן מובטלות. זה לא מסורת. רצח בתוך המשפחה, אומרים: זה מסורת.

המשטרה לא מוצאת אף אשם, אומרים: המשפחה לא משתפת פעולה. לא מעמידים לדין, כי זו מסורת. גם משרד הפנים, אני לא חושבת שמשרד הפנים מופקד על המסורת, לא של הערבים ולא של היהודים, ובטח שלא הכנסת מופקדת על המסורת של הערבים, אני חושבת גם של היהודים, אולי היא לא מופקדת על המסורת שלהם. וגם איפה המסורת, למשל כאשר מרביצים לנשים בלוד זו מסורת? כאשר מרביצים לנשים בנגב זו מסורת? אדוני היושב-ראש, העניין של מתי האשה מממשת את זכותה להתחתן זה קודם כול תוצאה של מציאות חברתית, פוליטית וכלכלית. אלה חישובים פוליטיים, חברתיים וכלכליים. גיל הנישואים הוא כמו כל תופעה חברתית אחרת, הוא אינדיקציה, אדוני היושב-ראש, של התפתחות החברה. התפתחות החברה, אדוני היושב-ראש, היא אינדיקציה למדיניות כלפי החברה יותר מאשר למסורת החברה. לא צריכים תואר במדעי המדינה כדי להבין שגם מסורת היא אינדיקציה למדיניות של המדינה כלפי חברה כלשהי. הרי גם המסורת היא עניין גמיש, עניין שמשתנה ועניין שצריכים לשנות אותו כדי להתאים אותו לזכויות אדם ולחברה מודרנית. המסורת עצמה היא מושג דינמי, שמתפתח אם מאפשרים לו להתפתח. העובדה שנערות מתחתנות בגיל נמוך היא גם עובדה, היא גם אינדיקציה פוליטית, ואני לא בכוח רוצה לדחוף את העניין הפוליטי. אתה יודע למה, אדוני היושב-ראש? כי יש חישובים לאשה. אם אין תעסוקה, אם אין לה מה לעשות בחיים שלה, אז אולי היא כן מתחתנת. אז זה גם אינדיקציה, כמו שאמרתי, למציאות. אז, החוק לא ישנה את זה. ואני רוצה לתת גם סטטיסטיקה, שהיא מאוד חשובה. המגמה, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, בעולם הערבי ובעולם המוסלמי, היא להעלות את גיל הנישואים ל-18. במצרים, המדינה המרכזית בעולם הערבי, המדינה הכי משפיעה בעולם הערבי, כבר לפני המהפכה דיברו על העלאת גיל הנישואין ל-18, עם דגש, שגיל הנישואין אינו מסוג הנושאים שקבועים באסלאם, אינו מסוג הנושאים שקבועים בהלכה האסלאמית, בשריעה, אלא הוא דווקא מסוג הנושאים שהשריעה הניחה לחברה לקבוע, גם, מי שרוצה לדבר על דת או על מסורת. הקביעה הזאת היתה באישורו של אל-אזהר. מצד שני, מצרים חתומה על האמנה שגורסת שגיל הילדות נמשך עד גיל 18. בירדן גיל הנישואין, 18. מיותר לדבר על צרפת ובריטניה. נדבר על העולם הערבי והמוסלמי. בירדן גיל הנישואין, 18,

בטורקיה גיל הנישואין, 18. ואנחנו מדברים על זכויות אדם, על זכויות נשים, ולא מכירים במסורת שמתנגדת וסותרת את זכויות הנשים, כמו שלא מכירים בחוקים, ונלחמים נגד חוקים שלא מכירים בזכויות אדם. אחוז הנשים, או הילדות, שמתחתנות מתחת גיל זה, כמו שאמרתי, 25%. אחוז הגרושות תחת גיל זה הוא 10%, הרבה יותר מהאחוז הכללי. הסכנה שהתינוק לאמא שהיא מתחת לגיל 18 ימות היא 60% יותר. הילודה בגיל זה מגבירה את הסכנה הבריאותית לאם. הסיכון של אלימות נגד נשים שמתחתנות בגיל צעיר הוא הרבה יותר גדול מאשר נגד נשים שלא מתחתנות בגיל צעיר. רצוי לציין, ואני מסיימת, שהחוק החדש המוצע לא יפגע בסמכותו של בית-המשפט לענייני משפחה להתיר נישואי קטינים במקרים ובנסיבות הקבועים בחוק, כאשר קיימות נסיבות מיוחדות או כאשר הקטינה למשל הרתה. כמו כן מוצע להוסיף סעיף המורה לבית-המשפט לשמוע את הקטין או הקטינה, בדרך כלל זו קטינה שמתחתנת מתחת לגיל 17 ולא קטין, לשמוע את הקטינה בטרם יכריעו לגבי רישום הנישואין, או היתר הנישואין. שמיעת הקטין או הקטינה ועמדתה והתרשמות ישירה של בית-המשפט מתגובתה של הקטינה לבקשה, חשובה מאוד גם לאור התרבות המקרים שבהם קטינות צעירות מושאות בידי הוריהן, על-פי החלטה של הוריהן, ובדרך כלל אף בניגוד לרצונן. אני מסיימת ואומרת, אם הממשלה תתנגד תוכלי לדבר עוד חמש דקות, תוכלי לחזור, ידעתי מכמה עיתונאים שהרבנות הראשית לא מתנגדת לחוק.

אז זה מוזר שהממשלה מתנגדת לחוק והרבנות הראשית לא מתנגדת. כי היא תקבל את אותו היתר, להתיר את הנישואין, אז מה אכפת לה להתיר את הנישואין מ-17 ו-18? תראי, מה שהבאת פה זה דבר שהוא מאוד משמעותי, שבשנים שאת באת ודיברת בהן היו 14,000 נישואין מתחת לגיל 17. מתוך 6 מיליון יהודים היו 3,000, ומתוך 2 מיליון ערבים היו 10,000. זה דבר שבהחלט מצביע על איזו, אוקיי, גם עמדתו של משרד החינוך ב-2004 במהלך דיון בכנסת היתה בעד החוק.

רבותי, נא לשבת לכמה דקות. אנחנו מארחים כאן היום את חברי האספה הלאומית של קניה. כבוד יושב-ראש האספה הלאומית של קניה, מר קנת מרנדה, יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, מר אדאן קינאן, יושב-ראש ועדת התחבורה והשירותים הציבוריים, מיסטר דייוויד וויר, סגן יושב-ראש ועדת השלטון המקומי, מר דייוויד נגוגי, חבר ועדת העבודה והרווחה, מר צ'רלס קטר, שגריר קניה בישראל, מר אוגסטינו נג'ורגה, השגריר המיועד לקניה, שלנו, של מדינת ישראל, מר גיל השכל, שרים, חברי כנסת, אורחים נכבדים, אנחנו מתכבדים היום לארח כאן את יושב-ראש הפרלמנט של הרפובליקה של קניה, מר קנת אותיאדו מרנדה, שנמצא עם פמלייתו ביציע האורחים. ברוך הבא,

לירושלים, בירת ישראל, ולכנסת, משכנה של הדמוקרטיה בישראל. אדוני, למרות הריחוק הגיאוגרפי יש לישראל ולקניה לא מעט מן המשותף, שתי מדינות, אדוני השר, אם אני מפריע לך בשיחת הטלפון,

אתה רוצה שנעשה הפסקה? תאמר לשר התחבורה שפה כל הציבור שומע אותו.

למרות הריחוק הגיאוגרפי, לישראל ולקניה יש לא מעט מן המשותף. שתי המדינות זכו לעצמאות במאה שעברה, ושתיהן השתחררו מעול שלטונה של בריטניה, קניה כמדינה עצמאית צעירה מישראל ב-15 שנים. מיום ייסודה של קניה מקיימת עמה ישראל יחסים הדוקים, הבאים לידי ביטוי בשורה ארוכה של תחומים, בחקלאות, ברפואה, באמצעות המחלקה לשיתוף פעולה הפועלת במדינות העולם מטעם משרד החוץ, ובכלל זה בקניה. ישראל עמדה לצדה של קניה לאורך השנים, מסיוע בהקמת הגדנ"ע ועד לפעולות החילוץ וההצלה לאחר הפיגוע בשגרירות ארצות-הברית בבירה, ניירובי, לפני 13 שנים. גם בשנים האחרונות היתה ישראל מעורבת בהקמתם של מוסדות ציבור לרווחת התושבים. היקף הסחר ההדדי בין המדינות עולה בהתמדה, ומאז שנת 2006 הוא הוכפל ושולש והיה יותר מ-150 מיליון דולר. שורה ארוכה של חברות ישראליות מובילות ופועלות בקניה, בהן התעשייה האווירית, "אלביט" ו"סולל בונה", ולאחרונה נחתם הסכם שיתוף פעולה בנושא המים. גם בתחום הצבאי המדינות מקיימות קשרים הדוקים וביקורי גומלין. מכובדי היקר, יושב-ראש הפרלמנט, מדינתך מצויה בשנים האחרונות בעיצומו של תהליך דמוקרטיזציה מבורך, שיגיע לשיאו בבחירת נשיא חדש בשנה הבאה. אנחנו מאחלים לכם הצלחה מלאה בהליך מורכב זה. ישראל התברכה במערכת דמוקרטית שהיא מן היציבות והאיתנות במדינות העולם בכלל. השבועות האחרונים עמדו בסימן מפנה היסטורי, במתן ביטוי לרצונם העז של אזרחי מדינות ערב, ממצרים עד לוב, מתוניס ועד בחריין, בזכויות האזרח הבסיסיות, לחופש הדעה, לחופש ההצבעה, לכבוד האדם וחירותו. עקרונות אלו, מכובדי האורחים, קנו להם אצלנו אחיזה לא מכבר, בגלל מגילת העצמאות של ישראל, ועוגנו בחוקי-היסוד שכנסת זו חוקקה. לאור עקרונות אלו פועלת המערכת השלטונית שלנו. אנו רואים בחיוב תהליכים שעשויים להביא להתנערות משלטונם של דיקטטורים ולמעבר לשלטון שבו העם הוא הריבון, והוא אשר משפיע על גורלו. מכובדי, ישראל היא סוג של אי בודד, של שפיות ופלורליזם במרחב המזרח-תיכוני המקצין. ישראל גאה בדמוקרטיה הפרלמנטרית התוססת שלה, המאפשרת בין היתר בבית הזה ייצוג מלא וחסר פניות לכל חלקי החברה הישראלית: לתושבים ותיקים ולעולים חדשים, ליהודים ולערבים, לאורתודוקסים ולליברלים כאחד. ההגנה על זכויותיהן של קבוצות מיעוט היא מאבני היסוד של שיטת הממשל שלנו. אנחנו רואים בדמוקרטיה אמצעי חיוני מאין כמוהו לקיום משטר יציב, גם בתנאים של מחלוקת עזה המתחוללת בציבור הישראלי, בשאלות של גבולות, של מדיניות חוץ ושל כלכלה. אני משוכנע שביקורכם בישראל ובכנסת יעשיר אתכם בהבנה טובה יותר של המציאות הישראלית ושל האתגרים הייחודיים שבפניהם אנו ניצבים. ברוכים אתם בבואכם. Welcome to Israel, welcome to Jerusalem, the Capital of Israel, welcome to our Parliament, the Knesset, the shrine of democracy in Israel.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום, והואיל ולהצעתה של חברת הכנסת זועבי יש הצעה שמצורפת, צמודה, שהיא דומה, והיא יכולה לעלות, לחבר הכנסת חנין עומדות שלוש דקות. מראש אני נותן לך ארבע דקות, אבל לא יותר. תודה רבה, אדוני

אני יודע שפעמים חברים מאתנו נמצאים בפרלמנטים אחרים. קצת תשומת לב. בכוונה אני מדבר לאלה ששומעים ולא לאלה, אדוני היושב-ראש,

רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת את הצעת חוק גיל הנישואין, שעוסקת בהעלאת גיל הנישואין, ובאופן יותר מדויק, באיסור נישואי קטינים. ההצעה הזאת נכתבה על-ידי המועצה לשלום הילד ועניינה הגנה על ילדים, על קטינים ועל קטינות, הגנה על נשים, כפי שהיטיבה לומר לפני חברת הכנסת זועבי. החוק הקיים היום הוא חוק אנכרוניסטי, שאיננו מתאים למדינה מודרנית מתקדמת. היום קטין או קטינה בגיל 17 רשאים להינשא. בכך בעצם ניתנת לקטינים זכות מאוד מאוד מרחיקת לכת, של בניית תא משפחתי, הבאת ילדים לעולם.

מצב שהוא מנוגד לדברי חקיקה אחרים, שמגבילים זכויות של קטינים. אנחנו עלולים להימצא, עמיתי חברי הכנסת, במצבים אבסורדיים, שבהם קטינה יכולה ומותר לה להינשא, היא נכנסת להיריון, אבל לא רשאית לתת בעצמה הסכמה לטיפולים רפואיים שונים וזקוקה להסכמת הוריה כדי לקבל אותם.

עמיתי חברי הכנסת, בעד הרחבת זכויותיהם של קטינים, אבל מצד שני אסור להפקיר קטינים לזכויותיהם. הגנה על חייו של קטין ועל התפתחותו הנפשית והרגשית היא גם בין הזכויות שלהן זכאים קטינים, זכאיות קטינות. כניסתו של קטין למסגרת של נישואין בגיל צעיר עלולה לפגוע בו וברבות מזכויותיו, כמו למשל בזכותו לחינוך. ולכן, כפי שלמען ההגנה על הקטינים החוק מונע מכירת משקאות משכרים לקטינים, או מכירה של כרטיסי הגרלה לקטינים, על אחת כמה וכמה יש מקום להגביל בחקיקה את יכולתו של קטין להינשא, להקים תא משפחתי. עמיתי חברי הכנסת, זאת פעולה שבדרך כלל קטינים אינם בשלים לעשותה, ולכן במרבית המדינות המתקדמות בעולם קיים איסור על נישואי צעיר או צעירה שטרם מלאו להם 18 שנים. עמיתי חברי הכנסת, בהצעת החוק שלנו אנחנו לא פוגעים בסמכותו של בית-המשפט לענייני משפחה להתיר נישואי קטינים במקרים ובנסיבות שקבועים בחוק, מגיל 16, כאשר קיימות נסיבות מיוחדות, או כאשר הקטינה או בת-זוגו של הקטין נכנסת להיריון, אלה הם מצבים שבהם בית-משפט לענייני משפחה, גם לפי ההצעה שלנו, צריך ומותר לו לשקול ולהתיר את נישואי הקטינים. אנחנו מציעים שבמצבים כאלה בית-המשפט יצטרך לשמוע את הקטין שבנישואיו מדובר בטרם יכריע בבקשה למתן ההיתר. שמיעת הקטין ועמדתו והתרשמותו הישירה של בית-המשפט מאוד מאוד חיוניות גם לאור התרבות המקרים שבהם קטינים צעירים לימים מושאים בידי הוריהם על-פי החלטה של ההורים ולפעמים אפילו בניגוד לרצונם של הקטינים עצמם. בנושא הזה התקיים בזמנו דיון בפני הוועדה לזכויות הילד. נציגת משרד החינוך שהופיעה בדיון השמיעה את עמדת המשרד על תמיכתו בהצעת החוק הזאת, מסיבות של בשלות ובגרות. עמיתי חברי הכנסת, כל הגורמים המקצועיים תומכים במהלך הזה. זה מהלך ראוי, זה מהלך נכון, זה מהלך מתקדם,

צריך לאמץ אותו.

תודה רבה. אנחנו נזמין את שר המשפטים כדי שישיב על ההצעות. הוא ישיב על ההצעות מקשה אחת, והזכות של כל אחד מהם תהיה אחר כך,

חבר הכנסת מקלב, מה עמדתנו בעניין הזה? עמדת היהודים, המסורת היהודית, או אורח החיים. להוריד את הגיל עוד יותר. להוריד את הגיל.

ביהודים זה כמעט לא פוגע, לפי הסטטיסטיקה שהביאה חברת הכנסת חנין זועבי. בכל זאת התחתנו 13,000. מ-6 מיליון יהודים 3,000 מתחת לגיל 17. במגזר הערבי, בן 2 מיליון, 10,000. זאת אומרת, יש פה איזה דבר, אם בלאו הכי, כאשר מתגלה צורך, אנחנו מאשרים, זאת אומרת, יש הליכים לאשר לפני, אז, מה, אדוני היושב-ראש, גם 3,000 זה הרבה. אם היה חופש הצבעה, אני הבנתי, לפני שהשר משיב, כל הזמן הסירוב היה כדי שלא להתערב באורח חיים. זאת אומרת, אנחנו לא רצינו להתערב באורח חיים, לא של קהילה זאת ולא של קהילה זאת. אבל אם בלאו הכי הקהילה יכולה לאפשר זאת בבתי-דין,

כבוד השר בוודאי ישכיל אותנו. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חוק גיל הנישואין, התש"י 1950, קובע את גיל הנישואים לגיל 17. הצעת החוק מבקשת להעלות את גיל הנישואים לגיל 18. נוסף על כך היא מבקשת לקבוע כי לא יכריע בית-משפט בבקשה למתן היתר לענייני נישואי נער או נערה אלא לאחר ששמע את הקטינה או את הקטין שבהם מדובר, זה רק בהצעתה של זועבי. וכי הכרעתו כאמור תהיה כפופה לבחינת זכויותיהם וצורכיהם של הקטינים ותעלה בקנה אחד עם טובתם. ההצעה האמורה נדונה בוועדת השרים לענייני חקיקה ביום כ"ב בתמוז תש"ע, 4 ביולי 2010, והוחלט להתנגד לה. שאלת העלאת גיל הנישואים היא שאלה חברתית הקשורה אף לדינים הדתיים שקובעים גילים שונים, ולהם הסמכות הייחודית לדון בענייני נישואין. משכך, נושא זה צריך להיבחן באופן מעמיק טרם הסדרתו, וכך אכן אנו עושים בתקופה האחרונה, בשיתוף עם סגנית השר, חברת הכנסת גילה גמליאל. בין יתר הדברים שנבדקים נבדקת יכולת האכיפה של הגורמים המקצועיים, דבר שמעורר קשיים. ככל שיוחלט לאחר בחינה זו כי יש לפעול בנושא, אנו סבורים כי נכון לקדם את הסוגיה בהצעת חוק ממשלתית. על כן עמדת הממשלה, להתנגד לשתי הצעות החוק המונחות בפני חברי הכנסת.

אני הייתי מאוד שמח לאפשר לחברת הכנסת גילה גמליאל גם לומר, לסגנית השר גילה גמליאל, אבל הפרוצדורה לא מאפשרת לי. חברת הכנסת חנין זועבי, הממשלה מתנגדת, בעיקר להתניה הנוספת, שאיננה קיימת אצל דב חנין, ההתניה של טובת הילד, שבהחלט צריכה להיות נר לבתי-המשפט תמיד. חברת הכנסת זועבי, הממשלה מתנגדת, את יכולה לדבר חמש דקות.

חבר הכנסת דב חנין, גם אתה יכול לדבר חמש דקות. שלוש דקות

לנמק וגם להשיב?

בבקשה, גברתי. חמש דקות. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני הבנתי שאין התנגדות עקרונית לעיקרון של העלאת גיל הנישואין. לא שיש התנגדות עקרונית. הממשלה כבר מקדמת חוק בנדון. אז אני מציעה שנעביר את החוק בקריאה טרומית ואז המשך החקיקה יהיה בתיאום עם הממשלה, אם אין התנגדות עקרונית. אני יכול להציע לך הצעה אחרת, אני לא חושב שאת תקבלי אותה: שאנחנו נראה את זה כהצעה, ביקש חבר הכנסת אייכלר לדבר, ביקש חבר הכנסת מקלב לדבר, ביקשה סגנית השר לדבר. בואו נעביר את זה לדיון בוועדה כהצעה לסדר-היום, ונקיים דיון ציבורי בנושא הזה. למה שהכנסת תדחה כי הממשלה מתנגדת לחוק מטעמים שונים? אבל הממשלה לא מתנגדת עקרונית לחוק אם היא מקבלת חוק בנדון. היא לא מתנגדת עקרונית, היא מתנגדת לחוק.

להעלאת גיל הנישואין אין התנגדות, נכון? זה מה שהבנתי.

לך יש. מה שאמר השר הוא אחרת. הממשלה מתכוונת להצביע נגד החוק שלך, עכשיו תעשי מה שאת חפצה.

פעם שנייה, אני מציעה להצביע על החוק בקריאה טרומית ואחר כך, המשך החקיקה יהיה בתיאום עם הממשלה, כי אין התנגדות עקרונית, לממשלה, לנושא של העלאת גיל הנישואין. זאת עמדת הממשלה. זה מה שכל אחד הבין פה, שאין התנגדות עקרונית לנושא של העלאת גיל הנישואין.

חבר הכנסת דב חנין,

אני שמעתי שהטענה היא שהתנגדותה של הממשלה באה בשל התחשבות בעמדות של חברי כנסת חרדיים או דתיים. אני רוצה לומר שככל שאני יודע, אין מניעה, לא דתית, לא הלכתית ולא פוליטית, מצד הגורמים המפלגתיים החרדיים, לדיון ולבחינה של הנושא הזה. אני אומר: ככל שאני יודע. אני כמובן לא מייצג אותם כאן, בכנסת.

אדוני היושב-ראש, שהבעיה, חבר הכנסת גנאים וחבר הכנסת צרצור לא יהיו בהצבעה הזאת. בלי ששאלתי אותם. לכל אחד יש, ההתנגדות היא פה לרוחב הכיסאות. כמו שאדוני היושב-ראש יודע, כאשר חבר כנסת מתנגד, יש לו דרך להגיע, יש לו גם כפתור מיוחד ללחוץ,

אם הוא מתנגד הוא יכול להביע את דעתו. אני מתרשם שאין פה בעיה של התנגדות, יש פה בעיה של רגישויות וצורך להידבר, אבל בסך הכול אסור לנו, אדוני היושב-ראש, להישאר תקועים במצב של נישואי קטינות ונישואי קטינים במדינה הזאת. לא ייתכן שמדינת ישראל, בת 60 וכמה שנים, תתיר, תמשיך להתיר, נישואים של קטינות ושל קטינים, שהם מתחת לגיל ההסכמה המשפטי בהרבה מאוד נושאים, שהם לא יכולים לבצע שום פעולה משפטית רצינית בלי הסכמת ההורים, הרבה בנות 17 מתל-אביב סיפרו לי שהצביעו בעדך לראשות העיר. זו, דרך אגב, פעולה משפטית מאוד רצויה, אבל הצבעה בגיל 17 לעיריות זה דבר אחד,

שהצביעו בבחירות ורוצות גם להתחתן. נכון, אז זה מה שאמרתי לו. בינן לבין עצמן, דרך אגב.

בינן לבין עצמן, בגיל 17. אז אני אומר: אין לי בעיה שיתחתנו בינן לבין עצמן, אבל לא בגיל 17. כשנשים או גברים עומדים בפני צומת של החלטה כזאת, כל כך גדולה וכל כך גורלית, זו הסכמה מאוד מאוד עמוקה ומאוד יסודית, וזה לא מקרה שהחוק הישראלי קבע, בשורה ארוכה של נושאים, שהסכמה של קטין איננה תופסת, איננה תופסת, אלא צריך הסכמה של ההורים שלו. אני שואל את עצמי,

עמיתי חברי הכנסת, מה יותר מאשר ההסכמה הזאת, ללכת למהלך מרחיק הלכת, כשכולנו רוצים שזאת תהיה הליכה עם הרבה הרבה חשיבה, עם כוונה, עם רצינות ועם עומק, מה יותר משמעותי מאשר ההחלטה הזאת? אני שמעתי, אדוני היושב-ראש, בקשב רב, את תשובתו של שר המשפטים, ואני מבין שבימים אלה ממש עובדת בנושא זה ועדה בראשותה של סגנית השר גילה גמליאל. מתוך היכרותי אתה, כמי שקרובה גם לענייני נשים והגנת ענייני נשים, וגם לענייני קטינים, והיא גם מופקדת על התחום הזה בממשלה, אני יכול לקוות, אדוני היושב-ראש, שהוועדה הזאת אכן תגיע למסקנות נאורות ומתקדמות. אני מציע, כדי שלא להביא את העניין להכרעה בשלב הזה, כיוון שנעשית עבודה, אני מוכן,

אני מקווה שגם חברת הכנסת זועבי תסכים, אנחנו מוכנים לדחות את ההצבעה. נמתין לגיבוש מסקנותיה של הוועדה, ולאחר שתתקבלנה המסקנות האלה נקבל את התשובה, ואז נקבל הצבעה. אולי הוועדה תעבור הלאה, תודה רבה.

אדוני שר המשפטים, יש פה הצעה שאומרת, האם היא גם על דעתך?

ההצעה, ופה צריך את הסכמתך, וגם את הסכמת הכנסת, אם יהיה מישהו שיתנגד. האם אדוני מסכים שעד אשר הוועדה של סגנית השר גמליאל תגמור לא נצביע, גם אם ניתנה עמדת הממשלה. תחליט, כן או לא. אם לא, אנחנו ניגשים להצבעה. שאלה: ההצעות האלה הן לא, אנחנו נדון בהן. לגבי הצעת חוק ממשלתית,

אז הוא אומר לך: עד שאתה מצביע על הצעת החוק הממשלתית. אתה לא מסכים, כבוד השר. כבוד השר, אתה לא מסכים. להצביע. תודה רבה. שמעתי בקשב רב את הצעתו. רבותי, נא לשבת.

לפנינו שתי הצעות חוק, האחת של חברת הכנסת חנין זועבי והשנייה של חבר הכנסת דב חנין, ואנחנו נצביע על כל אחת בנפרד. ובכן, רבותי חברי הכנסת, נא לשבת. נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון, העלאת גיל הנישואין), התש"ע 2010, של חברת הכנסת חנין זועבי. נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

נמנע? נא להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון,

עשרה בעד, 39 מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק של חברת הכנסת חנין זועבי לא נתקבלה. רבותי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק גיל הנישואין (תיקון, העלאת גיל הנישואין), של חבר הכנסת דב חנין. נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? נא להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק

שמונה בעד, 40 נגד, אין נמנעים, אני מציע, למה אתה מפריע? למה אתה מפריע לי כשאני מכריז? חבר הכנסת זחאלקה, אני עכשיו מכריז על תוצאה, אחרי זה תאמר מה שאתה רוצה.

חבר הכנסת זחאלקה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. בעד הצעתו של חבר הכנסת דב חנין, 8. נגד, 40. אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק של חבר הכנסת דב חנין לא נתקבלה. כן, חבר הכנסת זחאלקה. מה רצית לומר? אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון, הנחה בתשלום אגרה בשל עבודות תשתית בכביש), של חבר הכנסת אחמד טיבי. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, אפשר לפזר את ההפגנה, אדוני? חברי הכנסת, חברי הכנסת, חבר הכנסת זחאלקה, השר שטייניץ, חבר הכנסת טיבי רוצה לומר את דברו. כל מי שרוצה לדבר יצא החוצה. אין שום בעיה. בבקשה. חברים, אני מבקש, באמת,

כשהוא מגיע לבמה, מבין כמה זה מפריע שאנשים מדברים. האם אתם לא הבנתם? חבר הכנסת אמנון כהן, חבר הכנסת עפו אגבאריה, חבר הכנסת זחאלקה, אתם מפריעים לחבר הכנסת טיבי. סגן היושב-ראש מקלב. שב על ידו, השר. שב על ידו, שב על ידו ותדברו.

אדוני היושב-ראש, מי מאתנו לא משתמש בכביש חוצה-ישראל, כביש אגרה, השרים בגין ומרידור. ומשלם בשל כך כסף, כתמורה על שימוש בנתיב המהיר הזה. מטרתו של כביש אגרה ושל נתיב מהיר היא לאפשר להגיע במהירות ליעד, כלומר לקצר את המרחק המקורי של כביש רגיל, לעתים כביש לא מפותח, או פחות מפותח, באמצעות כביש מודרני, סלול ומהיר. מילת המפתח היא "מהיר". אך לאחרונה נהגים רבים נתקלים בבעיה. עבודות, חבר הכנסת טיבייב, אני לא ארשה לאף אחד לדבר, כשאתה עומד על הבמה מתחתיו.

בכביש גורמות עיכוב לא סביר בנסיעה לאלפי נהגים, ובשל כך הם מתעכבים, עבודתם נפגעת, סדר-יומם נפגע, והדבר גורם נזק, ומטרתו המקורית של הכביש, ככביש מהיר, לא מתממשת.

באה הצעת החוק הזאת, כדי לומר שבמקרים שיש בהם עבודות בכביש תהיה הנחה של 50% באגרה על כל מקטע, מקטע שיש בו עבודות המעכבות את הנוסעים ואת הנהגים. בוועדת השרים לענייני חקיקה הצביעו שישה שרים נגד וארבעה שרים בעד, ולכן, חבר הכנסת איתן כבל, אתה מפריע לי, אתה וכל מי שמדבר אתם, ולכן אני שואל: למה להתנגד להצעת חוק כזאת? הצעת חוק צרכנית ממדרגה ראשונה, שהיא בשמם של כל הנהגים המשתמשים בכביש הזה, שהבטיחו להם כביש גישה מהיר, אדוני היושב-ראש, נתיב מהיר, להתחיל מנקודה A, להגיע לנקודה X, בזמן נתון, ועבודות לא צפויות שלא מודיעים עליהן מראש גורמות לעיכובים של חצי שעה, שעה לפעמים, בנתיב מהיר. ולכן אני אומר, אדוני היושב-ראש, זאת החלטה אנטי-צרכנית, שלא מתחשבת באזרח הפשוט. למה התנגדו מי שהתנגדו? האם יש שיקולים זרים של חלק מהשרים, לומר לך את האמת, חברת הכנסת אדטו, האם מישהו לא רוצה להפר הבטחה למי שעומד מאחורי החברה הזאת? לזכיינים. לזכיינים, למשל? האם זה מצדיק פגיעה בציבור, פגיעה כזאת קשה באינטרס הציבורי של האזרח הפשוט? נכון. ולכן, האם הכיס הגדול של הזכיין חשוב יותר מהכיס הקטן של הצרכן?

מי הבעלים של החברה הזאת? מי עומד מאחורי החברה הזאת? לבייב.

אה, לבייב. עכשיו הבנתי. כי קודם לא הבנתי למה היו שישה שרים נגד. לא הבנתי. עכשיו את עוזרת לי להבין. אולי.

מכר.

למי מכר? לעשיר אחר. מי העשיר האחר? מי הבטיח לעשיר האחר?

מי חושב שהעשיר האחר, הטייקון האחר, חשוב מהאזרח הפשוט המשתמש בכביש? דרך אגב, לפי חוק החוזים, אם אנחנו נחוקק חוק כזה, המדינה תצטרך לפצות את העשיר האחר. אז תפצה אותו. זה הכול יהיה מכיסנו. לא, אבל בסופו של דבר אני רוצה להפחית את הנטל על האזרח, אדוני, על הנהג המצוי. העשיר לא מפחד, הוא חתם על החוזים.

למה מי שחתם על החוזה לא הביא בחשבון,

את האפשרות הזאת? נכון מאוד.

לא ידעו שיש אפשרות של עבודות בכביש, וזה כביש אגרה? היו צריכים לחייב את בעל הזיכיון להוריד להפחית את האגרה בשיעור מסוים במקרה שיהיה עיכוב בנסיעה בכביש ובנתיב מהיר.

חבר הכנסת טיבי, אתה גינקולוג, אני הייתי פעם משפטן. אם למשל אני נוסע בכביש אגרה, ואני משלם, ויש איזה תקלה שתלויה במי שנותן לי את השירות, יש פה כישלון תמורה, אני אוכל לדרוש בחזרה. אני אוכל לדרוש בחזרה, אני אומר לך. אבל אתה בא ואומר ישר, שבמקרה כזה יהיה הסדר ממסדי.

אם היו מודיעים מראש שיש תקלה,

כך שמישהו יכול לבחור שלא לנסוע בכביש הזה. לפני שהוא נכנס לנתיב המהיר. להודיע מראש. אם היו מודיעים שיש עבודות בכביש, זמן עיכוב צפוי 28 דקות, אז אנשים היו בוחרים משתי אופציות: או שהוא נכנס ויודע שהוא מתעכב, או שהוא נוסע בכביש המקורי, הראשוני, שהוא כביש, לא כביש אגרה. ובכל זאת, לא מזהירים את הנהגים, לא שמו את זה מלכתחילה בחוזה, המדינה. גם המדינה מגוננת על הזכיין, על הטייקון, ומתעלמת מהאינטרס של הנהגים, אלפי, עשרות אלפי נהגים שמשתמשים בכביש הזה. לכן, אדוני היושב-ראש, אני מבקש מחברי הכנסת לשקול את האינטרס הציבורי הזה ולהצביע בעד האזרח הפשוט, בעד הנהג הפשוט.

משיב שר התחבורה, השר ישראל כץ. בבקשה, אדוני. זה שהחברה נמכרה זה לא אומר, היא נמכרה עם החוזה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברות הכנסת, באשר להצעת החוק של חבר הכנסת אחמד טיבי לגבי הנחה בתשלום אגרה בשל עבודות תשתית בכביש, במקרה הזה כביש ארצי לישראל המכונה כביש 6, הצעת החוק שבנדון מבקשת לתקן את חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה 1995, באופן שיחייב את בעל הזיכיון להפעלת כביש חוצה-ישראל, להעניק למשתמשים בכביש הנחה בשיעור 50% בתשלום האגרה אם נגרם להם עיכוב מעבר לזמן נסיעה סביר בכביש, עקב ביצוע עבודות תשתית על-ידי הזכיין. על-פי חוזה הזיכיון שנחתם בין חברת "דרך ארץ", הזכיינית שמפעילה את כביש חוצה-ישראל, לבין המדינה, שינוי בהוראות דין הגורם לשינוי מהותי לרעה במצבו הכלכלי של בעל הזיכיון מהווה עילה לתביעה כספית כלפי המדינה. גובה האגרה שהציע הזוכה במכרז עוגן בהסכם הזיכיון כמחיר מרבי. שינוי בשיעור האגרה שלא על-פי מנגנוני העדכון שנקבעו בחוזה הזיכיון או מתן פטורים או הנחות מעבר למה שנקבע בחוזה יהוו שינוי תנאי המכרז ושינוי חוזה הזיכיון. הענקת ההנחה המוצעת בהצעת החוק תחייב את המדינה לפצות את הזכיין בסכום של, לפי האומדנים, בין 15 ל-20 מיליון שקלים בשנה. אם תהיה המדינה סבורה כי יש לשנות את מחיר האגרה, או ליתן הנחות מסוימות, היא תוכל לעשות זאת באמצעות שינוי חוזה הזיכיון, ואין צורך בשינוי חקיקה, ובלבד שתפצה את הזכיין בגין עלות השינוי ואובדן הכנסותיו. לפיכך עמדת הממשלה היא להתנגד להצעת החוק. אני הבנתי שבשיחה מוקדמת עם מציעי החוק עלתה אפשרות להפוך את זה להצעה לסדר-היום, כדי שיהיה דיון, ואם המציע יסכים, יביע את הסכמתו להפוך את זה להצעה לסדר-היום, אני אסכים. אם לא, אנחנו נצטרך, בהתאם להחלטת הממשלה, להתנגד להצעת החוק. תודה לשר התחבורה ישראל כץ. אני מחזיר לדוכן את חבר הכנסת אחמד טיבי, אשר יתייחס להתנגדות השר, וכן להצעתו. אדוני השר, אני שמתי לב לדברים שאמרת על הפרת חוזה, והעלות האפשרית של 15 20 מיליון שקל שהמדינה תשלם לזכיין. נשאלת השאלה אם המדינה מתכוונת לדרוש מהזכיין לתקן את החוק המקורי, את הסכם הזכיינות, כדי לבוא לקראת, מעבר להצעת חוק שלי, כדי לבוא לקראת הנהג, לקראת הנוסעים והמשתמשים בכביש הזה. האם נרמז כך בדבריך, או שלא הבנתי אותך נכון? השאלה ששאלתי, האם אתה מוכן שזה יהיה הצעה לסדר-היום? מה שהציע השר, מה שאמר השר, זה שהנושא ראוי לדיון. הצעת החוק היא בכל מקרה לא מקובלת עליו כי זה צריך להיות במסגרת דיני החוזים ודיני המכרזים. אבל הוא אומר, אנחנו לא רוצים לדחות דבר שיש בו היגיון לפחות בתחילת הדיון. לכן הוא מציע שאם אתה מסכים נעביר את זה כהצעה לסדר-היום, ואנחנו נעביר זה לדיון בוועדה, והשר ישלח את המומחים שלו ואת כל הדברים, כל חברי הכנסת יביעו את דעתם, יהיה דיון ציבורי על העניין הזה. אני מסכים, אדוני. תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, על מנת לא להטעות אני רוצה לומר: אני לא קבעתי כאן, מבחינה עניינית לא אימצתי, את גישתו. חלק מהצעת החוק. לא אמרתי שהדיון מתחיל לאור הנחה שיש היגיון בהצעה. אני חשבתי שבהצעה לסדר-היום יוכלו להישמע טענות שלא על רקע חקיקה. אני לא אמרתי שתהיה היענות.

אני גם רוצה להדגיש, יש שאלה שצריכה ליבון. חבר הכנסת אחמד טיבי, אני מבין שגופך בטייבה ולבך בירושלים. ואתה יודע שטייבה שוכנת על גבולות כביש 6 ונהנית מהכביש, ולכן אתה רואה גם, כמו כל מי שמשתמש, כביש 6 קירב את טייבה לירושלים, ואת ירושלים לטייבה. כן. אני רוצה לומר, המצב הוא כזה: אני כשר תחבורה מימשתי את האחריות שלי כלפי הנוסעים בזה שברגע שהכביש הפך למאוד אטרקטיבי וגברה התנועה, אנחנו הורינו לזכיינים, על-פי הסכם הזיכיון, להרחיב לשלושה מסלולים, להוסיף מסלול בכל צד בכביש. אותן הפרעות של ביצוע עבודות תשתית באות מתוך בשורה חיובית של קטעים שכבר הסתיימו, קטע שעומד להסתיים ועוד קטע שיבוצע לאחר מכן. המגמה היא, הרי, כמו בכל דבר שקשור לתשתית, אתה מכביד באופן זמני. וכאן זה לא סיפור הרכבת הקלה, של שנים ארוכות. העבודה מתבצעת במהירות,

כשהכביש מורחב זה לטובת נוסעי הכביש, שבאותו המחיר יוכלו להגיע במהירות יותר ראויה. אנחנו גם החלטנו, וזה כבר מתבצע, להאריך את הכביש צפונה ודרומה, ואז זו אפשרות עוד יותר גדולה, שגם מונעת פקקים, כי ככל שאתה מאריך את זה ואנשים ממשיכים הלאה במקום לרדת באותה נקודה, אז גם הנגישות של הכביש היא יותר גדולה והנסועה שלו יותר גדולה. כממשלה אנחנו ממלאים את חובתנו כלפי ציבור המשתמשים, כמובן מעבר לכבישים נוספים שאנחנו עושים. לכן ההצעה הזאת בעצם גם נוגעת בתוך כללים שקיימים, כללים מסחריים, שאין אפשרות כרגע לשנות אותם, אבל אני מציע שבמסגרת ההצעה לסדר-היום, נדון על זה בוועדת הכלכלה,

אפשר להעביר, אפשר לדון. אין כאן משום הסכמה, לא, לא, לא. אם אני כשר תחבורה כאילו נותן הסכמה, ואם החברה המונפקת בבורסה, אחת הזכייניות, היא צריכה להודיע שעלולים להשתנות התנאים. אני לכן לא יכול לומר בכלל דבר כזה, ואני לא מדבר בכלל על ההיבט המסחרי אלא על הפרוצדורה של הדיון. אם אני הייתי משתתף, כבוד השר, בוועדת הכלכלה, אם העניין יועבר לדיון בה, הייתי מביע עמדה שצריך לדעת כל זכיין, שאם יש כישלון תמורה באגרה, אני שילמתי לו כדי להשתמש בדרך שאני מבקש לקצר בה את הזמן שבו אני נוסע, ומתברר שכאשר נכנסתי ושילמתי התעכבה נסיעתי פי-שניים מאשר אם הייתי נוסע בדרך הרגילה, נפתח לי פתח לפנות לבית-המשפט ולטעון שיש כישלון תמורה לאגרה ששילמתי, ובנוסף אני ציפיתי לדבר כזה, וכתוצאה מכך נגרם לי נזק. זה לא מחייב אותך. אתה, אל תענה לי. אז על כל זה נקיים דיון. בדיון יכולות לעלות כל מיני אפשרויות, כמו לקבוע לוח זמנים לזירוז העבודות.

שעבודות תשתית לא יהיו יותר משש שעות.

אדוני הציע הצעה, וחבר הכנסת טיבי קיבל אותה וכולנו הבנו. אין בכך אמירה כזו או אחרת המחייבת דיווח לבורסה. מדובר פה בעניין שנוגע לכל אחד ואחד מאזרחי ישראל המשתמשים בכביש 6, המוביל אותנו עד בית-ג'ן, לא רק עד טייבה. הממשלה מסכימה להצבעה על הצעת החוק כהצעה לסדר-היום, שאם היא תתקבל היא תועבר לדיון בוועדת הכלכלה. אוקיי. תודה רבה.

אנחנו מתייחסים להצעתו של חבר הכנסת טיבי כהצעה לסדר-היום שבענייני כבישי אגרה בזמן ביצוע עבודות כאלו או אחרות, שתועבר לדיון בוועדת כלכלה. נא להצביע, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכלכלה נתקבלה.

זה בסדר. חבר הכנסת יעקב אדרי, השר לשעבר, ביקש להצביע. הוא מבקש לצרף את הצבעתו ל-31 שהצביעו בעד. אני רושם שהוא רוצה להצביע בעד, אבל לא הספיק להצביע. לא משנה את ההצבעה. תודה רבה. 31 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעתו של חבר הכנסת טיבי תועבר לדיון בוועדת הכלכלה כהצעה לסדר-היום.

אנחנו עוברים להצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), של חבר הכנסת יואל חסון. מי המשיב? המשיב סגן השר יצחק כהן.

שר האוצר ישיב על ההצעה? כי סגן השר, נפקד מקומו מהמליאה.

או אתה או הוא. על כל פנים, אדוני ישב. בבקשה, חבר הכנסת חסון. אני רוצה לברך אותך, חבר הכנסת חסון, על ניהול ישיבה טעונה ביותר, שהיתה באמת בראש החדשות בכל אמצעי התקשורת, וניהלת אותה לתפארת הכנסת. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מבקש להביא לפני המליאה, לפני חברי חברי הכנסת, הצעת חוק המבקשת למעשה לפטור ממע"מ קניית דירה ראשונה שמחירה אינו עולה על 1.3 מיליון שקלים. הצעת החוק הזאת היא, בעיני, הצעת חוק דחופה, דרמטית, קריטית וחשובה למגזר אולי המרכזי והחשוב ביותר, אלה שקונים את הדירה הראשונה שלהם. על מי אנחנו מדברים, חברי חברי הכנסת? אנחנו מדברים על החברים שלי, אנחנו מדברים על הילדים שלכם, אנחנו מדברים על בני-הדודים שלכם, אנחנו מדברים על הדור הצעיר במדינת ישראל, שלא יכול היום, ממש לא יכול, לעמוד בקניית דירה ראשונה, לעמוד במחיר של קניית הדירה הראשונה שלו.

כמו שכולנו יודעים, עולים ועולים ועולים בצורה שלא ניתן בכלל להעריך. אנחנו יכולים, כמו ראש הממשלה, לתת תוכניות גדולות, מורכבות, מסובכות, שאף אחד מאתנו לא יכול לדעת כרגע, בשלב הזה, כיצד הן ישפיעו, אם הן בכלל יצאו לפועל ומתי הן יהיו אפקטיביות וישפיעו על שוק הנדל"ן. ואני אתייחס לתוכנית הזאת בהמשך. אבל אם אנחנו רוצים היום ואגב, זה לא נוגע בכלל לתוכנית וזה לא מפריע לתוכנית, אם אנחנו רוצים לתת היום עזרה ראשונה דחופה, אנחנו צריכים לפטור ממע"מ קניית דירה ראשונה. חברי חברי הכנסת, אתם יודעים היטב שחלק הארי ברכישת דירה היום זה מסים. זה חלק משמעותי ביותר. לא הארי, אבל חלק משמעותי.

אם אתה מחשיב את הקרקע בתוך העניין, זה הארי. עלות הקרקע. קרקע היא לא מסים. זה גם מע"מ וגם בלו. זה הקרקע.

זה משמעותי בהחלט. אני אקבל את העניין. החלק המשמעותי. קרקע זה לא מס, קרקע זה מחיר עבור הקרקע. כן, אבל הם גובים מס משמעותי על הקרקע. בכל אופן, לא משנה, העלות היום, חלק משמעותי זה תשלומים, תשלומי מדינה. אני אתן לכם דוגמה. אחת הבעיות המרכזיות, שמשום מה אף אחד לא נוגע בה ולא מוכן, מנסים דרך הביורוקרטיה להקל אותה ואז אולי לעודד בנייה מהירה יותר של דירות,

בשיטה של מינהל מקרקעי ישראל. ודובר לא פעם על השיטה הזאת, שבא השמאי הממשלתי, מגדיר את המחיר הסביר שלדעתו הקרקע הזאת צריכה לעלות, ומצד שני עושה המינהל,

זה הופך מחיר המינימום. זה לא המחיר שמוציאים אותו לשוק, זה מחיר המינימום. כאשר גם משחררים קרקעות במשורה ולא באופן נדיב, אז מה שקורה, כל קבלן נלחם על הקרקע ונכנס הליך של התמחרות ומכרז, שמעלה את המחירים למחירים עצומים, שבהם הקרקע נקנית על-ידי הקבלנים, וזה כמובן נופל אחר כך, ומי שמשלמים על זה הם אותם אנשים שקונים את הדירה הראשונה שלהם והזוגות הצעירים. בהצעת החוק אני מדבר, אגב, על דירות עד גבול מסוים, עד מחיר מסוים, ואם נוריד את המע"מ גם ניתן דחיפה אדירה לשוק הנדל"ן וגם ניתן דחיפה משמעותית לזוגות הצעירים שיתאפשר להם לקנות דירה במחיר ראשון. מיליון שקל זה עד שלושה חדרים? עד 1.3 מיליון אני נתתי. שלושה חדרים?

ארבעה חדרים.

לא בונים שלושה חדרים. לא בונים יותר שלושה חדרים?

זו, אגב, הערה חשובה, שהיושב-ראש פה דיבר עליה. הוא שאל אותי אם זה מחיר לדירת שלושה חדרים. אחת הבעיות הגדולות, בגלל עלות הקרקעות ובעיות אחרות, קבלנים לא בונים שלושה חדרים היום. זה כמעט נדיר למצוא, ואני אגיד לך יותר מזה, איך זוגות צעירים יכולים לקנות? לא יכולים. בלי האבא והאמא אני מתכוון.

ולא לכולם יש אבא ואמא שיכולים לעזור.

ואני אגיד לך יותר מזה, אדוני היושב-ראש: ראשי ערים בעצמם לא מוכנים, דרך ועדות התכנון, לאשר דירות שבהן פחות מארבעה חדרים. כדי שלא יהיה סלאמס.

כאילו סלאמס. הם רוצים אוכלוסיות חזקות.

איפה הימים שהיו זוגות צעירים שיכלו לקנות דירה של שני חדרים, שני חדרים וחצי? אין הדבר הזה. ולכן הורדת המע"מ מהדירה הראשונה היא דבר חשוב, ואני מצטער לדעת שהממשלה מתנגדת לחוק הזה ולא מוכנה לפחות להניע את זה כחשיבה ראשונית, איך אתה מעודד ועוזר לזוגות צעירים.

התוכנית הזאת, או הצעת החוק שלי לא באה לפתור את כל בעיית שוק הנדל"ן בישראל.

היא באה לתת מענה נקודתי למי שרוכש את הדירה הראשונה.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתייחס לתוכנית שהוצגה על-ידי ראש הממשלה. קודם כול, חברי חברי הכנסת, אני רוצה שתדעו, זו התוכנית החמישית של ממשלת נתניהו. התוכנית החמישית של ממשלת נתניהו מאז הקמתה. תשאלו אותי, מה קרה עם ארבע התוכניות הקודמות?

האם הן בשלבי סיום? האם החקיקה הושלמה? לא קרה דבר, לא הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל, לא רפורמת המרפסות המדוברת של ראש הממשלה, שום דבר לא הושלם. ולמה אני אומר שהחוק שלי חשוב?

מה להגיד, לא נכון להיות נביא בכלל, ובטח לא בפוליטיקה הישראלית. תוכנית ראש הממשלה, כפי שאני הבנתי אותה, מחייבת חקיקה.

אני בדיוק על זה מדבר. גם אחרות היו. חוק הוול"ל היה חוק לשעה. היה הוראת שעה. גם אחרות חייבו חקיקה והן לא מתקדמות עדיין, כי הממשלה לא מסוגלת לקדם אותן, ויש גם אי-הסכמות בין המשרדים עצמם.

בזה אני לא מתערב מפה. ולכן אני רוצה לומר לכם, חברי חברי הכנסת, אני מרשה לעצמי להיות נביא ולומר לכם, הנה כאן מקליטים, צופים, "דברי הכנסת" פרוטוקול מצולם. פרוטוקול מצולם. הכול כתוב. אני מרשה לעצמי לומר,

ואני מצטער לייאש את הציבור הישראלי, דבר לא יצא מהתוכנית שהוצגה על-ידי ראש הממשלה. ולמה לא יצא? כי ראש הממשלה מיהר להודיע עליה לתקשורת, לא סיכם אותה עם אף אחד, לא סיכם, לא עם ראשי ערים, לא עם גופי התכנון, לא עם השרים שלו, לא עשה שום תיאום והכנה וגיבוש מאחורי התוכנית הזאת. הרי מה יהיה עכשיו? כבר ראינו ביומיים האחרונים, כל הגופים המרכזיים, שהולכים להיות מושפעים מתוכנית ראש הממשלה, כבר הודיעו שהם מתנגדים לתוכנית ראש הממשלה. הם הודיעו כבר שהם לא הולכים עם התוכנית הזאת. ולכן, לצערי, אני אומר עוד פעם, הלוואי שאני טועה.

אדוני היושב-ראש, שיום אחד יוציאו את הקטע הזה מהארכיון, מה שאני מדבר עכשיו, מה שיהפוך יום אחד לקטע ארכיוני, ויגידו: הנה, חבר הכנסת חסון היה חסר אמונה,

תוכנית ראש הממשלה יצאה לדרך ונבנו 18,000 יחידות דיור במדינת ישראל. 50,000. 50,000, סליחה. רק שאתה לא תהיה באיזו תקופה אחרת שר האוצר, ויבוא חבר כנסת ויגיש לך את הצעת החוק הזאת.

הלוואי שתהיה לי האפשרות יום אחד להעביר את הצעת החוק הזאת.

אתה מתחייב, בפרוטוקול המצולם, כשר האוצר, להעביר את החוק הזה.

הנה, הכנסת אותי לפינה, והנה אני אומר: כשר האוצר, אם אי-פעם אהיה, אני אעביר את הצעת החוק.

אנחנו נשאל אותך פעם נוספת כאשר תהיה שר האוצר.

גם אז לא ניתן לך להקים בגן-סאקר מגדלים לשיכון. אני בתור שרת החוץ גם מוכנה להתחייב. אבל אני רוצה לומר לכם,

היתה לנו הזדמנות כבר. מה לעשות, זאת לא המשמרת שלי. זאת לא המשמרת שלי, זאת המשמרת של בנימין נתניהו ויובל שטייניץ, ושרי הממשלה האחרים, שעד היום לא נותנים מענה אמיתי לנושא הדיור ולא נותנים פתרון, אלא מציפים אותנו בתוכניות ארוכות טווח, כאלה שלא יעשו שינוי. אני גם רוצה להגיד משהו לראש הממשלה נתניהו. שמעתי אותו משווה את עצמו לאריאל שרון. קודם כול, הוא לא אריק שרון. רחוק מלהשוות בינו לבין אריק שרון. אבל במקרה של אריק שרון ותוכנית אריק שרון היה צורך בפתרון מיידי, עכשיו, כי היה צורך ב-100,000 יחידות דיור באופן מיידי בגלל העלייה העצומה מרוסיה. זה לא אותו דבר. אתה לא יכול היום, בוודאי בתהליך שמדינת ישראל עברה מאז, החוקי, המשפטי, הביורוקרטי, לעקם עכשיו את החוק, ולכפות, ולהגיד עכשיו שיעקמו את החוקים, ויעקפו את הביורוקרטיה,

בכלל, ההצעה הזאת מדברת על בניית בתים, ודיברו,

על ועדה שתהיה, ועדות משנה לטיפול בדיור. אבל האם אפשר לבנות בית בלי כביש? האם אפשר לבנות בית בלי מבני ציבור? האם אפשר לבנות בית בלי ביוב? בלי מערכות מים?

אפשר לבנות, רק אי-אפשר למכור אותו. אי-אפשר גם לגור שם, אדוני היושב-ראש. אפשר לעשות הכול, אבל זה לא רציני, כי אם ועדות המשנה ידונו בבניית בתים, יהיו ועדות אחרות שיצטרכו לאשר את הכבישים, ויצטרכו לאשר את הביוב, ויצטרכו לאשר את כל התכנון המדובר בדברים האלה של תכנון התשתיות, וזה לא נוגע ולא קיים בתוכנית. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, המבחן האמיתי הוא מבחן הביצוע. הלוואי,

הלוואי שבמבחן הביצוע אני אכשל והממשלה תצליח, למען עם ישראל. אבל אני סקפטי. אני סקפטי, כי התוכנית הזאת לא סוכמה, לא תוכננה, לא אורגנה מראש, ואני סקפטי גם כי אני יודע שבנימין נתניהו הוא לא אריאל שרון, והוא לא באמת יודע לדחוף קדימה שום דבר חוץ מאת עצמו לתקשורת. ולכן אני מציע לממשלה לחשוב היטב, מהאופוזיציה היתה אחת מהאנשים, ניסחה את הוול"ל. ניצחה את מה? עזרה לאריק שרון לנסח את הוול"ל. את הוול"ל? הוול"ל, זה הוועדות המיוחדות.

אגב, אחת הבעיות הגדולות של התוכנית הזאת,

אדוני היושב-ראש, אחת הבעיות הגדולות של התוכנית הזאת היא שהתוכנית הזאת בונה על הצפת השוק בדירות על-ידי קבלנים, כי הממשלה לא בונה דירות, אלא הקבלנים, אבל הקבלנים מצדם יחששו מאוד להישאר עם מלאי של דירות. אבל אני כנראה אנצל את חמש הדקות שיש לי אחר כך, אז אני אסיים בשלב הזה ואמשיך בהמשך.

כבוד שר האוצר, האם אתה מבקש להשיב?

עם סיום דבריו של שר האוצר וסיום דבריו, עד חמש דקות, של יואל חסון, אנחנו עוברים להצבעה, אם לא ברור למישהו. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני מייד אתייחס להצעת החוק, אבל לפני זה אני רוצה לומר מלה, כי זה עלה במהלך דבריו של יואל חסון, גם אתה הזכרת את זה, ולומר כך: כיהנתי כשלוש שנים וחצי כיושב-ראש ועדת החוץ והביטחון. בתקופה הלא-קלה הזאת, מתחילת 2003 עד אמצע 2006, היו פיגועים, היו תקריות, היו הרוגים, היו נעדרים מהחרמון שלושה חיילים שלא ידענו מה גורלם נחטף גלעד שליט. נחטף גלעד שליט, ותמיד היו פניות של הורים שכולים, של הורי החטופים, או הנעדרים, והשבויים, להצטרף או להופיע או להיות נוכחים בדיוני ועדת החוץ והביטחון, כאשר הופיע, למשל, ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון, או כאשר הופיע שר הביטחון דאז, שאול מופז, או הרמטכ"ל דאז. ומעולם,

פגשתי את ההורים השכולים אישית, פגשתי את הורי השבויים והנעדרים, משפחת טננבאום ונעדרי החרמון,

לא אפשרתי מצב שבו יתעמתו ההורים השכולים או הורי השבויים והנעדרים עם ראש הממשלה או שר הביטחון בוועדת החוץ והביטחון. יושבים פה חברים רבים שהיו חברים אז בוועדת חוץ וביטחון. אפשר גם לשאול את מי שהיה אז שר הביטחון, שאול מופז, היום חבר בכיר בקדימה. מה זה קשור?

מעולם לא הזמנתי הורים שכולים או הורי שבויים להתעמת בוועדה עם ראש הממשלה שרון או עם שר הביטחון מופז, ואני חושב שאם הדמוקרטיה הישראלית היא חפצה חיים, חייבת להיות זהירות בנושא הזה מכל הצדדים, אדוני היושב-ראש.

אני מוכרח לומר שגם ראש הממשלה וגם יושב-ראש הוועדה התנהגו בשום שכל ובאחריות ממלכתית. אדוני היושב-ראש, יכול להיות שהניהול היה אחראי. אני לא הייתי שם. אבל, אני אומר שעצם הסיטואציה, וזו לא פעם ראשונה, צריך להימנע מהמצבים הללו. עכשיו, להצעת החוק. אדוני היושב-ראש, כל הפוליטיזציה של משפחות השכול,

למה להיכנס? נתניהו את כל הקמפיין שלו עשה עם המשפחות השכולות.

מעולם לא הזמנתי הורים שכולים, אז היו אתו רבים ממנהיגיך.

למה? אתה יודע טוב מאוד. בתוך הלשכה שלו. מעולם לא הזמנתי הורים שכולים לוועדת החוץ והביטחון.

אבל אם רוצים, לא מדברים עליך. מדברים על נתניהו שמינה אותך, אם רוצות משפחות שכולות להשתתף,

בהתגלמותה.

הוא עשה את זה. רבותי, למה לערב עכשיו את המשפחות? הוא הכניס את זה.

זו השיטה של נתניהו, למה לערב עכשיו את המשפחות השכולות? דיברתי בעדינות ולא בציניות.

ועכשיו לענייננו.

שמוגשת על-ידי חבר נכבד באופוזיציה, אבל אין לי ספק שאותו חבר נכבד לא היה מגיש אותה אילו היה בקואליציה.

אני תמכתי בהצעת החוק כשהייתי בקואליציה,

אתה עולה. כולל אתה שהצבעת, חבר הכנסת חסון, אתה עולה. בשביל זה נותנים לך, לא. שלא יגיד דברים לא נכונים. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. אוקיי.

ישראל היא מהמדינות הבודדות שבהן יש משטר מס ערך מוסף,

אחיד כמעט לחלוטין, חוץ מיוצא דופן אחד, פירות וירקות. זה נחשב יתרון כלכלי אדיר. זו המלצה של קרן המטבע וה-OECD לכל מדינות ה-OECD להחיל מע"מ אחיד על כל המוצרים. לכן, פריצה כזו היא מסוכנת, היא תקדים מסוכן. היא פוגעת באופן קשה במשטר המס, בהיגיון של משטר המס במדינת ישראל. תמיד אפשר למצוא תירוצים פרטניים למה לפטור מוצר כזה או אחר ממס כזה או אחר. יש הרבה מוצרים שאפשר לפטור.

לגבי עניין, ה-OECD?

אני אתייחס. זה לא הנושא, אבל אני אתייחס. שנית, עלות ההצעה הזאת, אתה יודע שיש להצעות עלות, 400 מיליון שקל לשנה ו-800 מיליון שקל בשנתיים.

על מה נצטרך לוותר? חשבת על מה נצטרך לוותר?

אולי פגיעה ברווחה?

בביטחון?

מאיפה אתה רוצה להביא את הכסף? אולי להוריד כמה שרים מיותרים, שעולים לא פחות. אדוני היושב-ראש, שלישית, מכיוון שעל דירות יד שנייה כבר שילמו מע"מ כשקנו אותן, תיווצר אפליה חמורה. מי שיקנה דירה מיד ראשונה, מקבלן, יהיה פטור מ-16% מע"מ, ומי שילך לקנות דירת יד שנייה, יחול עליו מע"מ של 16%, כי הקונה המקורי כבר שילם אותו. זה יוריד

אנשים בעלי דירות יד שנייה יתקשו למכור אותן. כולם ירצו דירות יד ראשונה. כבוד השר, הואיל ואני יודע שידיעותיך היו בפילוסופיה אבל למדת היטב את כלכלת ישראל: כל מחיר נקבע לפי היצע וביקוש. נכון, אבל גם לפי מיסוי. כל מחיר. אבל, הממשלה לא יכולה להסכים לזה. הרי זה חוק שעולה מאות מיליונים.

דבר אחרון, אני רוצה לומר לחבר הכנסת חסון: לאחר פיגור של עשר שנים של בנייה בדיור, של כל הממשלות הקודמות או בכל התקופות הקודמות, סוף סוף ישנה פעולה נרחבת. לפי נתוני הלמ"ס, בשנת 2010 נבנו כ-7,000 דירות חדשות יותר מאשר בשנת 2008. קפצנו מרמה, מאמצע העשור, של 30,000 32,000 דירות חדשות, התחלות בנייה לשנה, לרמה שמתקרבת ל-40,000 התחלות בנייה לשנה. קפצו מחירים. זו קפיצה משמעותית מאוד.

ראש הממשלה בצדק שם את האצבע על שני המכשולים העיקריים בעניין הדיור והבנייה בישראל: זו הביורוקרטיה בתכנון ובנייה והביורוקרטיה בממ"י. הסוגיה של ממ"י, אנחנו מתקדמים לפתרון. מה זה, חברי הכנסת? וההצעה להקים ול"לים או וד"לים היא הצעה מצוינת, ואין לי ספק שזה צעד דרמטי, שראש הממשלה מוביל בתיאום,

עם שר השיכון ועם שר הפנים. בתיאום מלא. שוחחנו על זה בשבועות האחרונים כמה פעמים. יש כאן פתרון מאוד מאוד משמעותי שיאפשר זירוז בנייה של עשרות אלפי דירות. נכון, ייקח זמן לבנות אותן, אבל לפחות נוכל להתחיל בבנייה הזאת לא בתוך שנים ארוכות אלא בתוך שבועות או חודשים מספר, וזה שינוי חשוב ומבורך. כל זה, ביחד עם צעדים נוספים, ביחד עם המהלך הדרמטי שהממשלה, שראש הממשלה מוביל כעת, בתיאום עם השרים הרלוונטיים, ייתן פתרון לשוק הדיור. אני רוצה לומר שאחרי עשר שנים של תת-בנייה, של מחסור מצטבר, סוף-סוף הממשלה הזו,

אוחזת את השור בקרניו ומטפלת ברצינות רבה, במגוון רחב של צעדים, במצוקת הדיור, כי אנחנו חייבים להבטיח דיור בר-השגה לזוגות צעירים בישראל. חבר הכנסת חסון, בעיה שמצטברת במשך עשר שנים, לא פשוט לפתור אותה ביום אחד, אבל אנחנו בדרך לפתרון, ונוקטים את כל הצעדים האפשריים והמהלכים האפשריים. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך. תודה רבה. לכן, הממשלה מתנגדת, כן? אדוני השר, הממשלה מתנגדת. לא אמרת.

תודה רבה. בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, אדוני שר האוצר, ברשותך, בשלב הראשון אני רוצה להתייחס בקצרה להערה שלך, נגעת בנושא זימון המשפחות לדיון בוועדה לביקורת המדינה.

אני רוצה לומר לך שגם אם אני הייתי יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון לא הייתי מזמן משפחות שכולות לדיון, כי זה לא נוגע לדבר. פה חשתי שהדבר נוגע. אבל מה שמפריע לי בעיקר,

שר האוצר: ממתי משפחות שכולות הפכו לבעיה? ממתי משפחות שכולות הפכו להיות אוכלוסייה שקשה לעמוד מולה? אתם הזכרתם את אריאל שרון, ואתה הזכרת את אריאל שרון, אריאל שרון לא היה צריך לפגוש את המשפחות השכולות בוועדות הכנסת, כי אריאל שרון פגש אותן אישית. פגש אותן אישית. ראש הממשלה נתניהו,

פגש אותן בפעם הראשונה אתמול או שלשום. משפחות שכולות? אתה טועה.

הסתכל להן בלבן של העיניים, גם אצלן בבית וגם אצלו בלשכה. כל משפחה שביקשה זאת. כל משפחה שביקשה זאת וכל משפחה שהוא ביקש. בוודאי הוא לא פחד, או לא חשש לפגוש אותן בוועדות הכנסת השונות, אדוני. משפחות שכולות הן לא בעיה, משפחות שכולות הן חלק מאוכלוסייה שעברה את אחת החוויות הקשות ביותר שאדם יכול לחוות. ולגופו של עניין. אני רוצה לומר לך, אדוני שר האוצר, תראה,

התנצלות מראש הממשלה על האמירה על המשפחות השכולות, בפרט כי הוא ממשפחה שכולה. עם כל הכבוד,

אדוני שר האוצר, אני רוצה להתייחס לדבריך בעניין הזה, של התוכנית שלכם, שהיא תוכנית שמתבססת על המגזר הפרטי, על הקבלנים הפרטיים, תיתן מענה בעתיד, בהנחה שהיא תצא לפועל, אבל מענה מאוד מאוד רחוק. אני רוצה להזכיר לך את המבצע הגדול שיצא אז,

על-ידי ראש הממשלה אריאל שרון ושר השיכון דאז, שרנסקי, שהכותרת שלו היתה "הזדמנות אדירה לדירה". ולמה ההזדמנות אז היתה באמת אדירה לדירה? כי אז המדינה לקחה על עצמה וחילקה את העניין לאזורי פיתוח א' ואזורי פיתוח ב' ונתנה העדפה משמעותית למי שקונים דירות באזורים הללו. והתוצאה היתה שאנשים היו יכולים באופן מיידי לקנות דירות, כולל דירות יד שנייה,

והיתה הוזלה משמעותית של הדירות. אני עצמי, כאדם צעיר, קניתי דירה בהזדמנות האדירה הזאת לדירה, וזכיתי באפשרות הזאת כמו זוגות צעירים אחרים שעשו את זה אז, וזה נתן דחיפה אדירה למשק. פה אתם מסתמכים על המגזר הפרטי לחלוטין, מסתמכים על קבלנים פרטיים, מסתמכים על זה שהם יבנו, בהנחה שאתם תיתנו יותר הקלות בשלבים,

וזה הימור, אדוני שר האוצר. זה הימור גדול מאוד. הבעיה קיימת היום, הבעיה צריכה להיפתר היום. לגבי ההתייחסות שלך לשאלה למה לא העברנו אז את המע"מ, אני תמכתי בזה אז, ולצערי זה לא עבר, אבל אני אגיד לך מה ההבדל בין אז לבין היום. אז מצב הדיור לא היה חמור כמו שהוא היום. אתה מכיר את הטבלאות אני חושב אפילו טוב יותר ממני, כשר האוצר, מחירי הדיור לפני שנתיים ושלוש שנים לא היו במצב של היום.

לא היו במצב של היום? להקפיא, אדוני, תראה, צריך באמת להתייחס ולהבין, וזה דבר שאתם מתעלמים ממנו באופן רציף, ואני לא יודע למה, בעניין של מינהל מקרקעי ישראל. אתם חייבים לקחת את מינהל מקרקעי ישראל ולקבל החלטה, אדוני שר האוצר, החלטה דרמטית, שמינהל מקרקעי ישראל הוא לא הקופה הרושמת שלכם יותר, אלא הוא מקום שמייעד ודוחף לבנייה ולקרקעות. אתה יודע כמה קרקעות קיימות היום שלא משוחררות בכלל? אתה חושב שבתוכנית שלך תצליח לשחרר אותן? אני אומר לך שלא תשחרר אותן, אני אומר לך שלא תצליח לעמוד בזה. ולכן ההצעה היום, שאגב יכולה להיות הצעה במקביל, ואני רוצה לתת לך הצעה ורעיון: יכול להיות שהצעת החוק הזאת, אם הרפורמה הזאת שלכם, שאתם רוצים להוביל, יכול להיות שאם היתה היום הרפורמה יוצאת לדרך וכבר בשטח, יכול להיות שהיא היתה מיותרת ולא הייתי מעלה אותה, אבל זה ייקח עוד זמן. למה לא להפוך את הצעת החוק שלי להוראת שעה? להוראת שעה לשנה, הוראת שעה לשנתיים, לתת הקלה מיידית לזוגות הצעירים? אני פונה אליך, אדוני ראש הממשלה. אתה ראש הממשלה של כולנו, ואתה יכול בהחלטה שלך לתת היום זריקת מרץ אדירה לענף הנדל"ן, ובעיקר לזוגות הצעירים, בזה שאתה תיתן פטור ממע"מ לדירה ראשונה. רק לדירה ראשונה. ואדוני שר האוצר, כשירדו המחירים בדירות הראשונות, בגלל המע"מ, זה יוריד אוטומטית את המחירים של הדירות יד שנייה, כי כשיראה אדם שיש לו דירת יד שנייה למכירה, שאדם יכול לקנות בשכנות לו דירה זולה יותר, חדשה, לא תהיה לו ברירה, הוא יוריד את המחיר אם הוא ירצה למכור, ולכן זה ישפיע על ענף הנדל"ן. ואתה איש חכם, שר האוצר, אתה מבין שזה מה שיקרה. ולכן אני אומר לכם, אני קורא לכם, לממשלה, יש פה הזדמנות לכל אחד מחברי הכנסת, חברי הכנסת הצעירים של הליכוד, שהתחייבו התחייבויות ארוכות טווח ודרמטיות לזוגות הצעירים בארץ: תתמכו בהצעת החוק הזאת, שאומרת הורדת מע"מ על קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים. זה מה שיביא ויגשים את החלום לעשרות אלפי זוגות צעירים שרוצים לקנות דירה, רוצים להקים משפחה. ומשפט אחרון. הם גם לא רוצים להקים משפחה, או לקנות דירה, רק באזור המרכז. מה שהתוכנית הזאת בעיקר תיתן, הם רוצים גם בפריפריה, והתוכנית הזאת לא תיתן מענה לפריפריה ולא תעודד בפריפריה.

לכן אני אומר לכם: תנו תקווה לזוגות הצעירים. תנו היום תקווה לזוגות הצעירים. תורידו את המע"מ על קניית דירה ראשונה. תעשו את הדבר הזה ותגשימו חלום לכל כך הרבה צעירים במדינה הזאת שרוצים תקווה, ואם אתם לא תעשו את זה, אמרתי קודם, אני מתחייב שביום שיהיה לי הכוח לעשות את זה, אם יהיה צורך לעשות את זה אז בענף הנדל"ן, אני אעשה את זה, ואני אגשים את החלום לזוגות הצעירים. תודה רבה. תודה רבה.

רבותי, התשובה ניתנת עכשיו בהצבעה. נא לשבת. נא לשבת.

רבותי, הצעת חוק מס ערך מוסף,

אני עוצר רגע. רגע.

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים) נא להצביע. מי בעד?

נגד? מי נמנע? ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון, פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשע"א 2010, נתקבלה. 40 נגד, בעד 25, אין נמנעים.

לא, השר מרגי הצביע בטעות במקום השר שלום שמחון, וההצבעה אצל שלום שמחון מיוחסת לשר מרגי. תודה רבה. נא לשים לב, רבותי, שאתם יושבים במקומותיכם. אנחנו עוברים להצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי ריבית על משכנתה), של חברת הכנסת רונית תירוש. גברתי, נא לעלות ולנמק. עשר דקות תמימות עומדות לרשותך. בבקשה, חבר הכנסת סגן היושב-ראש אופיר אקוניס. אדוני היושב-ראש,

רבותי השרים, אדוני ראש הממשלה, חברי חברי הכנסת, ראשית אני רוצה, מעל במה זו, גם בשמכם, אני מעריכה, לאחל רפואה שלמה והחלמה מהירה לחבר שנמצא בקונסנזוס, פואד בן-אליעזר. מעבר לכך, אני מבקשת גם לברך את השר כחלון על כך שנענה על-ידי נשיא ארצות-הברית ויגיע לבקר את יונתן פולארד בכלאו, ונקווה שגם יהיה לזה המשך, ואנחנו נראה בקרוב את פולארד כאן עמנו. אני מזכירה שזה בעקבות המכתב והעצומה שחתמו עליה כל באי הבית, כמעט כל באי הבית, לשחררו לאלתר. עכשיו, בנימה פחות אופטימית, אדוני היושב-ראש, אני הייתי שמחה,

אם שר האוצר היה כאן, אני מעריכה שהוא יענה לי והוא ישיב לי. שר האוצר נמצא, כן, אבל אם הוא, אבל עונה סגנו, זו זכותו. אם הוא ישיב לי, כדאי שידע על מה הוא משיב.

אתה משיב, אבל היא עוד עשר דקות. אני לא מציעה לך, אדוני סגן השר, לבוא להשיב, כי אתה עלול להיות מובך, גם על-ידי חבריך מסיעתך שחתומים על הצעת חוק דומה בכנסות קודמות. ועל מה אני מדברת? אמר בצדק, כמעט בצדק, שר האוצר, אני ממש מתקשה, אדוני היושב-ראש, לדבר עם שר האוצר, כשהוא לא מקשיב לי. אני מוכנה לוותר על הדיון. שר האוצר וחבר הכנסת שאמה, הם עכשיו בשיחה בעניין אחר. זה לא עניין של נימוס, אני מסכים. זה עניין שמעניין את הציבור, ואני רוצה שהתשובה שלו תהיה רלוונטית לדברים שלי, ואני לא מתגרה, ואני לא מנסה לתפוס טרמפ פופוליסטי,

יש כמה דברים שמעניינים את הציבור. יש פה הצעה מתונה, שר האוצר. תודה. יש לי כאן הצעה מדודה, אני מתחשבת בצרכים ובבעיות הכלליות, העיניים שלי אומנם גדולות בדרך כלל, במקרה הזה הקטנתי אותן לממדים ראויים, ואני מבקשת להציע לשר האוצר, אני רוצה להשיב לו. אמר כמעט בצדק לחברי חבר הכנסת יואל חסון: איפה הייתם בממשלות הקודמות, למה ההצעה הזאת של ביטול מע"מ על רכישת דירה לא היתה בממשלות הקודמות? וזו שאלה ראויה. אבל אני באמת ובתמים חושבת שבניגוד לממשלות קודמות, אחד הדגלים של הממשלה הזאת, ראש הממשלה הצהיר מייד עם כניסתו לתפקיד שהוא יטפל בנושא הדיור. קראו לזה אז כמעט בזלזול: חוק המרפסות. אני אומרת במלוא הרצינות: לא זלזלתי בזה. אני חושבת שכל דרך לקצר הליכים ביורוקרטיים,

אני ממש לא שומעת את עצמי. בבקשה. גם מסיעתך מפריעים לך. חבר הכנסת בר-און. נכון, אבל זה התפקיד שלך. ביקשתי ממנו, והוא לא יפריע לך יותר. בבקשה, גברתי. אני רוצה להאמין שגם בהצהרה האחרונה של ראש הממשלה, שכל כוונתה לזרז הליכים, אני רואה בזה דבר ראוי. אין ספק שכל ועדות התכנון, ככל שהן רציניות ומקצועיות, יש שם סחבת בלתי נסבלת, כמעט כמו שיש תיקים משפטיים שעומדים בפני בתי-המשפט השונים והדברים נמשכים שנים ארוכות, ויש מקום לקצר זאת. אז אני לא מזלזלת בהחלטה הזאת, וצריך למצוא את העיתוי ואת הזמן הראוי וההולם כדי לאפשר דיון מקצועי, מעמיק, לצד החלטה מהירה, ולא לעכב דברים. אז אני עונה לשר האוצר ואומרת שאני מעלה את ההצעה שלי היום משום היא רלוונטית לממשלה הזאת. זו ממשלה שהחליטה לטייב את מצב הדיור במדינת ישראל, אני ממש רוצה לוותר על הדברים שלי. זה לא לעניין. חברת הכנסת איציק, ההפרעות הן בעיקרן מהצד הזה, וגם מהצד השני. השר לביטחון הפנים, השר אהרונוביץ. חברת הכנסת יחימוביץ. הדוברת ממש רוצה להמשיך. חברת הכנסת איציק. למה אתה פונה רק לחברת הכנסת איציק? אני רוצה שראש הממשלה ושר האוצר ישמעו אותי. ראש הממשלה ושר האוצר מקשיבים לך קשב רב, וגם הסגן, ואגיד לך משהו שאמר לי פעם היושב-ראש, הוא אמר לי: דבר לציבור, הוא רואה בבית. אבל הציבור לא יצליח לשמוע, כי יש פה רעש. הציבור יצליח לשמוע, תאמיני לי. תודה.

אנחנו אוהבים לחקות את ארצות-הברית, ואני כבר מקדימה ואומרת שבארצות-הברית החקיקה הזאת קיימת. עכשיו, על מה אני מדברת? עשיתי הקדמה ארוכה, ומה אני מגישה כהצעה? אני חושבת שיש מקום להכיר בריבית על משכנתה כהוצאה שינכו אותה מסך ההכנסה של האדם, ואני מדברת במסגרות מאוד מאוד צנועות, של דירות עד מיליון שקלים. יצאתי ושאלתי, איפה יש דירות של מיליון שקלים,

רק בפריפריה, וגם זה במקרה הטוב.

אני באמת פונה פה לסייע לציבור שמתקשה בפרנסת היום-יום שלו, ציבור שיהיה מוכן לרכוש דירה בפריפריה. נאמר בהצעת החוק שמדובר על דירה ראשונה. מדובר על כך שהמשכנתה שתילקח לא תהיה גבוהה מ-80% מערך הדירה. כלומר צמצמתי את זה ומיקדתי את זה בדירות מאוד צנועות לאוכלוסיות מאוד מוחלשות. מה הבעיה של משרד האוצר לוותר על האתנן הזה של אותה ריבית שמשלמים, לוקחים אותה ממילא הבנקים השונים, אבל להכיר בזה כהוצאה, לנכות את זה מהכנסה, ולאפשר לאותו אדם לשלם מס הכנסה מופחת? יש בכך משום הטבה מסוימת לרוכשי הדירות הצנועות הללו. אני מברכת על הצעדים ועל החשיבה ועל הדיונים המעמיקים שעושה משרד האוצר על מנת למצוא פתרונות למצוקת הדיור, אבל למה לא להשתמש בהצעות חוק שקיימות, לא רק בכנסת הזאת, יש לומר, לפני כן, בכנסת השש-עשרה הציעה את זה חברת הכנסת מרינה סולודקין מסיעת קדימה, הציע זאת מי שהיום שר הדתות, חבר הכנסת מרגי, הציע זאת השר להגנת הסביבה, חבר הכנסת ארדן, שימי לב לדבר מעניין. את אומרת את כל זה. כל הממשלות התנגדו לזה.

אני אמרתי, אני הצהרתי שאני מודעת לכך שכל הממשלות התנגדו, אבל לא הממשלה הזאת כממשלות אחרות, אני לא אומרת את זה בציניות. הממשלה הזאת, בניגוד לממשלות הקודמות, הניפה כדגל את פתרון מצוקת הדיור.

וזה אחד הפתרונות, וזה פתרון צנוע, פתרון מדוד, הוא במידה, הוא מתחשב באמת רק באוכלוסיות המאוד-מוחלשות, רק בדירות בפריפריה, כי רק שם אפשר לקנות במיליון שקל. לכן אני אומרת: קחו את זה כהצעה.

זו הצעה של חברת כנסת מהאופוזיציה,

אני מוכנה לוותר על ההגמוניה ועל הכבוד.

תהפכו את זה להצעת חוק ממשלתית, או תביאו את זה כחלק מסל הפתרונות שלכם, אין לי שום בעיה, אבל תעשו מעשה. ומניתי את האנשים שהביאו את זה כהצעת חוק מטעמם בכנסות הקודמות. היום חלקם יושבים כשרים בממשלה. מניתי את השר מרגי, את השר ארדן, אני מונה גם את שרת החקלאות אורית נוקד שהביאה זאת בכמה כנסות, ואני חושבת שיש מקום לתת את הדעת להצעה, שהיא בהחלט מדודה. ולכן, אף-על-פי ששר האוצר לא הקשיב לי, ואף-על-פי שראש הממשלה נאלץ להקשיב לשר האוצר ולא לי,

אתה לא שר האוצר, עם כל הכבוד. אם אתה רוצה, אתה מוזמן להציע לראש הממשלה. אני מאחלת לך להיות שר אוצר. חס וחלילה, אני רק אומר את התפקידים, אני לא אומר את דעתי. אדוני סגן השר, אתה עושה עבודה יוצאת מן הכלל,

כבר עכשיו אתה לא מקשיב לי. אתה עושה עבודה מצוינת. במקומך לא הייתי עולה להשיב לי, כי אני חושבת שזה נטול נימוקים משכנעים.

חושבת שתתקשה למצוא נימוקים שמצדיקים את התנגדות הממשלה, אלא אם כן תאמר בשכל, שההצעה היא הצעה ראויה,

ואתם תדונו בה.

לא במסגרת הצעה לסדר-היום, אלא במסגרת סל הפתרונות שאתם מתכוונים להביא כאן לטובת פתרון מצוקת הדיור. ואני חוזרת ומדגישה:

הנציג של ש"ס, מדובר פה בדירות שמשמשות את הפריפריה ואת האוכלוסיות המוחלשות.

יענה סגן שר האוצר, שלא יהיו אי-הבנות, יצחק כהן.

שר האוצר, עכשיו סגנך משיב, אז אתה יכול להקשיב לתשובה, אתה לא חייב. אם אתה רוצה, אתה יכול להמשיך. אני סומך על סגני, עד כדי כך שאתה לא מקשיב לו? ואם הוא יגיד משהו שלא יהיה בדעתך?

אדוני היושב-ראש,

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי ריבית על משכנתה), של חברת הכנסת רונית תירוש, נתחיל מהסוף: הממשלה מתנגדת להצעת החוק. הצבעת בעד זה בקדנציה הקודמת. כשאתה היית שר? ואתה היית בעד? בבקשה. רונית, רוני בר-און היה נגד בזמנו. הממשלה הזאת הבטיחה לפתור את בעיית הדיור, לא הוא. אמרתי מראש, ראש הממשלה הצביע בעד, והשר שטייניץ הצביע בעד. יפה מאוד, אתה רואה? הגענו לקונסנזוס נדיר. בבקשה, אדוני הסגן, נא להמשיך. כפי שידוע לך, סעיף 17 לפקודת מס הכנסה מאפשר לנישום לנכות לצורך בירור הכנסתו החייבת במס הוצאות שהוצאו בייצור הכנסתו בשנת המס. כלל זה הוא כלל בסיסי בדיני המס, המבקש להבטיח את מיסוי ההכנסה האמיתית של הנישום. זה כלל ברזל. הוצאות ריבית במימון רכישת דירת מגורים הן הוצאות פרטיות, שאינן קשורות בייצור ההכנסה של הנישום. לפיכך התרתן בניכוי נוגדת את העיקרון הבסיסי בדיני המס, של הטלת מס על הכנסתו של הנישום בניכוי ההוצאות ששימשו בייצורה של ההכנסה בלבד,

אתה רואה-חשבון.

ההצעה מערבבת מין בשאינו מינו, באשר הסדר המיסוי הכולל החל בגין רכישה ומכירה של דירות מגורים מעוגן בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג 1963, וקובע כי במסגרת קביעת רווח ההון שנוצר כתוצאה ממכירת דירה יותרו בניכוי תשלומי ריבית ריאלית ששילם הנישום בין הלוואה שנתן לצורך רכישת זכותו במקרקעין. יצוין כי במקרים רבים בעת מכירת דירת מגורים יהיה הנישום פטור ממס שבח, דבר אשר אף בו יש כדי לחזק את ההתנגדות להכרה בהוצאות מימון, באשר התרת ההוצאות בגין נכס פטור מהווה כפל הטבה.

אדוני היושב-ראש, אם רוצים להגשים את המטרות שבבסיס הצעת החוק, יש לנקוט דרך של תקצוב ישיר. שימוש במערכת המס כמוצע צפוי להביא להגדלת האי-שוויון, מאחר שמידת ההטבה תשתנה לפי מידת הכנסתו החייבת של הנישום בצורה רגרסיבית, כך שבעלי הכנסות נמוכות שאינם מגיעים לסף המס, אתה מוכן לחזור על זה?

למה אי-שוויון? אני מסביר. בעלי ההכנסות הנמוכות שאינם מגיעים לסף המס לא יוכלו כלל ליהנות מן ההטבה. ההצעה יוצרת תמריץ להגדלת היקף ההלוואות, באשר ההטבה המוצעת נגזרת מחובו של הלווה ולא מהכנסתו, ואף מיטיבה עם רוכשי דירות על פני שוכרי דירות, וזאת ללא כל הסבר המצדיק את ההעדפה כאמור. על כל האמור לעיל מתווסף הוקשי התפעולי הצפוי מיישום ההסדר המוצע, בשל הצורך בבחינת קיומם של תנאים רבים ובפרט בחינת מגורים בפועל בדירה, בחינה אשר ניסיון העבר מלמד כי היא מעוררת חיכוך רב בין הנישום לרשות, חיכוך שהיה הגורם המרכזי לשינוי בהסדר הפטור ממס שבח בגין מכירת דירות מגורים שבחוק מיסוי מקרקעין. אומדן העלות השנתית של יישום הצעת החוק הוא 630 מיליון שקלים. אומדן זה צפוי לגדול עם העלייה הצפויה של הריבית על משכנתאות ועשוי להגיע ל-1.3 מיליארד שקלים במקרה של ריבית בשיעור של 5%. אומדן העלות האמור אינו מביא בחשבון השלכות רוחב, הצפויות כתוצאה מבקשות להכרה בהוצאות פרטיות נוספות, חשובות לא פחות, כגון הוצאות רפואיות והוצאות לימודים כנגד הכנסת הנישום. עלות ההצעה תתווסף לתקציבים נוספים רבים שמשקיעה המדינה בהטבות המס הניתנות בעת רכישה ומכירה של דירות מגורים, לרבות הטבות מכוחה של הוראת שעה שפורסמה לאחרונה, שלפיה יוגדל למשך כשנתיים הפטור ממס רכישה על חלק השווי שעד מיליון ו-350,000 שקלים, והקלות נוספות לעניין החיוב במס שבח בעת מכירת דירות. ההצעה תוביל להגדלת האי-שוויון בקרב משלמי מס הכנסה. היקף ההטבה הינו פועל יוצא, שכנעתי אותך, אלקין? פועל יוצא של שיעור המס השולי, כלומר בעלי ההכנסות הנמוכות המשלמים מס בשיעור שולי נמוך ייהנו פחות מן ההטבה מאשר בעלי ההכנסות הגבוהות. בעלי ההכנסה הנמוכה מרף המס לא ייהנו מההטבה כלל. מדיניות הממשלה לעניין הקלה על רוכשי הדירות היא הגדלת היצע הדירות באופן שיוביל להתמתנות עליות המחירים. מבחינה כלכלית הכרה בהוצאות הריבית היא כמתן מענק לרכישת דירה. מחקר שפרסם בנק ישראל, במסגרת הדוח השנתי שלו לשנת 2002, בעקבות מבצעי מקום שנערכו באזור ירושלים ובאזורי עדיפות לאומית בשנים 1999 2001, בתקופות השרים שרנסקי ואיתם, שאף הם העניקו הלוואות מסובסדות ומענקים לרכישת דירות באזורים האמורים, מצא כי ההטבות הנ"ל גרמו לעליית מחירי הדיור באופן כזה שכמעט כל ההטבה הגיעה אל הקבלן באמצעות עליית מחיר הדירה ולא אל הרוכש. כלומר, הרוכש אינו נהנה מההטבה שניתנה לו,

העלייה במחירי הדירות הרעה את מצבם של כלל הרוכשים בשוק. לאור האמור לעיל, אני מבקש מחברי הכנסת להסיר את הצעת החוק ולהתרכז בפרויקטים שמובילים שר השיכון ושר האוצר לגבי ההקלות לרוכשי דירות. אני מאוד מודה לך, אדוני. בבקשה, חברת הכנסת תירוש, אם את רוצה.

גברתי, את לא מוותרת? חברת הכנסת תירוש. טוב, נעבור להצבעה. חברת הכנסת תירוש.

אה, את באה, אוקיי.

אני מגיעה כדי שתספיקו לגייס את הקואליציה. את תדאגי לעניינייך ואנחנו נדאג לעניינינו. בבקשה, גברתי, חמש דקות.

אם זה לא היה עצוב מה שאמרת, אדוני סגן השר, מה שהכינו לך להקריא, הייתי צוחקת. זה פשוט, פרלמנט זה parler-parler-parler אבל זה היה בלה-בלה-בלה. זה פשוט פתטי ומעליב, ואני מצטערת, כי הנוסח שנתנו לך, אדוני סגן השר, הוא נוסח שיתאים כמעט לכל תשובה לכל הצעה שאתם מתנגדים לה. כי אם ניתן לכם ונוריד לכם וננכה לכם את הריבית, אז מה יהיה עם התרופות? איזה תרופות נתתם יותר? ומה יהיה עם החינוך? תמיד אפשר להגיד את זה. אני אענה לך אחד-אחד, כי אני הקשבתי. אז בוא אני אספר לך איך דיור הוא הוצאה מוכרת למס הכנסה. זו הנוסחה, נכון? אז אני אסביר לך: מחוסר דיור, אני לא רואה אותו עובד. הוא יתקשה מאוד לקום בבוקר ולעבוד. זו התשובה שלי, ולכן דירה מוכרת לצורך מס הכנסה כמו שכיסא של עור במשרד המרהיב הזה מוכר לצורך מס הכנסה, כמו שארוחת צהריים עסקית מוכרת למס הכנסה. ואם כבר מדברים על זה, אז זה הזמן גם לדבר על מעונות ועל כך שילדים נשלחים למטפלת, אז ההוצאה על מטפלת גם צריכה להיות מוכרת לצורך מס הכנסה. פתאום שומרים על הנוסחה מהי הוצאה מוכרת למס הכנסה. אם יש לי ילד בן שנה ואני לוקחת מטפלת, זו לא הוצאה מוכרת למס הכנסה? איך אני אצא לעבודה? פתאום זו נוסחה, פתאום זה תופס. רבותי, הציבור לא מטומטם והציבור רואה ומקשיב. ואתה אמרת לי לדבר לציבור, הנה, אני מדברת לציבור. כמה אתם חושבים שהציבור מטומטם? זו לא הוצאה מוכרת למס הכנסה? תראו לי מחוסר דיור אחד שעובד. אז אם אין לו דירה איך הוא יעבוד? אז הנה לך תשובה. אני יכול להגיד שאני. ועכשיו אנחנו מדברים על אי-שוויון, כי אלה שלא מגיעים לסף מס הכנסה, איך ינכו להם? שאלה באמת נכונה,

תמצאו פתרון. תיתנו להם אקוויוולנט, תיתנו להם משהו במקום. איך המצאתם מס הכנסה שלילי? זה בדיוק לטובת אלה שלא מגיעים לדרגת מס. הטיעון הכי חזק זה שביבי נתניהו הצביע בעד החוק הזה. אתם יכולים להתקזז עכשיו עליו. עכשיו אעלה טיעון שלישי, קושי באכיפה. הנה נסרדישי קיבל פרס, פרס מנציב שירות המדינה לעובד מצטיין. אין לו שום בעיות אכיפה, ומי כמוני יודעת. רבותי, אל תנגנו על השטויות האלה. כשאתם רוצים לגבות מסים אתם יודעים איך, ואתם לא פוחדים להוסיף תקנים ואתם לא פוחדים לקחת ולעשות דברים, גם דברים שאסור לכם לעשות, כשאתם הולכים לאכוף את גביית המסים. אז פתאום יש לכם קשיים באכיפה? אני לא קונה את זה וגם הציבור לא קונה את זה. הנה, ראש הממשלה יוצא.

אם נכיר בריבית כהוצאה מוכרת וננכה אותה ממס ההכנסה, זה אובדן הכנסות.

למה ראש הממשלה בורח? למה הוא יוצא? אז אני שואלת: כמה אובדן? אז אומרים לי: 630 מיליון שקלים. שמענו, חברת הכנסת.

אני למדתי, רבותי,

תהפכו אותו לשליש ואז אולי תגיעו למספר הנכון. אבל הוא מרהיב, וחוזר ומוסיף: זה התחלה, 630 מיליון, זה

אני קונה הכול, כי המטרה מקודשת. אני הייתי מתייחסת בכבוד, אדוני סגן השר, אילו אמרת שההצעה הזאת, בהיותה הצעה של חברי כנסת מהממשלה, אמרתי לכם: השר ארדן, שר ראוי לכל דבר, השר מרגי, בוודאי ובוודאי, אורית נוקד, על אחת כמה וכמה. אלה הצעות שלהם, קחו, תדונו בזה.

תראו איפה הלקונות ותפתרו, ותביאו את זה כאמצעי נוסף להיטיב עם מי שאין הכסף נמצא בכיסו. למי שהכסף נמצא אצלו במשורה תסייעו. כל אחד מכם בסוף יחתן את הבן או הבת ואתם תגיעו לזה. אני אומרת לכם מקרוב: ילדים, גם להורים מבוססים, לא מסוגלים היום להגיע לדירות, גם לא בפריפריה. בדיוק לאחר שאתם מכרתם קרקעות בשדרות בוכה ראש העיר בשדרות,

סליחה, בירוחם, הוא בא לכאן ובוכה. הוא אומר: כבר נתתם קרקעות, אבל מרגע שהכרזתם על עיר הבה"דים, רבותי, המחירים שם קפצו, מינהל מקרקעי ישראל לא שם חסמים ומי שקונה את הקרקעות הללו זה יזמים שיעשו כסף על גבם של המסכנים. תודה, גברתי. אני מאוד מודה לך. אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי ריבית על משכנתה), התשס"ט 2009, של חברת הכנסת רונית תירוש, אנחנו עוברים להצבעה.

נא להצביע. ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק לתיקון

נתקבלה.

ובכן, 28 בעד, 43 נגד, אין נמנעים. ההצעה נפלה. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון, הכללת ירושלים בהגדרת אזור סיוע), התשע"א 2010, של חבר הכנסת יוחנן פלסנר וקבוצת חברי הכנסת. חבר הכנסת פלסנר, בבקשה.

ישיב לך השר מתן וילנאי. בבקשה, אדוני. עשר דקות. אני מבקש להגביר פה, כי עם כל הבלגן, מזכירת הכנסת, חבר הכנסת פלסנר מבקש להגביר.

נגביר לך. אין בעיה, ביקשתי.

אם יהיו יותר בשקט ישמעו, אבל זה גם תלוי בעוצמת הדיבורים באולם. תודה רבה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, שכנראה יודע מתי לברוח מהמליאה, פוחד לשמוע את המציאות,

מדובר בהבטחת בחירות שלך, חברי השרים, חברי חברי הכנסת, מאיפה נולדה ההצעה הזאת? ההצעה הזאת לא נולדה ממני. אני לא רוצה לקחת את הקרדיט. הקרדיט מגיע לראש הממשלה שבורח עכשיו מהמליאה. הקרדיט מגיע לראש הממשלה שבעת מערכת הבחירות ידע להבטיח שנת לימודים אקדמית חינם לכל החיילים המשוחררים. והוא ידע לעשות את זה עם מיטב הטיעונים והצידוקים. ואפשר לסמוך על ראש הממשלה, באמת יש לו יכולת רטורית מהמרשימות, אולי הכי מרשימה פה בבית הזה. והוא נימק ואמר: מי שייתנו, יקבלו.

אותה מסיבת עיתונאים מפורסמת, שגם יושב-ראש הישיבה היה שם, אתה ממש, כמובן גם השר גלעד, יש לי קריאות ביניים מהיושב-ראש?

בבקשה, אדוני.

השר גלעד ארדן, יושב-ראש ועדת הכלכלה, מיטב חברי הכנסת הציגו את אותו קמפיין היסטורי, לראשונה במדינת ישראל. "שליש מחברי הכנסת של הליכוד צפויים להיות צעירים, חלקם סטודנטים, חלקם משרתים במילואים" כך אמר גלעד ארדן, "מגדלים ילדים קטנים, מכירים את הבעיות." ואז כמובן הבטיחו את אותה שנת לימודים אקדמית חינם. כמובן גם מר נתניהו הבטיח את זה לפני מערכת הבחירות. משם נולדה ההצעה: שנת לימודים אקדמית חינם לכל החיילים המשוחררים. פשוט וקל. מה קרה להבטחת הבחירות הזאת יום אחרי הבחירות? היא נכנסה להסכם הקואליציוני בין הליכוד וישראל ביתנו. מי חתום בראשי תיבות על ההסכם הקואליציוני הזה? גדעון סער וסטס מיסז'ניקוב השרים, שר החינוך ושר התיירות.

אפילו זאב אלקין, אוקיי. ישראל ביתנו דיברה על החשיבות של החיילים המשוחררים, והנה אני מקריא מההסכם הקואליציוני בין הליכוד וישראל ביתנו,

7, סעיף 39.1: פטור, הממשלה תקבע או תביא לידי חקיקה חבילת הטבות לחייל משוחרר, כלהלן: פטור מלא על דרך של מענק משכר לימוד בכל מוסד אקדמי, כולל מכללות להכשרת מורים, ועד לגובה שכר לימוד שנתי של 8,800 שקלים. אלה היו הבטחות הממשלה גם בבחירות, אלה היו הבטחות בהסכם הקואליציוני. ואחר כך, כמובן, הגיעה ההבטחה כאן במליאת הכנסת. אדוני יושב-ראש הכנסת, אני פונה אליך, משום שכאן, במליאת הכנסת, ב-5 במאי, הגשתי לא את ההצעה הזאת, אלא את ההצעה הרחבה, בדיוק על-פי הבטחת הבחירות של מר נתניהו. הגשתי את ההצעה, ואז כשגילה גמליאל, בשם הממשלה, באה ודחתה, היא אמרה, ואני מצטט: הממשלה הולכת להעביר את אותה הצעת חוק. ההבטחות ממומשות, לדבריה, אחת לאחת. ואתה אמרת לי, אדוני היושב-ראש, ואתה לא ידוע כאדם תמים: "חבר הכנסת," פנית אלי, "היא גם מבטיחה עכשיו". ניסית לעודד אותי להסיר את ההצעה או להמתין שבועיים, במאי 2010, עד שהממשלה תעביר את ההצעה הזאת. יש לי כאן כמובן המשך ציטוטים. סגנית השר אומרת באופן מפורש: "הממשלה תומכת בתוכן החוק", כמובן בהתאם להבטחת הבחירות. ואז בא היושב-ראש ריבלין ואומר: "אני מודיע לכם שבכנסת הזאת כבר נוצרת מסורת", וכן הלאה, ואתה אמרת: "אולי תציעי לחבר הכנסת להמתין עם ההצבעה עד שתגישו את החוק?" ואתה אומר: "את מצווה עלי להצביע נגד? אבל הממשלה אומרת שהיא תומכת". בכל אופן, התחייבות מפורשת לתמוך, לא בירושלים, בכל החוק, בכל החיילים המשוחררים.

אדוני היושב-ראש, מגיעה הצעת הממשלה למליאה, והצעת הממשלה לא כוללת את ירושלים. מתוך כמעט 60,000 הסטודנטים שמתחילים שנה א', ובתוכם 45,000 סטודנטים שמתחילים שנה א' אולי 3,000 כלולים בחוק הזה. אולי 3,000 סטודנטים. מימוש ההבטחה אחת לאחת, כמו שהובטח פה במליאה, ואתה אמון על שמירת כבוד המוסד הזה ושיגידו אמת מעל הדוכן הזה, בייחוד כשמדברים בשם הממשלה, מימשו אולי 10% מהחוק הזה. ואז ניסינו להציל את מה שאפשר להציל, חבר הכנסת אורלב בהגינותו, והגשנו כאן הצעת חקיקה רק לכלול את ירושלים.

כדי שהחוק הזה, אם הוא לא בא לממש את ההבטחה הרחבה של "מי שייתנו, יקבלו", לפחות שלא יפגע בירושלים, כי החוק הזה במתכונתו הנוכחית פוגע בירושלים. בירושלים, אדוני היושב-ראש, אני בכוונה אומר את זה לך, כי אני יודע שירושלים חשובה לך, מתחילים שנה א' כ-6,000 סטודנטים מדי שנה, 4,500 מתוכם באים מחוץ לעיר. אותם סטודנטים היום, בחקיקה הנוכחית, מקבלים הטבות ללכת לפריפריה, לנגב ולגליל, וזה מצוין ואני בעד, אבל למה שיבואו לירושלים? 4,500 מתוך 6,000. ראש העיר התנצל, אבל כאן אתה מציע שתושבי ירושלים ייהנו, לא מי שבא ללמוד בירושלים. אני מציע שבירושלים. אה, אז זה לא כתוב טוב, המזכירה. כתוב כאן:

אה, זה לא מנוסח פה טוב. באזורים הנכללים בחוק אני מציע להוסיף את ירושלים.

תוכנית הפיתוח של ירושלים,

זה כל מי שילמד בירושלים.

לכן פה הניסוח הוא שגוי. לא, לא, אני רק אומר לחברי הכנסת. תוכנית הפיתוח של ירושלים, כולכם יודעים, מדברת בדיוק על להביא סטודנטים וחיילים משוחררים במספרים גדולים, כדי שילמדו פה וישתקעו פה. זה עוגן הצמיחה הכלכלית והתרבותית של העיר הזאת. אז באה הממשלה, אני כבר לא מדבר על הפרת ההבטחות של נתניהו, שמפר הבטחות בחירות, מפר הסכמים קואליציוניים, מפר הבטחות מעל המליאה, אני מדבר על ראש הממשלה ששבוע אחרי שהבטיחו כאן בשמו במליאה שהוא יעביר את החוק הרחב, הוא בא ומתפייט ביחס לירושלים. וכמו שאמרנו, זה ראש ממשלה רטוריקן ומסבירן, אבל ראש ממשלה לא אמין בדיוק באותה מידה.

אני מצטט אותו, דיבר בישיבה, כאן במליאת הכנסת, ביום ירושלים, ב-12 במאי: "דיברנו על פעולות רבות וחשובות שנעשות בנושא תרבות הפנאי והתרבות בכלל בירושלים. יש פה עוגנים חזקים מאוד" אני מצטט את ראש הממשלה, "דיברנו על בעיית דיור, אבל בעיני המפתח מבחינה מעשית לחולל את השינוי, הוא היכולת לחולל שינויים יסודיים, במפה הכלכלית, במנועים הכלכליים" אתם יודעים,

ראש הממשלה חזק בדימויים, אז הוא מדבר על מנועים כלכליים, "שמייצרים תעסוקה ומחוללים צמיחה, לצורך זה" אומר ראש הממשלה, "הממשלה מתכוונת לתת עדיפות יתירה לירושלים" בעברית המצוחצחת שלו, "העדיפות הזאת תהיה גבוהה יותר מעדיפויות שאנחנו נותנים לאזורים אחרים בארץ. למה?" שואל ראש הממשלה, "כי זאת ירושלים. זאת בירתנו ואנחנו מעוניינים לחזק אותה, לא רק מבחינת המורשת וההזדהות שלנו, אלא מבחינת יצירת התנאים שמעבירים מפעלים ומיזמים ופעילות כלכלית אל תוך העיר". ואז הוא אומר שצריך לחבר לירושלים של מעלה את ירושלים של מטה. אלה הדברים של ראש הממשלה. הוא מתפייט על ירושלים, הוא מתפייט במערכות בחירות, אבל בפועל, כשזה מגיע להחלטות ממשלה, הוא משקר. הוא לא כולל את ירושלים, הוא אפילו לא טרח להסביר בישיבת הממשלה למה הוא לא כלל את ירושלים. אפילו לא עלה נושא ירושלים בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת שאישרה את האזורים. לא טרח, לא הוא ולא איש מאנשיו, לדבר מדוע ברגע האמת הוא הזניח את ירושלים, מדוע ברגע האמת כל המלים שלו, כל ההבטחות שלו, כל ההסכמים שהוא חתם עליהם, שווים כקליפת השום. זה ראש הממשלה שלנו, חברים יקרים, זה כבר לא איזה משהו כללי. אני כבר לא בא אפילו עם החוק הרחב ואומר: תתמכו בחיזוק חיילים משוחררים, בכל 45,000 החיילים המשוחררים שמתחילים שנה א' מדי שנה. אני רוצה את זה, והגשתי חקיקה, ואני מתכוון להגיש. בשלב זה אני אומר: חברים, אל תיתנו יד לראש הממשלה שמדבר גבוהה-גבוהה על ירושלים אבל בפועל מוביל מדיניות ממשלה שפגעה בירושלים הכי קשה, צמצמה את מענק פיתוח הבירה ועכשיו יוצרת תמריץ שלילי לסטודנטים לבוא לירושלים. זה ראש הממשלה הראשון שהקפיא את הבנייה בירושלים, שפוגע במעמדה, שמערער את הקונסנזוס, גם הפנימי וגם החיצוני, ביחס לירושלים, וכל זה כשהוא מדבר גבוהה-גבוהה על ירושלים. חברים, יש כאן צ'אנס. ובאו אלי ואמרו לי חברים: בוא, תחכה עוד שבועיים, עוד חודשיים. הבטחות של ראש הממשלה. ואני מסיים, אדוני היושב-ראש. מישהו כאן מאמין לראש הממשלה כשהוא מבטיח, אחרי שפרסתי בפניכם את שורת הפרות ההבטחות רק בנושא הזה? ואנחנו יודעים שזה גם תקף לכיבוי-אש ואנחנו יודעים שכמעט בכל נושא ראש הממשלה הזה מפר,

את ההתחייבויות שלו. אז אני שואל, במיוחד את החברים בקואליציה ואת החברים שחתומים על החוק,

כולל אתה, מאה אחוז. האם מישהו מאמין לראש הממשלה הזה,

וחושב שהוא באמת יכליל את ירושלים? אני לא מאמין לו, תודה. ולכן אני מבקש מכם: תצביעו בעד החוק.

אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת פלסנר.

השר מתן וילנאי, בשם שר הביטחון, בבקשה, אדוני. מתן, אתה לא חייב. מתן, אתה לא חייב. אתה לא חייב. איך אני אקבל משכורת? אתה יותר מדי השר להגנה על העורף עונה בשם שר הביטחון. ביציע הציבור צופים בנו עובדים סוציאליים שהגיעו להאזין לנו, וגם להצעה לסדר-היום שהוגשה, והיא תידון, אם אינני טועה, בשעות אחר-הצהריים האולי יותר מאוחרות, אז תיאזרו קצת בסבלנות. גם זה יגיע. כל הזבל.

הוא נותן לך לטאטא כל היום,

חברי חברי הכנסת, הצעת החוק של חברי הכנסת עוסקת בהרחבת ההגדרה של אזורי סיוע לפי תיקון שהתקבל אשתקד בדבר מימון שכר לימוד מלא בשנה הראשונה לחיילים משוחררים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע. תקנות המיישמות את התיקון פורסמו רק בימים האחרונים, לאחר תהליך ארוך וממושך. חברי הכנסת מבקשים להרחיב את הגדרת אזורי הסיוע ולכלול בה גם את העיר ירושלים. לא אני צריך לדבר על חשיבותה של ירושלים ועל הצורך לחזק אותה.

נולדתי, גדלתי בעיר הזו ואני מכיר אותה היטב. אין ספק שזו מטרה ממעלה ראשונה וחשובה מאין כמותה. צריך לזכור שאנחנו יודעים להעביר החלטות כאלה ללא צורך בחקיקה, והחלטת ממשלה, כפי שנעשה לפני זה, יכולה להספיק בעניין הזה,

הצעת מחליטים של הממשלה תיתן את המענה הראוי כאשר הדבר הזה יידרש. בוועדת השרים לענייני חקיקה, כשהחוק הזה עלה, ראש הממשלה הבטיח עד אוקטובר 2009. הבטיח שזה יהיה בתוקף.

זה נכון, אפילו ברבע מלה לא הצלחתי להפריע לך. א.

יש לך חמש דקות אחר כך. הוא אומר שהוא לא הפריע לך, והוא צודק.

תודה רבה.

יש חינוך

זה שאתה צועק, אולי זה עוזר למשהו אחר, נכון. לא תורם לעניין, אלא אולי ההיפך הוא הנכון.

לצערי, יוזמי החוק, על אף החלטת ועדת השרים, החליטו להביא את הצעת החוק היום, ולכן היום, כל מה שאני מבקש זה להתנגד להצעת החוק, ואני מקווה שתהיה הצעת מחליטים ראויה של הממשלה על מנת לקדם את הנושא החשוב הזה לקראת יום ירושלים, בשנה הקרובה. אני מודה לכם מאוד. תודה רבה, אדוני. תודה רבה.

חבר הכנסת פלסנר, אתה יכול להשתמש בחמש דקות כדי להשיב, אם אתה רוצה. אם לא, נעבור להצבעה.

בבקשה, אדוני. תודה, כבוד השר. אגב,

חודש, זה אומר שזה כבר לא במושב החורף. תחילת מושב הקיץ. זה אומר בתחילת מושב הקיץ. אוקיי. נרשם לפני הכנסת.

בתחילת מושב הקיץ. ואז זה מתקרב ליום ירושלים, שהוא ב-1 ביוני.

אני מודה לך, השר וילנאי. חבר הכנסת פלסנר, בבקשה, חמש דקות, אם אתה רוצה. ולאחר מכן נעבור להצבעה. חבר הכנסת פלסנר מבקש להשיב. מתי הוא אמר את זה? לפני שנה וחצי.

חבר הכנסת מילר, אתה מפריע לו להתחיל את חמש הדקות. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה בשם הקואליציה לברך את השר מתן וילנאי. אין שר מקשר, אבל אתה לוקח על עצמך לנקות את כל השקרים של הממשלה הזאת. לפני שנה וחצי אמרת לגבי חוק המשתמטות: עוד חודש. עוד חודש. והנושא, שהוא אפילו לא שנוי במחלוקת, אפילו לא לשנות את הסטטוס-קוו, בסך הכול בנות שקרניות, שמצהירות הצהרות דת כוזבות, אותן אנחנו רוצים להביא לשירות צבאי, ואפילו את הדבר הזה לא הצלחת. לפני שנה וחצי הבטחת: עוד חודש. לא, לא כולן משקרות. לפני שנה, מה עשית, אחת לעשר מיועדות לשירות ביטחון מגישות הצהרת דת כוזבת. את הנושא הזה רצינו להסדיר. אני אתן לך את הזמן. היושב-ראש מבקש להודיע הודעה. בבקשה, אדוני. תודה לך, אדוני היושב-ראש, שאפשרת לי. פשוט חבר הכנסת פלסנר הפנה את תשומת לבם של כולם לפרוטוקול, שאני מאשר אותו אחד לאחד. רק מה שהסבירו לי מהממשלה, שמבחן התוצאה הוא החשוב. ויש החלטת ממשלה, זאת אומרת הצעת מחליטים, שבאה ומדברת על סבסוד הסטודנטים בירושלים. אם אנחנו שנינו רוצים את אותו דבר, והוא סבסוד הסטודנטים, הצעת מחליטים היא מצוינת. למה שנעגן בחוק דבר שלא צריך? אנחנו יכולים להכריח את הממשלה כשהיא לא רוצה, על-ידי חקיקת חוק, אבל אם יש הצעת מחליטים, אני חושב שהממשלה צודקת. אני מאוד מודה לך.

אני רוצה להודות לך על ההבהרה הזאת, אבל להוסיף דבר אחד: במאי אשתקד, הדברים שאני ייחסתי לך לא היו לגבי התיקון הספציפי לחוק שנוגע להכללת ירושלים, הם היו לגבי הבטחת הבחירות הרחבה של נתניהו, שאמרה: שנת לימודים אקדמית חינם לכל החיילים המשוחררים, עד 8,800 שקלים לשנה. זו היתה הבטחת הבחירות.

דרך אגב, דיברת על מבחן התוצאה, היתה צריכה להיות ממומשת עד אוקטובר 2009, ולפי דבריו של השר גלעד ארדן, אם לא, אז הוא לא יתמוך בתקציב. כך הוא הבטיח לנו, וכמובן הדבר מתועד. אדוני היושב-ראש, הדבר שהובטח במאי לא קרה. חודשיים אחר כך הביאו לנו הצעה, אפילו אי-אפשר לקרוא לה "מצומצמת". זה היה עוף מרוט נוצות, מרוט רגליים, מרוט כנפיים. קיבלנו הצעה לחיילים משוחררים שחלה על בערך 3,000. אמרו לנו שיתוקצבו לשם כך 80 מיליון שקלים, בפועל בהצעת תקציב המדינה תקצבו לכך 30 מיליון שקלים. זה אמור לעלות בערך 450 מיליון שקלים. הראה לי את ספר התקציב ואומר לך מהי מדיניות הממשלה. מדיניות הממשלה הזאת, אדוני היושב-ראש, חברי בקואליציה, היא לדבר על חיילים משוחררים, לא רק לדבר, אלא לכתוב בהסכם הקואליציוני איזה הטבות צריך להעניק לחיילים משוחררים.

אותו הסכם עם ישראל ביתנו כולל לא רק את ההטבה של הלימודים, הוא כולל גם הקצאת קרקעות, הוא כולל כל מיני זכאויות אחרות. מה קרה עם כל ההבטחות האלה? אתם עדיין מאמינים לנתניהו? אתם עדיין מחכים למימוש ההבטחות? אתם האחרונים במדינת ישראל שעוד חושבים שמר נתניהו יממש את ההבטחות שלו? אני לא מאמין לנתניהו, אני לא חושב שהוא יממש, אני גם לא מאמין לאותה הצעת מחליטים, שבינתיים היא לא עברה בממשלה אלא מספרים לנו על כל מיני תזכירים. דרך אגב, אדוני היושב-ראש, סיפרת לי על תזכיר. התזכיר של הקמת הרשות הלאומית לכבאות גם מסתובב בממשלה כבר מאז נובמבר. מייד אחרי השרפה סיפרו לנו שיש תזכיר.

באמת היה תזכיר, אבל מאז הוא מטייל ומשייט, אבל ראש הממשלה מספר לנו עליו. חברי בקואליציה, נמאס כבר מהסיפורים האלה. חברים, זו הצעת חוק ממוקדת. אי-אפשר אפילו להגיד שזו איזו התפרעות תקציבית של מיליארדים. זו הצעה שנועדה למנוע את הפגיעה בירושלים כבר בשנת הלימודים הבאה. אתם יודעים שאם נחכה עוד חודש-חודשיים מי מכם שמכיר סטודנטים, מתי נרשמים ללימודים? מתי נרשמים ללימודים, אתם יודעים? בימים האלה, בימים האלה אנשים מקבלים את ההחלטות שלהם, ואנשים במדינת ישראל מאמינים להחלטות ממשלה מחייבות. הם לא מאמינים לנאומים של נתניהו. הם לא מאמינים להתפייטויות שלו ביחס לירושלים, שהיא עיר המורשת ושזו בירתנו, וירושלים של מעלה ושל מטה ושל אמצע.

כל הדברים האלה יפים אולי לכותרת בתקשורת, אולי בעיתונים האהובים עליו יכתבו את הדברים האלה.

זה לא טוב למי שרוצים מחר להירשם, ולהם אנחנו רוצים לעזור, לסטודנטים, לחיילים המשוחררים. אז מספיק רגע עם הפוליטיקה, ובואו נעביר את ההצעה הזו. אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת פלסנר. אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון, הכללת ירושלים בהגדרת אזור סיוע),

ההצעה להסיר מסדר-היום את הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון, הכללת ירושלים בהגדרת אזור סיוע),

בעד, 33 נגד, אין מתנגדים. ההצעה לא עברה. חברי הכנסת, לפני הצעת חוק גיל הפרישה, שיציג חבר הכנסת אורון, הריני להודיעכם כי הונחה היום על שולחן הכנסת החלטת ועדת החינוך, התרבות והספורט לפי סעיף 124 לתקנון הכנסת בדבר חידוש הדיון בהצעת חוק הספורט (תיקון מס' 6), התשע"א 2011. אנחנו עוברים להצעת חוק גיל פרישה (תיקון, ביטול העלאה אוטומטית של גיל הפרישה), התשע"א 2010, של חבר הכנסת אורון וקבוצת חברי כנסת.

ישיב סגן שר האוצר יצחק כהן. בבקשה, אדוני. עשר דקות. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעת החוק שבה מדובר, עניינה המצב החוקי הקיים, והוא הארכה אוטומטית של גיל פרישה של נשים ב-1 בינואר 2011, מ-62 ל-64. המצב הקיים היום על-פי החקיקה שהתקבלה כאשר היתה רפורמה בקרנות הפנסיה ב-2003, אז עלה גיל הפרישה מ-60 ל-62, ובהתאמה, אצל גברים,

ל-67. ושם נאמר שבתום השלב הראשון, לקראת שנת 2011, תחול העלאה נוספת, של שנתיים. ואז נאמר, בעקבות ויכוח שהיה באותה תקופה, שכאשר יתקרבו למועד הזה תוקם ועדה ציבורית, מורכבת מנציגי הממשלה, המעסיקים וההסתדרות, כפי שנאמר בחוק עצמו, והוועדה הציבורית הזו תבחן את הנושא, תמליץ לוועדת הכספים עד יוני 2011, והחלטה צריכה להתקבל עד ספטמבר 2011. אם התהליך הזה לא מתרחש, השינוי הוא אוטומטי.

שורה של חברים, ניסיונות במהלך השנה האחרונה לגרום להקמתה של הוועדה הציבורית, ואני חושב שבקשר לעובדה שהחוק הזה עולה היום, לפני שלוש שעות הוצעה הצעה של הוועדה הציבורית, למיטב ידיעתי, אני אומר את זה בזהירות, עדיין ללא הסכמת ההסתדרות. מה אומרת ההצעה? ההצעה, מקימים ועדה ציבורית. הקמת ועדה ציבורית. אני רוצה לומר, קודם כול, שההצעה הזו, כרגע, כפי שהובאה פה, זכתה, אני מוכרח לציין את פעולתן של השרה לימור לבנת והשרה אורית נוקד וגם ארגונים נוספים וחברי כנסת, לתמיכה של ועדת שרים לענייני חקיקה. היה דין-ודברים במהלך הימים האחרונים, ואני הבעתי את הסכמתי שהחקיקה הזו תחכה חצי שנה עד שהוועדה תשלים את מעשיה, או עד שיהיה דבר אחר. כל עוד היא לא החליטה, לא, לא.

אני לא יכול לחייב את מה שאמרת בשם הממשלה. המצב החוקי הקיים, לא רק המצב החוקי הקיים, אדוני היושב-ראש: בחוק ההסדרים האחרון שונו טבלאות הביטוח הלאומי כך שאשה שתגיע לגיל 62 וחודש בינואר 2012 לא תקבל קצבת ביטוח לאומי. זה המצב החוקי. כדי שזה יקרה צריך לקבל את החוק הזה, כי סעיף 3, זה הכול מנוסח בלשון של: בתוספת (ב) לחלק ב', הסיפא, החל, וכו', וכו'. המשמעות שלה היא הביטול של קצבת הזיקנה מגיל 62 וחודש, בינואר 2012. כלומר, השארתו על הגיל. לא העלאת הגיל, ביטול הביטול. השארתו. הכי טוב להסביר לציבור שמדובר על השארה על גיל 62. אני רוצה לומר לחברי הכנסת:

מטעמים שכולם מכירים אותם פה, קיבלתי את ההתחייבות. חבר הכנסת חיים כץ עסק רבות בניסיון להביא להבנה הזאת, של חצי שנה. אני גם לא אהיה פה. אני לא מאמין שוועדה ציבורית בהרכב הזה, עוד בלי ההסתדרות, תסיים את עבודתה ב-60 יום, כולל שבתות וחגים ופסח. זה מה שכתוב. הסכמנו לחצי שנה. בסדר, הסכמנו לחצי שנה, אבל במצב הקיים היום, אם לא נעשה פעולה בחוק, אז אנחנו, עכשיו, אני לא רוצה כאן, ואם אני רוצה, זה יעזור לי? הצלחת לשכנע את הממשלה.

בסדר, רק אני אומר: אני לא רוצה להשלות את עצמי, ובעיקר את הציבור,

ואני לא רוצה להגיד "אין לך מושג", כי יש לך מושג כמה אנשים וכמה נשים מצפות, מסתכלות, בודקות. אגב, המחזור הוא 45,000 בשנה. בשנתיים הוא 90,000. אנחנו לא מדברים פה באיזה תיקון שנוגע לקבוצה קטנה. נכון שלא כל ה-45,000 הללו, חלקן עובדות, חלקן תמשכנה לעבוד, אני לא רוצה לומר שכולן תהיינה, אבל יש בתוכן קבוצה, או שרוצה להפסיק לעבוד. אני רוצה להגיד עוד שני משפטים בנושא הוועדה ולומר את עמדתי. אני לא בא מהמקום, ובוויכוח, נדמה לי עם חברת הכנסת מרינה סולודקין, שאומרת בביטחון: אסור להעלות את גיל הפרישה של נשים, הוויכוח הזה מתקיים על פני כל העולם, יש לו השלכות גם לגבי מועד הפרישה מרצון, הוא לא נגמר בקטע הזה. ובכל מקרה, הנושא הוא בהיקפים כאלה שאי-אפשר לפעול בו באופן אוטומטי. מה עוד שכולנו מבינים שיש מקצועות שוחקים, השביתה של עכשיו זה אחד מהם, של מורים, של אחיות, של עובדות סוציאליות. יש מקצועות, ויש נשים רבות שמגיעות לסף פנסיה מאוד נמוך, והביטוח הלאומי מבחינתן הוא עוגן. דחיית הביטוח הלאומי היא מבחינתן קטסטרופה. איך מחברים בין הדברים הללו? מה עוד שהנושא כולו הוא באמת בהיקפים תקציביים גדולים, אני לא רוצה לזלזל בזה. זו החלטה שהמשמעויות הכספיות שלה מאוד גדולות,

נוגעת למצב, ואני חושב שכל דיון בוועדת העבודה, הרווחה, הבריאות והפנסיה, כולל הבוקר, מראה עד כמה המערכת הפנסיונית שלנו חשופה. עד כמה הסכנה שאנשים בטוחים שהם היום בני 40 וצוברים פנסיה צוברת, עד כמה לא ברורה להם המציאות האפשרית מאוד, שכשהם יגיעו לגיל פנסיה בעוד 40 שנה הם יזכו לרמות פנסיה נמוכות באופן משמעותי מהמצב הקיים. הם יהיו אז נטל על החברה ועל בני משפחתם. יש איזה רצון כזה, זה רחוק, לא מטפלים בזה וכו'. אני רוצה להודות לכל מי שתרם לכך שההצעה תעבור בקריאה טרומית.

נושא שמחייב המשך מעקב והמשך בדיקה. אני מקווה מאוד שהכנסת לא תירדם, כי אם הכנסת תירדם ב-1 בינואר 2012, הקצבה יורדת ומועד הפרישה עולה. לכן אני בטוח שתידרש פעולת חקיקה נוספת או במתכונת הזאת או במתכונת מורחבת יותר, אבל המתכונת הזאת לפחות נתנה נצרה, היא עוצרת את התהליך האוטומטי ומונעת את ההתגלגלות בלי שיקול דעת.

אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת אורון. סגן שר האוצר לא נמצא. אין תשובת ממשלה?

סליחה, לא עודכנתי, כתוב: סגן השר. בבקשה, גברתי, שרת התרבות והספורט. אם כך, סגן השר לא נמצא, הוא לא עונה. הם לא ביקשו להגיד שאין תשובת ממשלה, הם ביקשו כן לתת תשובות. בזכות יושב-ראש הכנסת שהציע לי להישאר. אני רוצה להודות לחבר הכנסת חיים אורון ולקבוצת חברי הכנסת שהצטרפו אליו בהצעת החוק הזאת, שהיא הצעת חוק חשובה מאוד.

במשך למעלה משש שנים, מהלך כהונתם של שרי אוצר רבים, גברתי, את עונה בשם הממשלה.

אני אגיד את דברי, אבל אני מציעה ששר האוצר ישיב. האם הדבר מקובל, גברתי המזכירה, ששני שרים משיבים? לא, אז אני ארד ואאפשר לשר האוצר להשיב. התשובה היא של האוצר ולא שלי. מכיוון שלא היה אף שר אז אני, נא להחליף.

החלטתכם, אבל הממשלה לא יכולה להשיב פעמיים. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, מדובר, כפי שנאמר, בגיל הפרישה לנשים. זה נושא בעל משמעויות חברתיות כלכליות נכבדות, נושא בעל משמעות למעמדן של נשים בשוק העבודה.

חבר הכנסת בר-און, כשר האוצר לשעבר, לא להפריע לשר האוצר. אפילו לא בבדיחות שמצחיקות את חברי הממשלה וגם הגיעו לאוזני. זה היה כל כך שקט שזה גם הגיע לאוזני. מדובר בנושא שיש לו משמעות כלכלית חברתית ובעיקר משמעות למקומן ושילובן של נשים בכוח העבודה בישראל, רווחתן, פרנסתן, היקף הצבירה שלהן לפנסיה, מידת הנגישות שלהן לשוק העבודה, בכל הגילים, בעיקר בגילים שמתקרבים לגיל הפנסיה. נושא מורכב, מאוד מורכב. היתה החלטה על הקמת ועדה שתבחן את הנושא לעומקו על-ידי שר האוצר. הוועדה היתה צריכה להיות מוקמת,

כבר בשנת 2003 או 2004. חיים כץ מתקן אותי שזה 2004. מאז חלפו שש או שבע שנים והוועדה לא הוקמה, לא על-ידי ולא על-ידי קודמי. אנחנו מתקנים עכשיו את המצב ומקימים ועדה שתבחן את הסוגיה האם להעלות, ואם כן איך, את גיל הפרישה לנשים מ-62 ל-64. האם להעלות אותו? האם להשאיר אותו? או מה לעשות בסוגיה הזאת. בראש הוועדה, שכבר חתמתי על הקמתה, יעמוד הממונה על התקציבים באוצר, ד"ר אודי ניסן. היא כוללת שורה של אנשי אקדמיה, מחקר וממשלה ונציג של המעסיקים הגדולים במשק. בין חבריה נמנים ד"ר קרנית פלוג, שמכהנת כראש חטיבת המחקר בבנק ישראל, פרופסור יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה, פרופסור איתן ששינסקי מהאוניברסיטה העברית, המוכר מוועדת-ששינסקי, איך הוא קשור לכל דבר, אדוני השר? כוכבו דורך בשמי הכלכלה הישראלית. פרופסור אפרים צדקה מאוניברסיטת תל-אביב, דווקא

כל אלה הם חברים שמשמשים גם כחברים בוועדה לאיתנות פיננסית של המוסד לביטוח לאומי, זאת הבעיה, אדוני שר האוצר. הרכב הוועדה מכתיב את התוצאה. שנייה, לא סיימתי. הוא לא סיים את הרכבה. גברת ורד סוויד, מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האשה, גברת אסתר דומיניסיני, מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי, וכן נציגים של לשכת המסחר והתאחדות התעשיינים. זאת ההודעה שלך, חבר הכנסת אורון, שהקראת? זאת ההודעה לעיתונות. אה, זאת הודעה לעיתונות. הוועדה תתחיל לעבוד ממש בימים הקרובים, בשבועות הקרובים. אני מקווה לסיום מהיר של עבודתה. הגעתי לסיכום עם המציעים, עם חבר הכנסת חיים כץ וחבר הכנסת חיים ג'ומס אורון, גם עם אילן גילאון. וחבר הכנסת אילן גילאון, כמובן. שכחתי, אבל לא התכוונתי. חברי הכנסת הנכבדים כץ, אורון וגילאון, במידה שהוועדה אכן תעבוד כראוי ותגבש את המסקנות, הם יקבלו את מסקנות הוועדה. אנחנו סיכמנו שאנחנו לא נעשה שום פעילות. אולי תיגש למיקרופון כדי שנבין. אנחנו סיכמנו, ולזה גם הסכימו חיים אורון ואילן גילאון, שאנחנו לא נעשה שום פעילות בוועדה, אחרי החקיקה של החוק, עד שאנחנו חוזרים מהפגרה של הכנס הבא. זאת אומרת, שבעה חודשים מהיום. לא הסכמנו שנקבל את החלטות הוועדה אם הן לא מקובלות עלינו. אנחנו לא נותנים להן מנדט, אבל אנחנו התחייבנו שלא נעשה שום דבר, שום פעילות, שום ישיבות, עד אחרי פגרת הקיץ. שום קשר, אני מקווה שההחלטות שלהם יהיו טובות, אבל אם לא,

עד תחילת כנס החורף. עד תחילת כנס החורף לא תהיה שום פעילות בוועדה.

היושב-ראש, אל תדאג, זה יהיה כבר אחרי הבחירות. אם אתה יודע על תאריך הבחירות, נא להודיע לי, אני אתן לך מהמיקרופון מהצד להודיע. זה אחרי הבחירות הקודמות. של הבחירות לסטודנטים. אדוני השר, שלא תיווצר אי-הבנה. מה שחיים אמר מקובל עלי, אבל אם יהיו אחרי הבחירות, אז הפנסיה יורדת, זה צריך להיות מתוקן. האוטומטיות קיימת. זה לא שאם לא יהיה, רבותי, בתנאים האלה ותחת ההסכמות הללו, הממשלה תומכת בהצעת החוק בקריאה טרומית.

אני מאוד מודה לשר האוצר. חבר הכנסת אורון, אתה רוצה להצביע?

ובכן, אנחנו נעבור להצבעה. הצעת חוק גיל פרישה (תיקון, ביטול העלאה אוטומטית של גיל הפרישה), התשע"א 2010, של חבר הכנסת חיים אורון וקבוצת חברי כנסת, נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק גיל פרישה (תיקון,

התשע"א 2010,

מוקדם בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה. ובכן, 24 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק תועבר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה: הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון, זכויות בני-זוג בעת פירוד), של חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא. גברתי, בבקשה. אדוני היושב ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, אתמול ציינה קהילת העמים את יום האשה הבין-לאומי. עוד מימי התנ"ך נכתב רבות על מעמד האשה, ובמשפחות רבות שרים בערב יום שישי את הפסוקים מתוך פרק ל"א במשלי, שכל כולו מיועד לאשה, לרעיה, לאמא: "אשת חיל מי ימצא". לצערי, בימים האחרונים אנחנו מוצאים נשים רבות שלא זוכות שבן-זוגן ישיר להן "אשת חיל", אלא לבן-זוג שמגדף אותן, לבן-זוג שמכה אותן, שמתעלל בהן, ורק השבוע שמענו על שלושה מקרים שבהם בעלים רצחו את נשותיהן. כל פעם מחדש, כאשר עוד אשה נרצחת, התמונות של הנשים, של הפנים שיותר לא יחייכו, מזעזעות את כולנו וכולנו כואבים ומזועזעים. ואז עולות מייד השאלות: האם היו סימנים מקדימים לאירוע? האם היינו יכולים לעשות משהו כדי למנוע את זה? מה יעלה בגורלם של הילדים? חברי חברי הכנסת, האלימות במדינת ישראל גואה. אנחנו יכולים לשאול את העובדים הסוציאליים ששובתים עם מה הם מתמודדים יום-יום, שעה-שעה, והמקרים לא קלים. שלוש נשים נרצחו בימים האחרונים, זה מספר מזעזע, והוא אות קלון לנו כחברה שלא מצליחה למנוע את הרצח הבא. בדוח שפרסמה לפני כמה חודשים עמותת "מידות", שעוסק בניתוח תחום מניעת אלימות כנגד נשים, אדוני היושב-ראש, יש נתונים קשים מאוד: כ-200,000 נשים מוכות בישראל, ורק כרבע מהן מדווחות לגורם רשמי כלשהו, רק רבע מהן מעזות בכלל. בארץ קיימים רק 18 מקלטים לנשים מוכות, מרביתם של עמותות, וגם להם יש קושי אמיתי לקלוט נשים עם ילדים. 80% מהוצאות הממשלה להתמודדות עם אלימות כלפי נשים מיועדות לענישה, ורק 20% להגנה ושיקום וטיפול. חברי חברי הכנסת, אדוני השר, הצעת החוק המונחת על שולחננו כאן היום נוסחה על-ידי "מרכז רקמן", ומטרתה לפתור את מצוקתן של נשים שמתגוררות בדיור הציבורי. מדובר בהצעת חוק חברתית, המהווה פריצת דרך לנשים רבות שנאלצות להתמודד עם מציאות איומה של אלימות פיזית המופנית כלפיהן מצד בן-זוגן, ובנוסף לכך מאבדות את קורת הגג שלהן משום שנאלצו להימלט למקלט או לעזוב את הבית עם ילדיהן.

על-פי נוהלי משרד הבינוי והשיכון תלויה הזכות בדירה הציבורית במשמורת על הילדים.

שהורה שיש לו משמורת על מספר הילדים הגבוה ביותר הוא זה שמקבל את הזכויות בדירה. הבעיה נוצרת כאשר נמצא במשמורת אצל כל אחד מבני-הזוג אותו מספר ילדים, ואז ההחלטה בנוגע לדירה נמסרת לשיקול דעתם הבלעדית

ולא צריך להיות גאון, אדוני היושב-ראש, על מנת להבין למה הדבר גורם ואילו מניפולציות נעשות על-ידי מי מהצדדים. התיקון המוצע נועד להסדיר בחקיקה ראשית את הזכויות בדירה הציבורית במקרה של פירוד, לתקן את הנהלים הקיימים ולהסדיר את אכיפת המנגנון שהצעת החוק מציעה. הצעת החוק נועדה לעגן את העברת הזכויות בדירה הציבורית, במקרה של פירוד בין בני-הזוג שגרו יחד בדירה ושיש להם ילדים, בהתאם לצורכי הילדים וצורכי בן-הזוג הנזקק מבין השניים, ולצערי ברוב המקרים זו האשה. הצעת החוק נועדה למנוע נישול נשים מזכויותיהן בדירה הציבורית עקב עזיבתן אותה, מטעמי ביטחון אישי לנוכח אלימות, למקלט לנשים מוכות. אני שמחה שלאחר דין-ודברים ארוך מאוד, קרוב לחודשיים ישבנו, וכל גורמי הממשלה, הגענו להסכמות בעניין הזה. ואני אומר: הסכמות עם הערות מאוד חכמות, שהייתי מוכנה לקבל אותן לתיקון בהמשך הליך החקיקה. אין לי ספק שהנוסח המוצע והתיקון שהוצע ייתנו מענה על הבעיות שהתעוררו בשטח. אני מאוד שמחה שהממשלה סוף-סוף תומכת בהצעת החוק. קידום הצעת החוק הוא צעד חשוב על מנת לתת לנשים את הביטחון שהן יכולות לצאת מהבית במידה שהן נפגעות על-ידי בעליהן, שיש להן

הן לא צריכות להישאר עם בן-הזוג, עם בן-הזוג המכה, ולסבול את האלימות כלפיהן, רק משום החשש שיאבדו את זכויותיהן בדיור הציבורי או בשל הדאגה לילדים. אני מקווה שהצעת החוק החשובה הזו תקודם במהרה בוועדה לקידום מעמד האשה, גם לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית. בכך יוכל הבית הזה להתגאות על כי מנע פגיעה חוזרת ונשנית בנשים, לפחות באלו המתגוררות בדיור הציבורי. תודה רבה. הגעתי להסכמה על הוועדה גם כן.

גם הוועדה, אני אבדוק מייד עם מזכירת הכנסת, כי מה שמוצע על-ידי הלשכה המשפטית זה ועדת חוקה,

אבל נבדוק את העניין ונודיע מייד בתום ההצבעה לאן זה יועבר, לאיזו ועדה זה יועבר. כבוד שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס משיב. בבקשה, אדוני. חבר הכנסת זאב, אם אתה ביקשת לדבר, אתה תדבר אחרי השר, כי אני מניח שבתמיכת הממשלה חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא לא תבקש לשוב ולעלות. אדוני השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק באה להגן על דיירי השיכון הציבורי שבעת פירוד מוצאים את עצמם מאולצים לוותר על ביתם במטרה לקבל חזקה על הילדים או לקבל את הגט, אנחנו מדברים על דיור ציבורי שבבעלות הממשלה. כיום זוגות המתגוררים בדירה בשיכון הציבורי ומחליטים להיפרד יכולים להסכים ביניהם על חלוקת הרכוש ועל זכאותם לדירת "עמידר", שזו דירה בבעלות המדינה. עד להצעת חוק, הנושא הוסדר בנוהלי המשרד, שבהם נקבע כי בן-הזוג שנשאר עם הילדים יהיה זכאי להמשך מגורים בדירה, או בן-הזוג שבחזקתו מספר הילדים הגבוה יותר, אם יש חלוקה בין שני בני-הזוג. אלא שלעתים נדרש הליך משפטי ארוך להוצאת בן-הזוג ללא הילדים מהדירה, ותשימו לב שאנחנו לא מתמקדים בשאלה אם זה הגבר או האשה, אנחנו מדברים על שני בני-זוג שיש ביניהם סכסוך והם צריכים להיפרד, ומי שבחזקתו יותר ילדים לו יהיה היתרון. הצעת החוק הזאת באה להגן על דיירים בשיכון הציבורי שקיבלו בהסכם הגירושין חזקה על הילדים אך נאלצו להעביר הדירה לבן-הזוג. על-פי הצעת החוק שאושרה על-ידי ועל-ידי הממשלה, הצעת החוק הזאת תואמה עם משרד הבינוי והשיכון, נקבע כי זכויות המגורים בדירת השיכון הציבורי אינן חלק מהזכויות שעליהן יכולים להחליט בני-הזוג, מאחר שהדירה היא בבעלות המדינה, המדינה היא זו שרוצה לדאוג לרווחתם של הילדים. כפי שאתם רואים, אנחנו לא מתעסקים, מי מבין בני-הזוג, אנחנו מתעסקים עם הילדים: מי שמחזיק את רוב הילדים או את כל הילדים הוא שיהיה זכאי, וזה לא מטבע עובר לסוחר, זה הרעיון,

לכן הן אינן יכולות להיות חלק מהזכויות, והן ייקבעו על-פי נוהלי המשרד, שכאמור קובעים כי הדירה תועבר לבן-הזוג שקיבל משמורת על הילדים. דבר נוסף שצריך להדגיש: זה לא מתייחס לדירות שהן לא בבעלות המדינה, אנחנו מדברים על בעלות המדינה, כשהתפיסה בעצם אומרת שהמדינה משכירה את הדירות האלה לדיירים. עוד נקבע בחוק כי אשה העוברת למקלט לנשים מוכות לא תאבד בגין מעברה את זכאותה להמשך מגורים בדירת השיכון הציבורי. זו הצעת חוק ראויה של חברת הכנסת רוחמה אברהם. בתחילת הדרך הממשלה התנגדה. לאחר שחברת הכנסת רוחמה אברהם באה אתי בדברים, אנחנו סיכמנו שאנחנו נתמוך בהצעת החוק בכפוף לתיאום המשך דרכה של ההצעה, ובלבד שחברת הכנסת רוחמה אברהם תמשיך לדאוג להצעת החוק הזאת.

גם הממשלה חושבת שזה צריך להיות בוועדה למעמד האשה?

מאה אחוז. בבקשה, חבר הכנסת זאב, חמש דקות. חבר הכנסת זאב מתנגד, גברתי, ולכן חמש דקות עומדות לרשותו להביע, השר אטיאס הוא ממפלגתך, הוא אמר שיש הצעה מתואמת,

וגם מוסכמת על-ידי הממשלה, אבל זכותך עומדת להתנגד. בבקשה, חמש דקות. אחר כך נעבור להצבעה. אתה גם מתנגד, חבר הכנסת מקלב? לא, רק אחד בלאו הכי, נו, יפה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, על פניו זו נראית הצעת חוק שבאמת באה להיטיב, ובכלל מדובר בדירה שבבעלות המדינה, ואין לבני-הזוג בכלל מה לומר, מה לדבר. זכות הדיור בדיור הציבורי,

אם זה לא היה קיים, כל הדיונים שלנו בכנסת על דיור ציבורי לא היו מתקיימים. המדינה בעלת הנכס, זכות הדיור היא זכות קניינית. המדינה היא בכלל, גם יש לה בעלות עליך, אתה יודע את זה? אז זהו, אז מה אתה רוצה. הצרה היא שגם הבעלות עליך, הוא דיבר עליך, אז אתם מקוזזים.

לא, אצלי באחוזים קצת פחות. 90% אתה מוכן לתת את האחוזים שלך למדינה?

אז בוא תשמע.

זה שרואה בדברי ההסבר, מה בעצם חברת הכנסת אומרת? "בעוד שבתי-המשפט" אני רוצה להקריא לכם מבפנים. הצעת החוק על פניה, מי שקורא אותה,

באמת אומר: יש פה איזו הגינות, יש פה איזו סברה, יש פה נורמה שחייבים להחדיר, גם בבתי-הדין. הלשון הוא כזה: "בעוד שבתי-המשפט האזרחיים מסווגים את זכויות הדיור הציבורי כזכות אישית של הזכאי ופועלים לפיכך בהתאם לכללי הזכאות של משרד הבינוי והשיכון, נוטים בתי-הדין לראות בדירה ציבורית רכוש משותף של בני-הזוג, הניתן לחלוקה בין הצדדים".

אני אסביר לכם מתי. מי שגר 20 שנה בדירה, וכבר משרד השיכון מוכן לתת את הדירה במספר אחוזים כדי לזכות בדירה, ודירה ששווה היום בממוצע חצי מיליון שקלים, משרד השיכון מוכן לתת את זה לבני-הזוג ב-100,000, ב-50,000 60,000 שקלים, יש מקרה שאני עכשיו מלווה אותו, ויש מחלוקת בין בני-זוג באזור מסוים, בני-הזוג שרבים. כל אחד אומר: הילדים יהיו אצלי. והמטרה היא הילדים כדי לזכות בדירה.

אבל תשמע: אי-אפשר לבוא ולומר שהזכויות הן של המדינה והמדינה קובעת. ומה קורה במקרה אחר? כאשר הבעל התחיל לשלם, ויש כאן איזו הלוואה של משרד השיכון,

כמובן, ובני-הזוג, אחד מהם משלם יותר. פעם זה הבעל, פעם זו האשה.

אנחנו נקבע קריטריונים לפי מה? לפי משרד השיכון, מפני שזה עדיין בבעלות הממשלה? נכון, לא.

אז אני אומר, לא, אבל אלה מקרים שונים. חברת הכנסת רוחמה, יש הבדל אם אחד מבני-הזוג התחיל לשלם, ומשלם במשך שנים, ונשאר לו אולי חלק מסוים להמשיך ולשלם, ועדיין הדירה היא בבעלות ממשלה, שלא יהיה לך ספק. עד שאת לא משלמת עד הפרוטה האחרונה, זה בבעלות הממשלה. אז אני אתן לוועדה שתחליט, או לבתי-הדין, או לבתי-המשפט, להחליט בעניין הזה. אז אם נדון בבית-הדין, בית-הדין יחליט. אם זה בית-המשפט, זה בית-המשפט. והרבה פעמים ישנם מקרים כאלה שכבר רוב הסכום שולם על-ידי בני-הזוג או על-ידי אחד מבני-הזוג, כי הם חיו בשלום, וזה לא משנה מי מהם משלם. וכשהם מגיעים למצב של גירושין, אז באמת נקלעים לאותה בעיה שאת הזכרת. לכן אני אומר, צריך אולי לחלק ולסווג את זה בין מקרה כזה למקרה אחר. אני מסכים: אם עדיין מדובר בבעלות 100% של המדינה ואין זכויות קנייניות, אז אפשר לתת לאותה ועדה להחליט. אבל כאשר כבר ישנן זכויות, בגלל, הייתי אומר, השנים הרבות שבהן בני-הזוג הם, אין דבר כזה.

אז אני אומר לך: יש לי מקרה כזה עכשיו. אתה השר אריאל, אבל באזור אריאל, בני-זוג שרבים בדיוק על הקטע הזה. יש להם שישה ילדים, כל אחד לקח שלושה. אני אומר לכם, מקרה שאני מלווה אותו. והריב כרגע, המחלוקת ביניהם: מי יקבל את הדירה, כי זאת דירה ששווה מאות אלפים, ומשרד השיכון מוכן לתת את זה ב-100,000 או ב-80,000 שקלים,

אז כל אחד אומר: אני זכאי. איך אתה קובע? על-פי, זה דיור ציבורי? הם גרים בדיור ציבורי?

הם חיים ביחד כבר 16 17 שנה, והם זכאים.

לא, הוא אומר שהם גרים בדיור ציבורי. הם גרים בדיור ציבורי. היום משרד השיכון, כבר שנה או שנתיים, שולח מכתבים: יש לכם הזכות לרכוש את הדירה הזאת ב-80,000 שקלים. למי אתה נותן? זה בדיוק, לכן אני חושב שבמקרים חריגים זה כן נכון שבתי-הדין או בתי-המשפט ייתנו את דעתם, ולא הוועדה המיוחדת. לא בכל מקרה זו ועדה מיוחדת.

אני מאוד מודה לך, חבר הכנסת נסים זאב. אנחנו עוברים להצבעה. הצעת

חברת הכנסת רוחמה אברהם, כיוון שהממשלה תומכת את ודאי מוותרת. כן, כן. מוותרת על חמש הדקות ואפשר לעבור להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה. הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון, זכויות בני-זוג בעת פירוד), התש"ע 2010, של חברת הכנסת רוחמה אברהם-בלילא, נא להצביע. תודה רבה לכולכם, חברים.

להעביר את הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון, זכויות בני-זוג בעת פירוד), התש"ע 2010, לדיון מוקדם בוועדה שתקבע ועדת הכנסת. ובכן, 25 בעד, אין מתנגדים, נמנע אחד. הצעת החוק עברה בקריאה הטרומית והיא תעבור לוועדה לקידום

חברת הכנסת אברהם, לקידום מעמד האשה. תודה. אנחנו סיימנו. ועדת כספים.

חברת הכנסת אברהם, חבר הכנסת מקלב מבקש ועדת כספים. אנחנו נעביר את הדיון לוועדת הכנסת, והיא תכריע לאן תעבור הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי. מזכירת הכנסת מעירה את תשומת לבי שעל-פי המלצת הלשכה המשפטית לכנסת, הוועדה היא ועדת החוקה,

אז בכלל זה טוב שבוועדת הכנסת, ובכן, ההכרעה תהיה בוועדת הכנסת. אנחנו סיימנו את החקיקה. אנחנו עוברים להצעות לסדר-היום. הצעה ראשונה: הפגנות הימין,

להפגנת הימין,

ביפו וחסימת כבישים והטענות על אלימות שוטרים, מס' 5268, 5274, 5289, 5291, 5306, 5302, 5308 ו-5330. חבר הכנסת עפו אגבאריה, ראשון הדוברים,

חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי.

חבר הכנסת יצחק אהרונוביץ. חברי הכנסת, אני אנצל את הזמן, עד שתגיע,

זו לא הפעם הראשונה שהם מופיעים. אולי זו הפעם הראשונה שהם מופיעים בשיח'-ג'ראח או במזרח-ירושלים, בירושלים המזרחית, אבל בכפרים הערביים אנחנו רואים אותם כבר הרבה זמן, מעל שנה, וכנראה אחרי ההכרזה על הקמת איזו יחידה לטיפול באוכלוסייה הערבית באופן מיוחד. אז אני לא מבין מדוע צריכים להיות שוטרים,

מדינת ישראל, כאשר הם מטפלים באזרחי מדינת ישראל, מדוע הם צריכים להיות רעולי פנים? זה בדיוק כדי שהם יפעילו את האלימות בצורה הקשה ביותר, וזה מה שקורה. וחוץ מזה, הם גם ללא תגים. אתה לא יכול לדעת, אפילו בצילום, מי הבן-אדם הזה, מי השוטר הזה. אין לו תג והוא רעול פנים. בדרך כלל, רעולי פנים הם אלה שמבצעים גנבות, מבצעים כל מיני עבירות של שוד או אפילו רצח, אולי עדיף פשוט לשמור על הסדר? זה תמיד טוב.

תמיד אנחנו שומרים על הסדר. אם הסדר הוא, להפגין מותר. בין להפגין או לא להפגין, אמרתי. אם הסדר הוא להפגין או לא להפגין, אז אם כבר התחילו להביא את השוטרים האלה לירושלים המזרחית וליפו, איפה זה יפו? בתל-אביב. בבירת מדינת ישראל, לא?

אמרת שהם היו בשיח'-ג'ראח. לא, לא. ירושלים זו בירת ישראל. כתבו על זה

אה.

אגב, יפו איננה בירת המדינה. היו באום-אל-פחם, אה. היו, אוקיי.

היו בכל מיני מקומות שביצעו שם הריסות, שביצעו שם הריסות. אז, אדוני השר,

ואני אישית חוויתי על בשרי, את האלימות של השוטרים,

שעשו את העבירה הזו באום-אל-פחם. אני הגשתי תביעה במח"ש, ואני מקווה שבאמת באיזה שלב

וגם לחברת הכנסת חנין זועבי.

אני מודה.

אני אסיים. אז אני מבקש מכבוד השר שאת הדברים האלה, כאשר האלימות כל כך גואה,

מי שהצית את הדברים האלה גם כן, איך יכול להיות שהמשטרה עשתה איזה מהלך נגד מתנחלים. אבל אנחנו רואים מה ההבדל כאשר אותה משטרה, נגד המתנחלים מה היא עשתה, באיזה כפפות משי. ופה קמה סערה על זה שהם התנגשו, אולי, באופן לייט ביותר, מה זה סערה, לא היית אתמול. מה זה סערה. אתמול היה כמעט קרב ידיים פה. זה מה שאני אומר, סערה.

כאן אתמול. אתמול במליאה. פספסנו משהו. האוכלוסייה הערבית,

אני חשבתי שהם חרדים לרצח 13 ערבים, חשבתי שהם חרדים לרצח 13 ערבים. מסתבר, על כדורי גומי. אלדד קומפני. בשנת 2000 היתה התנגשות, אני מבקש לסיים.

נהרגו 13 אזרחים ערבים, והיתה אחרי זה ועדה, ועדת-אור, שעד עכשיו אפילו, לא יושמו.

כאשר המשטרה הולכת, שב כבר. קלקלת את הפנים של הכנסת. שב, שב. שב. לא בעמידה, שב.

אבל, לפאשיסטים האלה כדי שילכו ליפו ולאום-אל-פחם, אתה מפלגת העבודה,

שב, לא בעמידה. אני מאוד מודה, שב כבר, שב, לא בעמידה, שב. אל תצעק בעמידה, שב, שב קודם כול. חבר הכנסת בן-ארי. אני אשב, אבל אתה אויב. קודם כול שב, קודם כול שב.

אני רק רוצה לעדכן את חבר הכנסת אגבאריה שבירת המדינה איננה יפו אלא ירושלים. אתה אמרת פה, אולי בטעות. אני לא יודע. כמה מדינות מכירות בזה? העולם לא מכיר בזה. העם היהודי מכיר בזה. העולם לא מכיר בזה. לא, רק לתקן. אבל יפו? יפו בוודאי איננה,

חלק ממדינת ישראל, גם ליהודים יש זכות לגור בה. זה מה שהם אמרו. אומרים שזו גזענות. לא מזמן היתה הפגנה של ערבים שמבקשים למנוע כניסת יהודים ליפו,

לא נגד יהודים. היו יהודים וערבים. יהודים צעקו לפאשיסטים האלה: לא רוצים לראות אתכם. היהודים צעקו להם, לא להכליל. חבר הכנסת אגבאריה, אני קורא אותך עוד פעם. לא, לא, אני קורא אותך

שיודע שאין לנו מדינה אחרת ושהשמירה על המדינה היא השמירה על החיים, דור שיודע שמשימת הביטחון הלאומי היא חובתנו ככלל וחובתו של כל אחד מאתנו בפרט, דור שהוא ערכי,

אוי ואבוי למדינה, שחברי כנסת כהניסטים הופכים להיות מודל לחיקוי.

אני קורא אותך, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי.

שאנשים פאשיסטים הפכו להיות מודל לחיקוי, מי פאשיסט

אנשים אלה באים למטרה אחת, לא מתוך אהבה ליפו, לחלוטין לא, הם באים כדי לשרוף את מערכת היחסים הזו, באים כדי להצית תבערה בתוך יפו. וכאן האחריות, גם של מערכת המשפט וגם של המשטרה, לא לגבות עבריין לבצע את עבירתו אלא לעצור את העבריין ולמנוע ממנו את ביצוע פשעו. כי מי יצא למחות נגדם? אלה תושבי יפו היהודים, אלה בכלל היהודים הנאורים, שרואים את הסכנה באג'נדה ובתפיסת העולם של הקבוצה הכהניסטית הזו.

ולכן, היושב-ראש, אנחנו כולנו מאוחדים בעד יפו ובעד תושביה, ערבים ויהודים כאחד. אני אישית ביקרתי בתל-אביב יפו, נפגשתי עם ראש העיר, שעושה עבודה מצוינת כדי להתמודד עם הבעיות האמיתיות, מצוקת הדיור, והמינהלת של יפו. אני מחזק את ידיו ואת ידי תושבי יפו, ואני קורא גם להתאחד נגד אלה הקיצונים הפאשיסטים, שבכל מקום שהם נמצאים מטרתם להרעיל את הבארות, להרעיל את האווירה ולגרום נזק ולהצית את התבערה באזור הזה. תודה רבה. חבר הכנסת ניצן הורוביץ. אחריו, חבר הכנסת בן-ארי. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

אדוני השר, חברי הכנסת, אני רוצה להתייחס לנושא של אלימות מצד השוטרים, שבאה לידי ביטוי הן בהפגנות בירושלים וביפו והן בהפגנות בחוות-גלעד. אדוני השר, אנחנו כבר נדרשנו כאן, בעניין, לחובה של שוטרים לענוד תגי זיהוי. בעקבות אירוע קודם שהיה בירושלים אני פניתי למפקד המחוז וקבלתי על כך ששוטרים לא רק שהופיעו ללא תגי זיהוי, גם סירבו להזדהות, ואפילו נקטו אלימות כלפי מפגינים שביקשו מהם להזדהות. והעניין הזה חוזר על עצמו בהפגנות שמאל ובהפגנות ימין. זה לא דבר של מחנה אחד. מפקד המחוז ענה לי שאני צודק, ושוטר לבוש מדים חייב לענוד תג זיהוי נראה לעין שנושא את פרטיו. הוא גם אמר שחובה זו נאכפת בקפידה על-ידי הפיקוד בשטח, ואפילו אמר שביחידת היס"מ נתפרו תגים כאלה על גבי המעילים. אלא שבימים האחרונים הגיעו למשל להפגנה בירושלים שוטרים שאפילו היו רעולי פנים, במדים אבל רעולי פנים, בלי שום תג זיהוי. שוטרים בעת הפיזור של ההפגנה שם בחוות-גלעד לא הזדהו והגיעו בלי תגי זיהוי.

חבר הכנסת אורי אריאל, שהוא לא מהמפלגה שלי, יזם הצעת חוק, ואני וחבר הכנסת דב חנין הצטרפנו אליו, לגבי חובת ענידת תגי זיהוי על-ידי שוטרים. קראתי לך מה שענה מפקד המחוז ביחס להפגנות בירושלים. אני לא מבין מדוע מגיעים שוטרים להפגנות כאילו זה איזה כוח זר, רעולי פנים, ללא תגי זיהוי. כשאתה שואל אותם לפרטיהם, הם מגיבים באלימות. זה לא דבר שצריך להתקיים, זה דבר שהוא פוגע. אני לא רוצה כאן להתחיל עם המליצות והדמוקרטיה וחופש האספה וחופש הפעולה וחופש ההפגנה, אבל זה דבר שאין לו מקום במדינה דמוקרטית. אני גם יכול להגיד לך, אדוני השר, שהגישה הזאת מצד השוטרים,

אני לא רוצה פה להטיח ביקורת במשטרת ישראל במה שלא צריך, ואני יודע שהשוטרים, רובם נוהגים בסדר גמור ומטרתם שיהיה שקט ושלווה, ואני מאוד מעריך את זה, ואני מאוד מעריך את משטרת ישראל. אבל יש אירועים שהם חוזרים ונשנים, ואני אומר לך את זה באחריות, שבהם השוטרים מתנהגים שלא כשורה, שוטרים מסוימים, ואני לא יודע מה נוקטים לגביהם, אף-על-פי שמתלוננים ויש נהלים ברורים. אני חושב, אדוני השר, שצריך לחדד את העניין הזה. זה גם לטובת המשטרה. בהפגנה האחרונה בירושלים, כשהם שמו את הברדסים האלה ולא היו תגי זיהוי, היתה אלימות בהפגנה והיתה התחככות בשוטרים, ואני חושב שזה לא האינטרס של משטרת ישראל שיהיו דברים כאלה, בטח לא האינטרס של המפגינים. אני חושב שברגע שהשוטרים באים בצורה כזאת, קראתי בעיתון: שאלו למה באו מכוסים, רעולי פנים, אמרו: להטיל מורא על המפגינים. תראה, אדוני, זה מפגינים ישראלים. אנחנו מדברים פה בירושלים, ביפו, במקומות כאלה. אני לא חושב שזה צריך לבוא מצד משטרת ישראל. אני חושב שצריך לנהוג באופן אחר. וכאמור, אני מזכיר שעומדת הצעת חוק של חבר הכנסת אורי אריאל, שאני ודב חנין חתומים עליה, כדי לחייב את העניין, וחבל שצריך הצעת חוק, כי הנהלים במשטרה אמורים להיות ברורים בעניין הזה. תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי. אחריו, חבר הכנסת דני דנון. בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, פתאום אין חופש ביטוי, נגמר חופש הביטוי. כשצריך להביא הפגנה של מצעד גאווה בירושלים ולהתסיס כאן, חופש ביטוי. כשהחברים של בן-סימון באים להפגין בשבת בכביש בר-אילן, חופש ביטוי. כשבאים להניף את דגל ישראל ביפו היהודית, פתאום זה פרובוקציה. מחר עוד יגידו לנו שאת הדגל הזה צריך להסיר כי הוא פרובוקציה. את הדבר הזה אנחנו לא נאפשר. אני רוצה לספר לחבר הכנסת בן-סימון, שהעלה את ההצעה, של גזעניות, אם היה שומע את הצעקות שמה, של "מוות ליהודים" וכל מיני כאלה,

נדמה לו, שגר ביפו, ואני לא יודע בדיוק באיזה מגדל הוא גר, גם על המגדל שלו סמי אבו-שחאדה אומר שיפו היא פלסטין. בן-סימון חושב שאם הוא יילחם במה שהוא מכנה "מתנחלים", אז אותו הם ישאירו. שישמע מה אומר פה אחד מהיועצים של ערפאת: אנחנו רוצים את פלסטין "נדיף" נקי מיהודים. בן-סימון, שלא נמצא פה, גם ממך הם רוצים שזה יהיה נקי. אל תשלה את עצמך באשליות של יהודים וערבים. הם מוכנים לקבל כל מיני יהודים כמוך כדי להיעזר בהם כדי לחסל אותנו, כמו שהיה בהפגנה. לא לחינם הלכנו ליפו, רבותי חברי הכנסת. כחודש וחצי לפני כן 1,000 מפגינים עם דגלי אש"ף, ואין דגל ישראל אחד. 1,000 אנשים עם דגלי אש"ף ועם קריאות "בדם,

זאת אומרת: נילחם עד טיפת דמנו להפוך, הם לא קוראים לזה בכלל "יפו", שיהיה לכם ברור, קוראים לזה "יאפה", "יאפה", "יאפה פלסטין". אמר רפעת טורק, ג'ימי טורק, שלבש פעם את מדי נבחרת ישראל, שימו לב להקצנה, שימו לב להקצנה, הוא היה פעם נציג של נבחרת ישראל, אומר בשידור בטלוויזיה: יפו היא פלסטין. אז, מה אתם רוצים?

באיזה שנים הוא שיחק בנבחרת? הוא שיחק בשנות ה-80. אה, שנות ה-80 זה עשר שנים.

לא עשר שנים.

אין דבר כזה.

כמעט 30 שנה. שנות ה-80 זה עשר שנים? זה שחקן נבחרת, קצת חשבון. שחקן נבחרת ישראל. אתה היושב-ראש. אז אל תתחיל פה עכשיו, קצת חשבון צריך, אבל תיכף תגיד לי שנגמר לי הזמן. אז תן לי בבקשה, טוב. אתן לך חצי דקה בשם הציונות. אחלה. אם זה בשם הציונות, אז יש לנו התקדמות רצינית. אל תבזבז את הזמן.

מכל מקום, רבותי חברי הכנסת, אנחנו היינו שם, כי מצפים מהיהודים תמיד להוריד את הראש. הם יניפו דגלי אש"ף, הם יגידו "בדם ורוח נפדה את יפו",

לא נעשה פרובוקציה.

אנחנו חזרנו לארץ הזאת, ואני אומר לטלב אלסאנע, שברח מפה, ואמר: אתם עולים.

הארץ השוממה, היבשה ומלאת הביצות הזאת, שהיתה במשך אלפיים שנה שלא היינו פה, והיו כמה מכם שהיו פה, מעטים מאוד, והארץ היתה שממה. תיקחו תצ"אות, כמה אנשים היו פה? רק שממה, רק ביצות, רק מלריה. אני אומר לחברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי: העולים לארץ הזאת, בני הארץ האמיתיים האלה קיבלו קבלת פנים מהארץ הזאת, שנתנה את פירותיה,

השוממה בלעדינו, ושיפסיקו לספר סיפורים שהיו פה לפנינו. רק שממה הם עשו מן הארץ הזאת. אני רוצה לספר לכם, רבותי, היה לי ריאיון עם מראיינת לא מהאוהדות של הימין, טלי ליפקין-שחק, שפנתה אלי מאוד מאוד בעוינות. אבל אחרי שהסברתי לה למה היינו ביפו, היא אומרת לי: גם אני, כשאני מסתובבת ביפו, אני מרגישה את המתח, היא השתמשה במלים עדינות. אתם יודעים שלחיילות של "גלי צה"ל" אסור לצאת לבד מתחנת "גלי צה"ל".

האם העיר הזאת כל כך בטוחה? האם העיר הזאת כל כך בטוחה כמו אלה שמרגישים ב"מגדלי אנדרומדה"? זה לא נכון. זה פשוט לא נכון.

חבר הכנסת חסון, אני אומר לך שבפעם הבאה שאני הולך ליפו, ואני אומר לחברת הכנסת נינו: זו הפעם, שאני הולך ליפו, כמה עיתונאים שלא שמעו על זה.

ואני אגיד לכל אלה שאומרים: רמלה היא פלסטין, ולוד היא פלסטין, ויפו היא פלסטין, נא לסיים. ארץ-ישראל שייכת רק לנו, ואת הדגל הזה אנחנו נניף בכל מקום. גם תגיד שהעולים, צריך לפגוע בעולים.

הצבועים, הצבועים,

שחופש הביטוי הוא רק למצעד הגאווה ולחילולי שבת, נגמר חופש הביטוי, תגלו את פניכם החסודות. תודה רבה. נא לסיים. אם יש לך טענות לחיילות צה"ל ב"גלי צה"ל" אין לי טענות לחיילות צה"ל. יש לי טענות על כך שיש מאיימים עליהן. אני לא שאלתי אותך. מאיימים עליהן. אתה סיימת, את רשות הדיבור. נא לשבת. אז אם אתה מנהל אתי דיאלוג, תנהל אתי עד הסוף. אתה סיימת את רשות הדיבור. נא לשבת. אם יש לך טענות לחיילות צה"ל ב"גלי צה"ל" שלא מסתובבות ביפו, תשאל את המפקדים שלהן. הם נותנים את ההנחיות. הן לא מסתובבות כי הן פוחדות שטיפוסים כמוהו מסתובבים שם. זו הסיבה. חבר הכנסת דני דנון, איננו. ישיב כבוד שר הביטחון יצחק אהרונוביץ. אדוני, אני ביקשתי דעה אחרת. אחרי השר. לא לפני השר.

רציתי רק לוודא.

אל תדאג. השם שלך מתנוסס כאן.

מתנוסס, אם הוא מתנוסס, יחד עם נסים זאב. אתה בחבורה טובה. כבוד השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, ישנה רשימה ארוכה מאוד של חברי כנסת, חבר הכנסת גילאון, עכשיו משיב. רוצה שתשמעו אותו. יש לו תשובות טובות, עד כמה שאני מכיר אותו. בבקשה. שביקשו לדון בנושא: הטיפול המשטרתי בהפגנות בכלל ובצעדה שהתרחשה ביפו בשבוע שעבר. אני אפרט. זכות ההפגנה היא חלק מזכויות היסוד של האזרח. זכות זו, לצד הזכות לחופש הביטוי, נמנית עם הזכויות המעצבות את המשטר הדמוקרטי בישראל.

זכות זו איננה מוחלטת אלא יחסית, כאשר יש לשקול אותה לעומת הפגיעה האפשרית בזכויות אחרות,

כבוד יושב-ראש ועדת הכספים, מר גפני.

טלפונים, לא במליאה. זה, בניגוד לוועדת הכספים. אדוני, בבקשה.

בטח שלא. לכן, אני מבקש ממך. אדוני השר, בבקשה. חבר הכנסת הורוביץ,

בכוונה פתחתי בזה, כי אתה לא רצית להרחיב, ואני אנסה בכמה משפטים, על זכות ההפגנה.

אני יודע שזה מקובל עליך. תרשה לי. אני חוזר על זה גם לך, גם לחבריך וגם לציבור ששומע אתנו. חבל שבג"ץ היה צריך להתערב כדי שהמשטרה תאשר, למה להפריע?

מדיניות המשטרה בטיפול בהפגנות,

אל תעזור לשר. הוא משיב. אתה שאלת, הוא משיב.

אתה גם שואל וגם עוזר לתשובה?

אני מעיר הערה. אל תעיר. זה פרלמנט פה. יחס כבוד לשר. כבוד למגזר. בבקשה, אדוני, פעם אחרונה שאתם מפריעים לו. מדיניות המשטרה בטיפול בהפגנות, במסגרת מילוי תפקידיה על-פי החוק, הינה לאזן בין רצון הציבור וזכותו להפגין ולהביע מחאה לבין מימוש זכות כלל הציבור ושמירה על הסדר וביטחון הנפש והרכוש. בשנים האחרונות נדרשה משטרת ישראל לטפל בהפגנות המלוּות בהפרות סדר קשות. אירועים אלה הגיעו לעתים לכדי התפרעויות בקנה-מידה נרחב, שהתבטאו בין היתר בהתנהגות אלימה ביותר כלפי שוטרים ובגרימת נזק רב לרכוש. בהיערכות המבצעית לקראת הפגנות מובאים בחשבון כלל המאפיינים המיוחדים של כל האירוע וההתפתחויות שעלולות להתרחש במהלכו. בהתאם לכך, נבחנת התאמת האמצעי הספציפי למקרה של הפרת סדר אפשרית, תוך הבאה בחשבון של רגישות מיוחדת כגון סוג הקהל המפגין ומיקום האירוע. ככלל, כל מפקד מרחב רשאי להשתמש בכל סוגי הכוחות העומדים לרשותו לצורך טיפול בהפגנות ובתנאי שהדבר עומד בנהלים המשטרתיים. באשר לחובת ההזדהות, הרי שענידת תגי שם הינה חובה המעוגנת בפקודות המשטרה, ומתייחסת לכלל השוטרים השותפים לפעילות מבצעית, למעט כוחות סמויים שייעודם הינו מודיעין או ביצוע מעצר. לגבי כיסוי הפנים, מסרתי את עמדתי בפני המפכ"ל, שלפיה אין זה ראוי לאפשר לשוטרים לחבוש מסכות בהפגנות או בפינוי מאחז בלתי חוקי. התרת חבישת מסכות צריכה להיות במשורה ורק במקרים חריגים, כשהצורך המבצעי מחייב זאת. באום-אל-פחם מותר מסכות? יחד עם זאת, הנני מודע לפעילות האלימה שנעשית כנגד השוטרים שפועלים במסגרת תפקידם, ואני מגנה בכל תוקף כל תקיפה כלפי שוטרים. הדבר מחייב בחינה משפטית יסודית, על מנת לתת לגורמי אכיפת החוק את הכלי המתאים לצורך התמודדות עם פעולה או עם פעולות פסולות אלו. כאמור, כיסוי פני השוטר במסכה על מנת למנוע את זיהויו אינו הדרך המתאימה והראויה. באשר לצעדה ביפו, מבירור הפרטים עולה כי ההפגנה התקיימה מטעם תנועת "ארץ-ישראל שלנו", בתאריך 2 במרס 2011, והשתתפו בה כ-40 איש. לאזור הגיעו כ-1,000 פעילי שמאל ובני המגזר הערבי כדי למחות נגד ההפגנה. במהלך האירוע נשמעו קריאות רבות משני הצדדים, אך לא נשמעו קריאות גזעניות. במקום החלה הפרת סדר באזור גן-השניים, כאשר חלק מהמפגינים ניסו לחדור בכוח לכיוון פעילי הימין. כתוצאה מכך, נעצרו שני אזרחים ו-11 נוספים עוכבו לחקירה. יש לציין כי המשטרה הקצתה כוח של למעלה מ-1,100 שוטרים, כולל שימוש באמצעים, כגון מסוק משטרתי ובלון, למטרת תצפית. כשיש אויבים כמוך, אני רוצה לנצל, 50 פאשיסטים,

כשיש אויבים כמוך, חבר הכנסת אגבאריה. חבר הכנסת אגבאריה, אני מבקש לא להפריע. אני רוצה, אני זוכר איך הם התייחסו אלינו כשאנחנו היינו בחברון, לא עשו המשטרה כלפינו,

אתה רוצה זכות דיבור, תירשם. אני רוצה לנצל בימה זו כדי לקרוא להרגעת הרוחות. אין להפוך את העיר יפו לזירת התגוששות בין אינטרסים פוליטיים. אני פונה לכל המעורבים באירועים האחרונים להימנע מפרובוקציות מיותרות אשר גורמות לתסיסה ומסלימות את המצב. משטרת ישראל פועלת לאכיפת החוק במקום, ובניגוד לטענות שנשמעו איננה פוגעת בחופש הביטוי, אלא שומרת על הסדר למען כלל הציבור. הנפת דגל ישראל זו פרובוקציה, אדוני השר? מה מציע אדוני השר? להוריד מסדר-היום. להסיר מסדר-היום מציע כבוד השר. אנחנו עכשיו נעבור לעמדה אחרת. חבר הכנסת יואל חסון, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב.

המשך הדיון, אדוני? יושב-ראש ועדת החוקה. רצינו אותך בוועדת החוקה, לא הצלחנו, שלחנו אותך לביקורת המדינה. תצטרך להסתפק בי בוועדה לביקורת המדינה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני אגיד לכם מה הדעה השונה שלי בדיון הזה. הדעה השונה שלי היא שאני לא מסכים לא עם חבר הכנסת בן-ארי ולא עם חבר הכנסת אגבאריה. אני חושב שהמדינה הזאת היא בהחלט מדינה יהודית ודמוקרטית, אבל היא מדינה שחיים בה גם אנשים שאינם יהודים, והמדינה הזאת צריכה להיות מדינה שצריכה לדעת איך כל הזרמים בה, גם היהודים וגם הערבים, חיים ביחד ביפו, חיים ביחד ברמלה, חיים ביחד בלוד, במדינה יהודית ודמוקרטית, שבה אני מאמין שגם מי שהוא מיעוט, לנו כמדינה, לא כיהודים אלא כמדינה, יש חובה להבטיח שגם מי שכאן במיעוט ירגיש כמו ברוב ויהיה שווה זכויות, ויש לנו עוד הרבה מה לעשות בעניין הזה. אבל אני בהחלט לא חושב שהמתח הזה שמיוצג כאן הוא מתח שיכול להוביל למשהו חיובי במדינה הזאת, כי במדינה הזאת, לא משנה מה נעשה, במדינת ישראל תמיד יחיו גם יהודים וגם ערבים במדינה דמוקרטית. ומדינה שיודעים בה לחיות ביחד, זאת הנוסחה.

כל קיצוניות אחרת גורמת לכולם להפסיד, כי אנחנו צריכים לחיות ביחד, כמו שאמרתי, במדינה יהודית ודמוקרטית.

תודה רבה. עמדה אחרת. אני שמח שתושבי יפו היהודים הפגינו נגדם, נגד הקיצונים. חבר הכנסת עפו אגבאריה. אני נגד כל הפגנה ביפו בסגנון הזה. תושבי יפו הפגינו אתי.

אמרו להם: תסתלקו מפה. נא להירגע. אני בעד להוריד את זה מסדר-היום.

אדוני היושב-ראש, אני חושב שהמסרים שמעבירים מתוך השכונות הערביות ביפו כאילו "יודנריין", שיהיה נקי מיהודים, פה הבעיה שלנו. מדובר פה בעיר רבתי במדינת ישראל, לא מדובר באיזה כפר ערבי, שבאים לבוא ולומר: אנחנו כפר, יש לנו האוכלוסייה שלנו,

אני אומר לך, אנחנו מכירים את העובדות, נא לא להעיר לכבוד הרב. איך אתה אומר לכבוד הרב "משקר"? סליחה. סליחה, אמרתי. הוא רצה לבקש סליחה, אתה לא נותן לו.

הרב היחיד זה חיים אמסלם.

אני חושב שבמקרים מסוימים כן ניתן למנוע הפגנות מיותרות משני הצדדים. ואני אומר לך, אדוני שר המשטרה, לביטחון פנים, לפעמים אני חושב שהשיקול הוא לא דווקא של בית-המשפט. לך יש סמכות, לך יש שיקול דעת לבוא ולומר, אם אתה רואה מתחים מיותרים שמגבירים את המתיחות בערים, אתה יכול לצפות את זה, אתה יכול למנוע את זה מראש. בית-המשפט כפה את זה. אני אומר לך, אתה יכול לומר אמירה יותר ברורה לבית-המשפט ולשכנע אותם, זה תלוי בך. אם אתה הולך בצורה פשרנית, אז בסדר,

ובסופו של דבר צריך להתמודד ואחר כך לתקן את הנזקים, הייתי אומר בעולם כולו, איך שאנחנו נראים, כאילו יש איזה מין מאבק בין יהודים לערבים, ותראה איך שפה אחד אוהב את השני.

תודה רבה, כבוד הרב. חבר הכנסת ישראל אייכלר, וזה למען האיזון, חרדי אשכנזי, חרדי ספרדי. אני אמרתי לך שאתה אובייקטיבי. לזה קוראים, צריך לעשות איזונים, חבר הכנסת אילון. אדוני היושב-ראש, קודם כול, אני רוצה לנצל עשר שניות לברך את האנשים מאילת שהגיעו לירושלים לראות את הכנסת, את ירושלים ואת הכותל המערבי. היו ברוכים מירושלים עד אילת. לגבי העניין, אני רציתי לבקש, היות שמדינת ישראל היא מדינה שחיות בה כל מיני קבוצות אזרחים, המשטרה צריכה לאזן,

המדינה צריכה לאזן בין זכות ההפגנה וזכות המחאה ובין הדמוקרטיה לבין פרובוקציות שנועדו להפר את שלום הציבור. ואני מתכוון לאותם מופעים, מופעי אימה בירושלים שבאים על-ידי פרובוקטורים מתל-אביב להתגרות בדת היהודית בירושלים עם כל מיני מופעי תועבה, ואם יאסרו את הדבר הזה מפני שלום הציבור, אפשר גם לבקש מאנשי הימין, עם כל הכבוד, לא לבוא למקומות ערביים להתגרות בציבור הערבי, שהם חלק בלתי נפרד מהאוכלוסייה, כשהאינטרס של כולנו, שכולנו נחיה בשלום ושלווה. אבל לא ייתכן שמצד אחד יתירו פרובוקציות בכל מיני מקומות,

יגידו: פה לא. הדבר שכולנו נסכים עליו, שגם אם זה קורה, המשטרה צריכה להתנהג באופן גלוי, בלי מסכות, עם תגים, לא שמעת את התשובה שלי? תודה רבה. אני מקבל את התשובה שאמרת, אבל אמרת שזה לא מן הראוי, אבל לא אמרת שזה לא יהיה יותר, שלא יבואו בלי תגים. את המפכ"ל. זה לביצוע. לביצוע שלא יבואו בלי תגים או עם מסכות? אם יש, אדוני, צורך מיוחד.

בסדר, אז אני מקבל את דעת השר, ואני מבקש אם אפשר, אם צריך לומר, שאפשר לדון על זה בוועדת הפנים, איך מונעים פרובוקציות מצד אחד בקרב אוכלוסיות שונות, ואיך שומרים על זכות ההפגנה והמחאה מצד שני. כבוד הרב אייכלר, עומדות בפנינו שתי אפשרויות, או לכלול את זה בסדר-היום, וזה בעד, או להסיר, לפי הצעת השר, וזה נגד. אנחנו מצביעים.

אנחנו מבקשים ועדת הפנים. האם אין אפשרות להציע ועדת הפנים?

ועדת הפנים אני מציע.

עכשיו, או לוועדה, בעד, או להסיר, לפי הצעת השר, נגד. אנחנו מצביעים.

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. תשעה חברים בעד, שבעה חברים נגד. הנושא עובר לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.

הודעה לממלא-מקום מזכירת הכנסת, מר נאזם בדר. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)

התשע"א 2011, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון מס' 3), התשע"א 2011, שהחזירה ועדת הכספים. תודה. תודה רבה. ממשיכים בסדר-היום. הצעה לסדר-היום: המצב הקשה בבית-הכלא "באר-שבע" ובבית-הכלא "נווה תרצה" המציע, חבר הכנסת דוד אזולאי, איננו? אני מחכה, צריך להשיב. אם הוא איננו, אתה פטור.

בוודאי. הנושא הבא: הטבח בלוב ותגובת הקהילה הבין-לאומית,

המציע, חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואחריו, חבר הכנסת דני דנון. בבקשה, חבר הכנסת מסעוד גנאים.

איזה טבח בלוד? לא לוד.

אה,

שמעתי לוד ונבהלתי.

לוב אמרתי. לוב, לוב. תגיד "ליביה". ליביה, ליביה, ליביה. מה, לוב לא ברור? לא לוד, לוב אמרתי. חס וחלילה לוד. מרגיעים את כולם. לוב, יעני ליביה. למה, מישהו חשב אחרת? תגיד

מההתחלה מי אשם. מי אשם במה שקורה שם? "זנגה זנגה"... בבקשה, אדוני, לרשותך שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, מה שקורה בלוב, שהוא גם המשך למה שקורה בכל העולם הערבי, כל ההפגנות, כל המהפכות, שאכזבו הרבה אנשים, אכזבו אלה שחשבו שהעולם הערבי או העמים הערביים לא כל כך מתעניינים בחופש ביטוי, בזכויות אדם, בדמוקרטיה, כאילו בגנים שלהם הדברים האלה לא מעניינים אותם. המהפכות האלה באו להגיד שהצעירים והצעירות בעולם הערבי כן רוצים חופש, הם לא רוצים את תרבות העדר, והם מוכנים לשלם את המחיר. חבר הכנסת נסים זאב, אתה ותיק בבית כאן. לא מפנים גב לדובר. אתה רוצה לדבר עם חבר הכנסת וקנין, שב לידו. אני טועה במשהו? הערה שלא במקום. למה? הגיע הזמן שקצת תשפר, ההערות שלך מיותרות מדי פעם. לא, זה לא מיותר.

תודה, אדוני היושב-ראש. אני אומר שהצעירים והצעירות בעולם הערבי, והעולם הערבי היו מוכנים לשלם את המחיר בדם כדי באמת לבנות חברה אזרחית, חופשית, דמוקרטית, וכדי להתגבר על אלה שעשקו אותם, העריצים והרודנים. אדוני היושב-ראש, מה שקורה בעולם הערבי מבשר על בניית מדינות חדשות. בעבר הרבה מנהיגים ערבים והרבה עריצים ורודנים חשבו שמדינות אלה הן נחלתם.

לא היו מדינות שיש להן מנהיגים או נשיאים, אלא נשיאים ומנהיגים שחושבים שיש להם מדינות.

אם לא הם בראש המדינות האלה, הם מוכנים להחריב את מדינתם. אני מדבר עכשיו על לוב, על ליביה, ושם עכשיו מתחולל טבח, מועמר קדאפי, בעל התיאוריה הירוקה, שקרא לה, היא היום התיאוריה האדומה, השחורה, ותיאוריית ה"זנגה זנגה", כפי שאמרתי. למה ה"חמאס" לא להפריע. למה בעזה, ברשות הפלסטינית, אתה רוצה עמדה אחרת, תבקש. אני מבקש עמדה אחרת. אז תפנה למזכירות ותבקש. מה שקורה בלוב גם חשף את הצביעות של העולם, הצביעות של אלה שדגלו בזכויות אדם ובדמוקרטיה, אבל בשבילם הנפט של לוב יותר חשוב מהדם של העם הלובי, והאינטרסים שלהם הם שמניעים אותם, ולא זכויות אדם. נכון, בסוף התעוררו, משום שנחלש מועמר קדאפי, אבל בהתחלה, אולי עד היום, איטליה, מדינות אירופיות, שנהנו מהכסף ומהנפט הלובי, לא עניין אותן הרג עם שלם.

אדוני היושב-ראש, אני אומר שארצות-הברית ניסתה, אחרי שהסתיימה המלחמה הקרה בשנות ה-90, לבנות מה שמכונה סדר עולמי חדש, וניסתה לכפות את הדמוקרטיה על מדינות בעולם.

היא הביאה חורבן על עירק, בשם הדמוקרטיה, על אפגניסטן. אבל היום העמים הערביים אומרים: אנחנו נבנה את הסדר המזרח-תיכוני, העמים הם שיבנו אותו במדינות או בחברות דמוקרטיות וחופשיות. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לאדוני. סגן שר החוץ, חבר הכנסת דניאל אילון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אין לכנות את מה שקורה בלוב היום אלא כרצח עם, ואת קדאפי, כפושע מלחמה. ישראל היתה בין המששבנות את הקריאה לכינוס מושב מיוחד של מועצת זכויות האדם בז'נבה ואת ההחלטה שם להשעות את לוב מהמועצה. נוסף על כך, ישראל תמכה בהחלטה שהתקבלה בעצרת הכללית של האו"ם להשעות את לוב ממועצת זכויות האדם. אנו רק יכולים לקוות שתגובת הקהילה הבין-לאומית על ההפרות השיטתיות והברוטליות של זכויות האדם בלוב על-ידי קדאפי תהיה החלטית ותקיפה, תמנע המשך שפיכות הדמים וההרס ותשלח מסר של תקווה ועידוד לעמים נוספים, דוגמת העם האירני, למשל, שגם כן נאבק על זכויותיו. בהחלט נראה שהמזרח התיכון נמצא באמצעו של תהליך חברתי-כלכלי-פוליטי, שתוצאותיו עדיין לא ברורות וטמונים בו סיכונים וסיכויים גם יחד. לאור חשיבות הנושא בהחלט הייתי מציע למליאה להעביר את ההצעה לסדר-היום לדיון בוועדת חוץ וביטחון.

חבר הכנסת מסעוד גנאים, מה אתה מציע? מליאה. מי שבעד מליאה, בעד, נגד, ועדת החוץ והביטחון. בינתיים, עמדה אחרת, חבר הכנסת נסים זאב, דקה מהצד. אין ספק, אדוני היושב-ראש, שמה שקורה בלוב זה טבח של אזרחים, אבל מעניין מאוד, חברי הכנסת פה, הערבים, שכחו את הטבח שהיה בעזה, כאשר אנשי ה"חמאס" זרקו, סליחה, אל תכליל. דבר אל חבר הכנסת שדיבר. אל תגיד לי מה לדבר, עם כל הכבוד לך. כשאתה יושב-ראש, אתה מרגיש פה אדון העולם. תפסיק עם זה כבר. תשנה סגנון. אני אומר לך. תודה, אני לא רוצה לדבר. אל תכליל אף פעם. לא שאלת את חברי הכנסת הערבים מה הם אומרים. דיבר כאן המציע, דבר אליו. אל תכליל. לא רוצה לדבר. אל תדבר. בבקשה,

פעם אחת ולתמיד תדע על מה לדבר. עד שלא תשנה את הסגנון שלך, לא אדבר. לא, אני לא אשנה. אתה לא יכול לדבר על חברי הכנסת הערבים. על מה מצביעים, על חוץ וביטחון? חוץ וביטחון, הצעת סגן השר, בעד. בעד זה חוץ וביטחון? אם בעד, בעד המליאה, דיון במליאה. אם נגד, חוץ וביטחון. אה, לכן שאלתי אותך. ההצעה לכלול את הנושא בסדר-היום של הכנסת נתקבלה. בעד, 4, נגד, 3. הנושא יעבור לדיון כאן. לא, אבל אנשים פשוט לא הבינו על מה מצביעים. למה, אמרתי את זה פעמיים. מבקשים הצבעה חוזרת. אני שאלתי את אדוני.

מחילה, מחילה. אני הצבעתי,

אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, באותו זמן, רגע. אדוני היושב-ראש, אדוני היושב-ראש, סיימתְ? בבקשה, אדוני. מן הנוהל ומן הנוהג שלפני שמצביעים מבהירים לחברים,

רגע, אני לא בא בטענה אליך.

אבל בין מה שהסברת להצבעה היה דיאלוג מאוד נוקב ולא נעים בין שני חברי כנסת.

אני שאלתי תוך כדי הצבעה על מה מצביעים. לא נתת תשובה. לכן אני מבקש, בבקשה, לעשות הצבעה חוזרת, תבהיר על מה מצביעים, נצביע, כל אחד על מה שהוא מאמין. הוא הבהיר מצוין.

חבר הכנסת שנלר, אני מכבד, את רוצה לדבר?

היושב בראש, אני חושבת שאני מסכימה עם חבר הכנסת עתניאל שנלר, שההצבעה היתה לא מובנת, ויש חלק מחברי הכנסת שלא הצביעו. עובדה שסגן השר דני אילון לא הצביע.

חברת הכנסת חנין זועבי, הצעה לסדר-היום: שביתת העובדים הסוציאליים.

לא, לא, אדוני, עכשיו על סדר-היום ההצעה שלי. זה לא ייתכן, על J Street. סליחה, סליחה, סליחה. נעבור להצעה לסדר-היום מס' 5231,

הארגון יכתיב למדינת ישראל את רצונו המהותי כתנאי לתמיכתו במדינת ישראל.

ארגון J Street פנה לארצות-הברית בבקשה שלא יטילו וטו על,

על מנת שיוכלו לתקוף את מדינת ישראל, כן, אירן, סוריה, קדאפי. זה דבר נורא ואיום. ארגון זה, לצד הדברים הטובים, מתנה את תמיכתו בישראל בתנאי שישראל תקבל את משנתו המדינית. הוא ארגון לגיטימי, הוא ארגון שמאל קיצוני רדיקלי, אבל הוא לגיטימי. הוא מתנה את תמיכתו בישראל אם יקבלו את דעתו. נא לא להפריע. חבר הכנסת גילאון, נא לא להפריע. אתה רוצה עמדה אחרת?

תארו לכם שמחר ממשלת ישראל תהיה ממשלה שונה והממשלה השונה הזאת תהיה לה תפיסה מדינית שונה. יקום גוף ימין הזוי בארצות-הברית ויגיד: אנחנו נעשה שדולה למען ישראל רק אם תקבלו את תפיסת עולמנו. זאת שבירת סולידריות. זה לא "כל ישראל ערבים זה לזה". ממש לא.

וכשאני רואה עוד מעט את ממשלת ישראל, אני מקווה, לפחות. אני מקווה שהממשלה יהיה לה השכל לעשות את זה. אתה לוקח את זמני עכשיו, אתה לוקח את זמני עכשיו. תדבר למפלגה שלך. אני לא מדבר פוליטיקה. חברים, נא לא להפריע לחבר הכנסת שנלר. אני מדבר עכשיו על היחסים בתוך העם היהודי. אני לא מדבר על פוליטיקה.

גם אתם נשביתם בכל מיני חזיונות שווא. אני לא מדבר על פוליטיקה, אין לי ביקורת כלפי הפוליטיקאים, אני רוצה לדבר על היחס של מדינת ישראל, מול העולם היהודי. על זה אני מדבר,

ואהבה התלויה בדבר סופה לא להתקיים, כי אם יוצא הדבר, אין אהבה, ואם אין אהבה, סופה לא להתקיים, כך אומרת לנו מסכת אבות. וסולידריות העם היהודי היא אולי הנכס הכי חשוב שיש למדינה היהודית, שהיהודים אוהבים את עם ישראל כיהודים שאין להם עוד מדינת לאום נוספת. ולאהוב את ישראל בתנאי שתקבלו את דעתי? זאת אהבת אמנון ותמר, הלך היופי, הלכה הצעירות, אין יותר אהבה. ובכן, הארגון הזה פעל הפעם כארגון פרו-פלסטיני. הוא יכול לחזור בתשובה, הוא יכול להיות לויאלי למדינת ישראל באשר היא תחליט ומה שהיא תחליט,

כך ראוי שיהודי הגולה ינהגו כלפי מדינת הלאום שלהם. מותר להם לחשוב אחרת, אבל לתמוך במדינת ישראל רק אם ילכו לפי דעתם? זו אהבה שתלויה בדבר. אם לא הולכים לפי דעתם, הם לא אוהבים את ישראל. הם הוכיחו שאהבתם אינה תלויה בדבר. תודה לאדוני. אני רוצה להזהיר את כולנו לא ללכת שבי אחרי מקסמי שווא של מי שיש לו אינטרס פוליטי-מדיני. אני מבקש להעביר את זה, בבקשה, אדוני, לדיון בוועדת העלייה והקליטה, שכן השאלה היא לא פוליטית.

זה שאלה בסוגיה של יחסי העם היהודי עם מדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה לאדוני. אני מציע שציפי לבני תענה לו על זה. חבר הכנסת אילן גילאון, עמדה אחרת ביקשת. לא, לא, אני רק מציע שציפי תענה לעתני שנלר. אדוני היושב-ראש, אני רוצה, הבהרה לנושא הקודם.

גם אם היית עושה הצבעה חוזרת, וזה לא ראוי ולא עושים, היה מתווסף לצד אחד קולו של סגן השר אילון, ומול זה לצד השני היו מתווספים שני קולות, גם הקול שלי וגם של חבר הכנסת גנאים. לכן לא משחקים בכללי המשחק בדרך כלל. יש מספיק מחלוקות שאפשר לנהל דיון עליהן, אבל לא על כללי המשחק. היושב-ראש, הוא קובע.

אני אומר את הדברים האלה לא כי הם לא ברורים אלא כדי שיירשמו בפרוטוקול כי אני יודע לאן אנשים מנסים להוביל את הדברים. תודה רבה. אני הבהרתי פעמיים והסברתי לפני שנתתי רשות דיבור לחבר הכנסת נסים זאב לעמדה אחרת,

זה שחבר הכנסת שנלר היה שם, דיבר בפלאפון. לא דיברתי בטלפון. ישבתי כאן ופעם שנייה לא אמרת את זה, ונוכיח את זה בפרוטוקול. תסתכל בפרוטוקול. לא פעם שנייה.

פעם אחת הסברת לפני שסתמת את הפה לזאב. לזאב סתמת את הפה ולי סתמת את האצבע. אני הצבעתי ההיפך ממה שרציתי להצביע. אגב, גם עפו אגבאריה הצביע ההיפך ממה שהוא רצה. חבר הכנסת שנלר, אתה ביקשת ועדת קליטת עלייה. הוא לא יכול לבקש את זה. על-פי התקנון אתה יכול להציע רק מליאה. אתה יכול להציע רק מליאה. אלא אם חבר כנסת אחר מציע ועדת עלייה. סגן השר, מה סגן השר מציע?

אני מציע מה שהתקנון מחייב אותי. אני משיב. בבקשה, להשיב ולהציע לנו.

אני עונה עכשיו על עתניאל שנלר.

לא, לא עלי, על מה שהעליתי. על מה שהעליתי קודם? לא, על מה שאני העליתי עכשיו. סגן השר צריך להשיב קודם כול לחבר הכנסת שנלר על J Street, ויגיד לנו מה הוא מציע. אני יכול להעיד ששנלר, כשישב במקומך,

היה גם הגון, ואני אומר את זה, ולכן המלה שלו על רמייה היתה מיותרת לחלוטין. אני מתנצל על המלה "רמייה" שהשתמשתי בה קודם. אני חושב שזה היה לא הגון, אבל לא רמייה. אני מתנצל. תודה לחבר הכנסת שנלר. אדוני היושב-ראש, לפני שאני אענה ישירות על ההצעה לסדר-היום של חבר הכנסת ידידי שנלר הרשו לי לברך כאן את המשלחת הנכבדה מאוד שמגיעה לכאן ממסצ'וסטס. We would like to extend a very special welcome to the governor of Massachusetts, Deval Patrick, and his very distinguished delegation here, with Council General Mr. Shay Bazak. We are very pleased that you came here to join our session here on our democratic shrine, which is very much after the spirit of the United States and the values of the United States. We are very much looking forward to the meeting with you, and we are very happy that you came here with Greg Bialecki, Joanne Goldstein, Rick Sullivan, Robert Caret, Susan Windham-Bannister, Patrick Cloney, Patrick Larkin, John Fish, my very good friend Robert Robi Kraft that I see here, Thomas Heiser, Ken Brown, Edwin Carr, Alex Glostein, and I hope I did not miss anyone. But you are most welcome, Mr. Governor and your entire delegation. ועכשיו אם תרשו לי לחזור להצעה לסדר-היום, קודם כול, חבר הכנסת שנלר, אני מסכים לחלוטין עם כל מלה שאמרת, באמת, גם בכאב וגם בחוכמה רבה. אני חושב שפה באמת אין עניין של אופוזיציה או קואליציה, ומה שאמרת הוא דבר ראוי לחלוטין. אני מצטער שהיתה פה קריאת ביניים לא במקום מחבר הכנסת ידידי גילאון, מה, כשאתה מדבר על ציפי לבני, שם זה אוטוקרטיה? הכול, יישק דבר על פי איש אחד? ככה זה נהוג אצלכם בשמאל? אני לא מבין אותך. אני לא מבין את זה. הרי אתה מאשים אותנו, תמיד אתה אומר: מפלגת ישראל ביתנו. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות דבר כזה. חבר'ה, תנהגו, אני מבקש רק דבר אחד, פעם היה לך חוש הומור. אה,

אם חבר הכנסת גילאון דיבר בחוש הומור, אז אני מתנצל לחלוטין. לבנות על זה נאום, אז חדל לך. חדל לך, תסתכל מי לא נמצא פה. הגזמת, הגזמת, מודה ועוזב ירוחם. את לא מוכרחה לענות, חברת הכנסת מיכאלי. את לא חייבת לענות לכל אחד. יש לי זכות להערה. כן?

בבקשה, אדוני.

חבר הכנסת גילאון, אני לוקח את דברי בחזרה. תודה רבה.

לגבי העניין, אדוני היושב-ראש, כמה יש? 30 חברי כנסת מקדימה, 17 נסעו ל- J Streetואנחנו צריכים לסבול את מה שעתני אומר? לא דיברתי על J Street וחברי קדימה, דיברתי על היחסים בין יהדות ארצות-הברית למדינת ישראל. אם זה ככה, גם אני לוקח את ההערה.

אחר כך אתם אומרים שהיושב-ראש לא ליברל. עומד כאן סגן שר החוץ להשיב לכם. תאפשרו לו בבקשה. יש לנו גם אורחים ביציע. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. לעצם העניין, J Street הוא ארגון שמכתיר את עצמו בתואר "לובי פרו-ישראלי" או "פרו-שלום". הארגון מתרכז בסוגיות מדיניות. עמדותיהם עצמאיות והם אינם פועלים בתיאום עם מנהיגות הקהילה היהודית בארצות-הברית ואינם רואים עצמם כפופים לקונסנזוס היהודי המינימלי. בהתאם לכך, פעולתם הבולטת ביותר לאחרונה, כפי שאמר חבר הכנסת שנלר, היתה בניסיון לשכנע את הממשל האמריקני שלא להטיל וטו על ההחלטה במועצת הביטחון בעניין חוקיות ההתנחלויות. זה מתווסף כמובן על לחץ סיסטמטי על ישראל. הגדילו לעשות אנשי J Street, שקוראים לעצמם פרו-ישראלים, לפני יוני האחרון, יוני שנה שעברה, כאשר ביקשו מהקונגרס להימנע מהחלטה על סנקציות על אירן. עד כדי כך מגיעה,

עזות הרוח, עד כדי כך מגיעה האנטי-ישראליות באופן אוטומטי. ממשלת ישראל לא מצפה מכל יהודי באשר הוא כי יתמוך באופן עיוור וגורף במדיניותה, ומבינה כי ייתכנו דעות שונות בתוך האוהל היהודי.

וכאן אני רוצה להדגיש, בין פלורליזם מחשבתי לבין פעילות בוטה כנגד פעולות הממשלה רב המרחק, בייחוד כשהארגון מציג את עצמו כלובי פרו-ישראלי. מנגד, וזה דבר חשוב, צריך לזכור כי רבים מתומכי J Street הם אוהבי ישראל בלב ובנפש ורבים מהתורמים לו הם כאלה, אני רק לא בטוח שהם יודעים בדיוק למה הם תורמים. לכן אנחנו בהחלט צריכים לדון בעניין הזה, ואני תומך בהצעה של חבר הכנסת שנלר להעביר את הדיון לוועדת העלייה והקליטה. כבוד סגן השר, אתה יכול לבקש להעביר את זה לוועדה, חבר הכנסת שנלר לא יכול לבקש להעביר לוועדה. הוא יכול לבקש למליאה. הוא ביקש. אני ביקשתי למליאה וסגן השר מציע לוועדה. אני אצביע בעד ההצעה של סגן השר. אתה מציע לוועדה. לוועדה, בדיוק. אני אצביע בעד הצעתו של סגן השר.

עמדה אחרת, חבר הכנסת הרב נסים זאב. דקה, בבקשה. גם אילן גילאון. אדוני היושב-ראש, כבוד סגן השר, הבעייתיות של J Street ידועה, פשוט "אויבי איש אנשי ביתו". השנאה הבוטה שלהם כלפי מדינת ישראל והמדיניות של ממשלת ישראל היא יותר גרועה משל הגרועים שבאויבי ישראל. אני לא יודע אם יש איזו תקנה למחלה הזאת, אבל ברור שיש ישראל שמומר לתיאבון ויש מומר להכעיס. אלה הרבה יותר גרועים, אלה מומרים שבאויבי ישראל. לכן אני לא חושב שיש איזו הצעה שיכולה לתקן עיוות מחשבתי, אידיאולוגי, הרסני, פוגעני כל כך, כפי שנמצא בארגון הזה. מה שאני כן מצפה מחברי כנסת שנמצאים בסיעות שונות, ואני לא רוצה לפגוע באף אחד לעשות את הכול כדי למנוע כל קשר עם האויבים האלה. תודה רבה. חבר הכנסת גילאון, בבקשה. היית תמציתי מאוד. כמובן, אדוני חבר הכנסת עתניאל שנלר, שזאת בת-צחוק,

הרי מפלגתך ברובה נוסעת ל-J Street שהוא ארגון מצוין ולגיטימי ואוהב ישראל, וגם העם היהודי כולו. ואל לנו להטיף לו לסולידריות כאשר אנחנו יודעים מה הסולידריות שמתרחשת בארצנו אנו. יש לו טעמים כאלה וטעמים אחרים. יש הבדלים וחילוקי דעות בין איפא"ק ל- ,J Streetו- J Streetהוא ארגון יוצא מהכלל, רק שלעתים הוא רואה שהוא צריך להשקיע או לתמוך בדברים שהם לא לרוחו, כמו שהם לא לרוחנו. וכפי שמותר שיקרו הדברים כאן, חבר הכנסת סגן השר, כפי שמותר כאן, ודאי שמותר בארצות-הברית. לומר על J Street שהם אויבי ישראל, יכול רק אדם שתומך במדינה שהיא היחידה בעולם שמפלה בין יהודים. עוד אין מדינה כזאת בעולם שמפלה בין יהודים. כאן אנחנו מפלים את היהודים הרפורמים ואת היהודים הקונסרבטיבים. אין עוד מקום כזה בעולם. לכן אולי צריך לדעת מהם המקורות של הצמיחה של ה- .J Streetאני מאוד תומך בארגון הזה. תודה רבה. ובכן, מצביעים. בעד, לוועדת הקליטה והעלייה, נגד,

הנושא עובר לדיון בוועדת הקליטה והעלייה.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום: שביתת העובדים הסוציאליים, הצעות לסדר-היום שמספריהן 5271, 5290, 5297,

5312,

שלוש דקות.

תודה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, המאבק על שכרו של כל עובד במדינה הוא גם מאבק על מעמדו של המקצוע בחברה. המאבק על שכרם של העובדים הסוציאליים הוא גם כן מאבק, כמו שאמרו, כבר נאמר אבל חשוב להגיד ולחזור, הוא גם מאבק על המעמד, או על מושג הרווחה בכל מדינה שהיא. נכון שהמאבק על שכרם של העובדים הסוציאליים הוא גם כן מאבק על פני החברה. כל חברה בריאה צריכה לשדר רגישות מיוחדת כלפי מאבקם של שני סקטורים: העובדים הסוציאליים

רוב המועסקים בשני הסקטורים האלה הם נשים. המאבק על שכרם של העובדים הסוציאליים הוא מאבק שאולי לא נוגע בצורה ישירה לכל אחד מאתנו, אבל כמעט שאין משפחה שאין בה עובדת או עובד סוציאלי, או ליתר דיוק, אין משפחה שאין אצלה קרוב או ידיד או שכן שמטופל על-ידי העובדים הסוציאליים. הלקוחות העיקריים של העובדים הסוציאליים הם הנזקקים ומעוטי האמצעים. קשה לא להבין שיש קשר ישיר בין מעמדם הנחות של העובדים הסוציאליים לבין המעמד הנחות של המטופלים שלהם. לא רק בעיני הממשלה מעמדם נחות, כנראה גם בעיני ההסתדרות מעמדם נחות. ההסתדרות נטשה אותם במאבקם הצודק, המאוד-צודק שלהם, כמו שהיא לא יכולה לנטוש חברה חזקה כלשהי. שכר זעום. מקבלים השלמת שכר, השלמת הכנסה, גם כשיש משרה מלאה. מדובר באקדמאים, שכל כך מסורים לעבודתם, שעובדים עם השכבות הכי חלשות בחברה. חוסר הרגישות של הממשלה לשכרם ולתנאי עבודתם של העובדים הסוציאליים הוא גם כן סוג של אטימות וטיפשות, כי זו המדיניות של הממשלה שדוחקת אנשים לבקש את שירותיהם של העובדים הסוציאליים. האוכלוסייה שמזדקקת לעובדים הסוציאליים הולכת ומתרחבת. ואדרבה, זו עילה להגדלת התקנים, לשיפור התנאים, להעלאת השכר, גם אם לא היה עלוב מלכתחילה.

התנאים המעליבים של העובדים הסוציאליים הם אינדיקציה לקיומה העלוב של מדינת רווחה. חייבים להצטרף אליהם, אולם על העובדים הסוציאליים עצמם מונחת המשימה הכי קשה, שהיא לא להיכנע. תודה רבה. חבר הכנסת אורי אורבך, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת ברכה. כבוד השר, אתה צריך להקשיב לדברים, הוא עוד לא מתחיל, חבר הכנסת טיבי ואני ממתינים. כדי לענות. לא מה שכתבו לך,

הגעתי לפה כדי, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, החסידים הראשונים, לפני שהם היו מתפללים הם היו שוהים שעה שלמה כדי להתכונן לתפילה. אז לקראת נאום שלי, לא מצפה ממך לבוא שעה קודם אבל דקה, להתכונן נפשית לדברי הקילוסין והשבח, ואולי גם הביקורת פה ושם שנמסוך בעדינות, ודאי זה יכול להועיל. אני רוצה, ראשית, לשבח רבנים מהציונות הדתית, שבזמן האחרון מרבים לכתוב מכתבים מסוגים שונים.

גם רבני "צהר" וגם רבנים הקשורים לגרעינים התורניים והמשימתיים שיגרו מכתב לראש הממשלה, אולי גם לאדוני, שבו הם מביעים את תמיכתם במאבקם של העובדים הסוציאליים, שהם החיילים של רשת הביטחון הסוציאלית של מדינת ישראל. הם האנשים במלחמה על צמצום הפערים,

שהרי הם עוזרים לחלשים ביותר כדי להעלות אותם קצת. והנה, הרשת הזאת, רשת הביטחון, שגם עוזרת להעלות אנשים אבל גם למנוע את התרסקותם ונפילתם, רואים כי הרשת הזו חלילה הולכת וכורעת תחת הנטל, עד שהיא עצמה כבר מגיעה לקרקע, והנה העובדים הסוציאליים מוצאים את עצמם לא פעם כמקרים סוציאליים. ואני יודע שזה ייגמר טוב, אדוני שר הרווחה. לכן אני מבקש ממך, בשבוע הבא תפנה לעצמך ערב אחד, באזור 19:30, 20:00. היום יום רביעי, אז ביום שני,

מקסימום חמישי, כשהזעקה של העובדים הסוציאליים תעלה השמימה, תתכנס בירושלים כנראה מסיבת עיתונאים. ראש הממשלה יהיה שם, אתה תוזמן כשר הרווחה, גם שר האוצר, אולי עופר עיני, ישבו שם כל החבורה הזאת. תהיה מסיבת עיתונאים שבה יוכרז גם על סיום השביתה וגם על ההסכמה וההסכמים שהגיעה אליהם הממשלה בטובה ובחסדה עם העובדים הסוציאליים ונציגיהם. וראש הממשלה, כמו שראש הממשלה יודע, אחרי שיקבל את ההחלטות הנכונות,

הוא יכריז על שינוי מגמה, על איזה "סופר-טנקר" של עולם הרווחה, תהיה איזו אמירה, חשובה, על ערכם של העובדים, ובעיקר העובדות הסוציאליות, במאבק לצמצום הפערים. ויהיו שם דיבורים, גם אתה בוודאי תדבר, על רגישותה של הממשלה, וגם: לנו לא צריכים להטיף. יהיה כל האירוע היפה הזה. זה יהיה ב-19:30, 20:00. אומנם, גם מהדורות החדשות משודרות בשעה 20:00, אבל אני לא חושב שיש קשר. פשוט אחרי יום העבודה אתם תשבו שם, חגיגיים כמו חתני בר-מצווה, זורחים מאושר על כך שהגעתם לפתרון. גם נציג העובדים הסוציאליים ודאי ישב שם וישבח את ראש הממשלה וקצת יצר על כך שזה לקח כל כך הרבה זמן, וחבל שאת מה שאתם עושים בשבוע הבא לא עשיתם לפני שבועיים, לפני שלושה שבועות, לפני שנתיים או לפני חמש שנים. זה יהיה בשבוע הבא. אולי אני מפספס ביומיים-שלושה, אולי צריך עוד קצת לחץ ועוד קצת זעקה ועוד כמה כתבות בעיתונים, וזה יהיה במוצאי-שבת הבאה, בתחילת שבוע שאחרי, אחרי שבועיים-שלושה, של שביתה כואבת, חשובה, מיותרת, לא מיותרת, כי בלעדיה הדברים לא זזים. ולכן, אני פונה אליך, אדוני שר הרווחה. השבוע הזה כבר נגמר, תודה רבה. למה לחכות לשבוע הבא? תעשו את זה היום, תעשו את זה מחר. תשבו, תגמרו, תסכמו. מדובר ב-150,

ב-250 מיליון שקלים, אתם תיתנו את הכסף הזה בסוף.

תנו אותו בהתחלה, והמסיבה החגיגית עם דברי הברכה והשבח של ראש הממשלה, שאנחנו כבר לא יכולים לחכות להם, נשמע אותם בימים הקרובים ולא רק בשבועות הקרובים. תודה רבה. חבר הכנסת מוחמד ברכה, ואחריו, חבר הכנסת טיבי. בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, ביום שני בשבוע שעבר אני הגשתי הצעה דחופה לדיון בשביתת העובדים הסוציאליים שהיתה אמורה להיפתח, עוד לפני שהתחילה.

נשיאות הכנסת, ואני מפנה את הדברים אליך, כבוד היושב-ראש, כדי שתעביר את זה לנשיאות,

נשיאות הכנסת לא ראתה בעניין הזה עניין דחוף. אחרי שהשביתה פרצה, כשאנחנו בעיצומו של מאבק ושל השבתת השירותים הסוציאליים, ראו שזה דחוף. כנ"ל הממשלה. הממשלה ידעה שיש מצוקה ויש זעקה של העובדים הסוציאליים, ויש מצב שהוא בלתי הגיוני לחלוטין ואינו מתיישב עם עקרונות הצדק הבסיסיים, שמזה 17 שנים לא היה הסכם קיבוצי, שאין צו הרחבה שיכול לכלול את העובדים הסוציאליים שמשרתים בעמותות, שהמשכורות שמקבלים, ומקבלות בעיקר, הן מתחת לשכר המינימום, שעובדים ועובדות סוציאליים נאלצים לעבוד משרה ושתיים, וגם מי שעובד חצי משרה הוא בעצם עובד משרה כי משלימים את המשרה בבית, על מנת להתקיים בכבוד. עוד לפני שיש דיון בכלל על הדרישות ועל השביתה, היה צריך להתכנס קודם ולהביא את הנושא לדיון רציני, גם בכנסת וגם בממשלה, אבל כאן יש המסורת הזו שאחרי שהשרפה בוערת והלהבות בשמים, מתחילים לטפל בעניין הזה. ועכשיו מה קורה? עכשיו, אחרי שהשביתה פרצה, אחרי שהיתה הפגנה ביום שני בשבוע שעבר, וביום שני, אתמול,

היה לי הכבוד להשתתף בשתיהן ולתמוך בעובדים הסוציאליים, אחרי משא-ומתן שמתקיים עם משרד האוצר, אני לא יודע אם שר הרווחה חבר הכנסת כחלון יעלה על הדוכן כאן ויגיד לנו כמה הוא מזדהה אתם, הוא יגיד את זה, אני בטוח, עם העובדים הסוציאליים, ויגיד שמשרד האוצר מתכחש או לא נענה. אנחנו מתייחסים אליך,

כאל הממשלה כולה, גם משרד האוצר וגם משרד הרווחה וגם משרד התקשורת. לא ייתכן לבוא בפני הכנסת, נציג הממשלה כאילו הוא נציג של גוף מחאה. והיה אמור, כפי שהתייצב שר האוצר בעניינים אחרים כאן, היה צריך כאן להתייצב ולפתור את הבעיה. המשא-ומתן עכשיו עומד בין הדרישה של ההסתדרות לתוספת של 30%, כשמשרד האוצר מסכים ל-24%. בחייכם, על מה מדברים כאן? מדברים על אחד השירותים החיוניים, מדברים על אחת המשכורות הכי שחוקות במשק בישראל. ומתמקחים אתם על פרוטות ועל דרישות צודקות, ומתמקחים אתם על איך לכלול וכמה לכלול את העובדים הסוציאליים שעוסקים בעמותות, שעובדים בעמותות. מה, אלה בנים חורגים של המערכת, שאינם מגישים שירות, שאין להם שליחות מוסרית, חברתית, לכלל החברה? תודה רבה.

אדוני היושב-ראש,

משפט אחרון,

אני פונה לממשלה: לא לחכות שגם היום יעבור, ואף יום חמישי יעבור, ואז יגידו: שישי-שבת זה סוף-שבוע. אפשר לסיים את זה היום, תוך עמידה על שתי דרישות עיקריות. הדרישה הראשונה: לקבל את העמדה של העלאת שכר של 30%; וכן לכלול את כל העובדים הסוציאליים שעובדים בעמותות בתוך ההסכם הקיבוצי. תודה רבה, אדוני.

חבר הכנסת אחמד טיבי, ואחריו, חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, יש כמה מקצועות, עם כל הכבוד לכולם, שבהם יש אמירה ערכית, מצפונית, של נתינה. רפואה, למשל, רופאים, עובדים סוציאליים,

ומקצועות אחרים. עובדות ועובדים סוציאליים נשחקים, והיחס של המדינה אליהם הוא יחס של כפיות טובה. משכורות דחק שבשום פנים ואופן לא תואמות את הנתינה ואת המאמץ ואת ההשקעה שהאנשים המצוינים האלה נותנים לחברה. מצב העובדים הסוציאליים בישראל, היהודים, הוא קשה, גרוע. מצב העובדים הסוציאליים הערבים, אדוני היושב-ראש, הוא קשה עוד יותר. סטטיסטיקה: בשנת 2007, כל עובד סוציאלי ערבי טיפל בממוצע ב-677 תיקים. ב-2008 הממוצע הוא 502 תיקים, לעומת 375 תיקים של העובד הסוציאלי היהודי, וכולם מקבלים משכורת גרועה, בלתי הגיונית, בלתי סבירה. יתירה מזו, ברשויות הערביות הם אפילו לא מקבלים את המשכורות בזמן, העובדים הסוציאליים ועובדי לשכות הרווחה. וההוצאה ביישובים האלה, בכל מה שקשור לענייני רווחה, היא הוצאה נמוכה בהשוואה ליישובים אחרים, אף-על-פי שמדובר באוכלוסיית מצוקה. העובדים הסוציאליים, אדוני היושב-ראש, בשביתתם, לא מבקשים צדקה אלא מבקשים צדק חברתי. יפה. אני תמיד שמח שיש אנשים שחוזרים על משפטים חשובים שהטבענו פה. בנושא הזה, חבר הכנסת פרץ, לא רק שאני חולק לך תשבחות, אתה תמיד חלוץ בראש המחנה. תודה. יש חברי כנסת שיודעים לפרגן. מה, אני מפרגן לך. מגיע לך. יתירה מזו, חבר הכנסת פרץ, את זה לא אמרת: במשרד האוצר מתעניינים הרבה בגז ונפט, רווחה חשובה יותר. רווחה חשובה יותר מבארות גז, מבארות נפט. אלה דברים חשובים, אבל רווחה קשורה בכבוד האנושי, בשרידות, בקיום וחיים בכבוד, כדי שלא לפגוע באפשרות של אנשים שמקיימים את חובתם. עובדים, נותנים, הנתינה היא האלמנט החשוב בעבודה של העובדים הסוציאליים. הרי בסופו של דבר הממשלה תיכנע. היא תיתן להם את זה. אבל למה אחרי כל כך הרבה הפגנות, שביתות? תראה איזה מקרים מצטברים עכשיו ללא טיפול: ילדים במצוקה, משפחות במצוקה, ילדים מאוימים, ברצח, בהתעללות, במעשי אונס. תודה רבה. נא לסיים.

שהממשלה תתעשת ותיכנע, היום,

חבר הכנסת נסים זאב, ואחריו, חבר הכנסת אילן גילאון. אדוני היושב-ראש, החזית החברתית נמצאת במליאה.

תודה רבה. תודה רבה על החיזוק. כבוד השר כחלון, אני רוצה לומר בנימה אישית אליך, מפרשת השבוע, אני אפתח בדבר תורה. כתוב "ויקרא אל משה" אל"ף זעירה, ומשה רבנו, כאשר הקב"ה דיבר אליו, כתוב שהוא לבד שמע וכל ישראל לא היו שומעים. לכן כתוב "ויקרא אל משה".

השר כחלון, אל תשאלו שאלות. הוא שומע ומקשיב ומטפל, אפילו שכל ישראל לא שומעים, הוא שומע. ומה לעשות? הכול חיוני. רופאים זה לא חיוני? שביתת אחיות זה לא חיוני? מורים זה לא חיוני?

אתה אתנו או נגדנו? רגע, תשמע אותי. לא להפריע לחבר הכנסת נסים זאב. תגידו לי מה אתם רוצים בעצם. מה בעצם הטרוניה והתרעומת כנגד הממשלה? אני אומר לך מה רוצים: ששר האוצר יפתח את האוצר, את הקופה, ושכל אחד יחליט לעצמו כמה לכתוב בתלוש המשכורת שלו. די, אל תגזים, אל תגזים. אני רוצה לומר לכם, נסים, שלא תצטרך עובד סוציאלי. אני אומר לכם, עוד לא היתה ממשלה שטיפלה כל כך טוב, כל כך מהר, כמו שעכשיו האוצר טיפל בנושא של העובדים הסוציאליים. בשביל זה העובדות הסוציאליות מנקות רצפות להשלמת הכנסה. סליחה, את הרי רשומה אצלי לעמדה אחרת. למה אתם מתעלמים ממה שהאוצר עד עכשיו עשה, בשלושה-ארבעה ימים? להיות קצת פייר מול שביתות אחרות, שראינו שלקח הרבה יותר זמן. אפילו שביתת הנכים, לקח חודשים. פה הממשלה באה ואמרה, האוצר בא ואמר: אני מוכן לתת את התוספת של 20% לכל אלה שנמצאים בקטגוריה של העמותות. ואני חושב שכל נושא העמותות נבע מההיסטוריה ארוכת השנים, ואני הייתי בעיריית ירושלים כאשר באו ודרשו מהרשויות המקומיות לצמצם עובדים. אתה יודע, מר פרץ, אתה בקי בזה, איך נוצרו כל העמותות האלה. הרי באה הממשלה, בפרט משרד הפנים, שאומר: אני מוכן לתקצב אתכם, לתת את האשראי, את התקציב, את התוספת, בתנאי שתצמצמו את מספר העובדים.

צמצמו את מספר העובדים שהם עובדים של הרשות המקומית ואז הרשות המקומית פתחה עמותה והוסיפה את אותם תקנים דרך העמותות. זאת אומרת, יוצא שבסופו של דבר, אפילו יש היום יותר עובדים שהם דרך העמותות מאשר עובדי רשויות מקומיות,

להראות שפחות או יותר העירייה נמצאת באיזונים נכונים, היא חייבת את הדיווחים לממשלה.

לכן אני אומר, עם כל הכבוד לתרעומת, אנחנו גם צריכים להכיר בעניין הזה שהאוצר עושה מעל ומעבר ומנסה לפתור את הבעיה. ואני מאמין שהפתרון יבוא בתוך כמה ימים, כמו ששמענו את זה הבוקר מסגן שר האוצר וגם משר האוצר עצמו.

חבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת עמיר פרץ. חברת הכנסת זוארץ, את מפריעה לשר להתרכז בנאומים. הוא צריך לבנות את התשובה לפי הדוברים. בסדר. אני סומכת על השר, אני סומך עליו שהוא ייתן את אותה תשובה.

זה שילוב קואליציה אופוזיציה מעניין. יישר כוח, אני מחזק את זה. בבקשה, חבר הכנסת אילן גילאון. אני אגיד לך מה אני רוצה מהממשלה. אני רוצה מהממשלה 200 גרם של הגינות,

כי יש גבול לפער הענק, באותו שבוע אתה מסתכל על מאבק של האנשים שהם הדבר הכי טוב שיש בחברה הזאת, מה שנקרא: ארץ-ישראל שבאה כדי לתת ולא לקחת, מול המסקנות של ועדת-נאמן בנושא של שכר הבכירים. מדינה שבתוכה עובד סוציאלי, עובדת סוציאלית, צריכה לעבוד 25 שנים כדי לקבל שכר של בכיר אחד, נניח מנהל בנק, הכול מוכח כאן. המאבק הוא לא מאבק של העובדים הסוציאליים, 25 שנה? 25 שנה, בהנחה שהם היו מקבלים 6,000 שקל בחודש, אבל הם לא מקבלים את זה. ואני שומע את הרמייה הזו של האוצר, שמדברת על שכר מינימום לעובדי עמותות, של 5,500 שקל. הם מתכוונים, אדוני, למשרה מלאה. אבל רוב העובדים הסוציאליים בעמותות האלה לא עובדים משרה מלאה. ואז בשיטה הידועה של הממשלה, של הפרד ומשול,

כמו שז'בוטינסקי אומר. בוא תפצל אותם, בוא תיקח את העובדים של הרשויות לחוד ואת העובדים של העמותות ואת העשירים לחוד ואת העניים לחוד,

כאילו יש עובדים סוציאליים שהם עשירים. תודה רבה. מה, סיימתי? אז תן לי עוד דקה בשם הציונות. עוד דקה בשם הציונות השפויה. אדוני, אני הייתי אתמול בהפגנה, כמו כמה מחברי,

אני רוצה להגיד לך, באמת ראיתי את מדינת ישראל של נעמי שמר. לא היתה לי הרבה הסכמה עם נעמי שמר אבל בדבר אחד תמיד היתה לי הסכמה אתה, שבאנו לתת ולא כדי לקחת. לרמות אנשים כאלה זאת לא רק איוולת, זהו פשע. זה לא צריך להיות עד מחר בבוקר, היה צריך להילחם וזה היה להיגמר אתמול. למה בכל דבר צריך מאבק, במקום שתהיינה סוף-סוף החלטות הגונות? הציבור הזה הוא השאור של מעמד הביניים, שהופך למעמד חלש של הפרולטריון, אבל הוא גם כיכר תחריר, אני מקווה, של מדינת ישראל שמפסיקה להיות מדינה במכרז ומפסיקה להיות עסק לכל מיני טייקונים ומשקיעים שמנצלים אותה, את בארותיה, ולאחר מכן מוכרים לה מים שהם בעצמם מתפילים אותם. תודה רבה. אלה הם האנשים. אל תנצלו אנשים שרואים את אורח חייהם כשליחותם. זוהי תורתם אומנותם. כי אתם יודעים שזה ציבור תמים. אל תרעו אתם, אל תרעו להם. תודה רבה, חבר הכנסת אילן גילאון. אחריו, חבר הכנסת עמיר פרץ. אחריו, יושב-ראש ועדת הכספים, הרב משה גפני, נא להתכונן.

שלוש דקות לזכותו של כבודו. שומעים טוב? כי את אילן בקושי שמעתי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר, קודם כול אני מאוד מברך על כך שלמזלנו שר הרווחה היום הוא חברנו כחלון. לא שחלילה אני מלין על שר הרווחה הקודם, אבל יכול היה ביבי לבחור תחליף אחר. טוב שאתה נמצא היום. אתה איש ליכוד ואתה מביע עמדות חד-משמעיות באשר לצדקת המאבק. אני חושב שגם חבר הכנסת אחמד טיבי היטיב לתאר את ההבדל בין התעסקות עם גז לבין ההתעסקות בנושאים אנושיים. המאבק של העובדים הסוציאליים בעצם לא יישאר בחצר שלהם. זה נכון, חשש האוצר שהדגל הזה שהניפו העובדים הסוציאליים יגלוש למגרשים אחרים הוא חשש נכון, אבל למה המדינה כל כך חוששת מזה שמישהו קובע נייר לקמוס חדש לצדק? למה המדינה כל כך חוששת מזה שיש קבוצה שהולכת לקבוע קווים חדשים של מה זה הזכות להתפרנס בכבוד? מדוע? אני חושב שמדינת ישראל, אסור לשבת ליד השר. על-פי תקנון, אסור. השר יכול לשבת לידך. זה כתוב בתקנון? חבר הכנסת שאמה, תראה מה עשית, רק הגעת. עכשיו הוא מאבד את הזמן, חבר הכנסת עמיר פרץ.

לא דקה, הוא בזבז לי שתי דקות לפחות. על מה אתה מדבר, אדוני, תתחיל מחדש הכול. אני ציפיתי מיושב-ראש ועדת הכלכלה שהוא יכיר את התקנון. יושב-ראש ועדת הכלכלה היה גם סגן יושב ראש הכנסת. זה לא מוסיף לך כבוד שאתה לא יודע את התקנון.

על הסעיף הזה כבוד הכנסת, אז אוי ואבוי לנו.

אל תריבו על הכיסאות כשאנחנו דנים בנושא כה חשוב. אם על הסעיף הזה תפארתו של תקנון הכנסת, אוי לנו ואבוי לנו. אדוני יושב-ראש ועדת הכלכלה, זה דבר מקדמת דנא. אנחנו נמצאים פה הרבה מאוד שנים בכנסת, וכך ראוי שיהיה, חבר הכנסת כרמל שאמה. חופש התנועה. סלח, לי. עם כל הכבוד לך, העובדים הסוציאליים על הפרק. זה באמת הרבה יותר חשוב. המאבק על הכיסאות הוא חשוב, אבל לא עד כדי כך, תעזוב את זה. בבקשה, אדוני. אני חושב שהיום המאבק הזה אולי מפיל סכר של אטימות שמלווה אותנו הרבה מאוד שנים בכל התחומים. אני פונה לעובדים הסוציאליים: הבינו שכל עוד לא יצאתם לשביתה המאבק היה רק שלכם, מרגע שיצאתם לשביתה, המאבק שייך לכל עם ישראל בהדדיות. עם ישראל אחראי היום לכך שהשביתה הזאת תצליח. חלילה לנו למדינה, חלילה לנו לחברה הישראלית, חלילה לנו לעתיד ילדינו, אם העובדים הסוציאליים יחזרו לביתם מושפלים, ללא הישגים, ומבלי שפתרו את בעיות היסוד שמלוות אותם. כי אז זה ילווה אותנו בכל מאבק, בכל ויכוח חברתי שיהיה בעתיד. העובדים הסוציאליים צריכים להבין מה מוטל כאן על כף המאזניים. אל תוותרו. אין לי ספק שאם מחר העובדים הסוציאליים יאמרו לכל הציבור בישראל שהם רוצים שביום מסוים, בשעה מסוימת, כולם יעמדו דום לכבוד המאבק, תראו שתהיה הזדהות מהקצה האחד לקצה השני. אם הם יאמרו: אנחנו קוראים לכל מדינת ישראל לסגור לשעה אחת של הזדהות, לא תאמינו כמה שהציבור יקום ויעשה זאת. לכן אני פונה לממשלה: אם אומרים, היזהרו בבני עניים, לא מדובר פה בבני עניים. מדובר פה באנשים גאים, שרוצים שכשהם מטפלים באותם אזרחים, שעד שהם מחליטים ללכת לעובדת הסוציאלית, כמה לוקח להם כדי לאזור את האומץ, את הכוחות הנפשיים לחשוף את מה שהם רוצים לחשוף? כשהם מגיעים לשם הם מבינים שהם מצאו משענת. אנחנו הפכנו את העובדים הסוציאליים לכאלה שמחפשים משענת לעצמם. הייתכן? לכן, אדוני שר הרווחה, עליך מוטלת האחריות, לא משענת של קנה רצוץ יהיו העובדים הסוציאליים אלא היום מתפקידך לחזק את אותה קבוצה. לא רק לתת לה את הגיבוי אלא לעשות מלאכה כפי שאתה יודע לעשות, בנועם הליכות, בדרכך, אין בעיה. אבל בסוף, גם אם הם יסכימו להתפשר, כי יגיע רגע שהם כבר יתעייפו מהמאבק, דע לך, תוצאות המאבק הזה יקבעו את אופיה, את דמותה של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית להרבה מאוד שנים. תודה.

חבר הכנסת הרב משה גפני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אדוני השר, אני מבקש לדבר על היבט אחר של העניין שדיברו עליו כל הדוברים לפני, ואני מזדהה עם הדברים. בכלל, יש שביתות שלא כולנו מזדהים אתן. זה מקשה את החיים. יש דברים שאנחנו אומרים: בלאו הכי יש להם משכורת גבוהה. זאת באמת שביתה, כמו שאמר חבר הכנסת עמיר פרץ, זאת באמת שביתה שכולנו מזדהים אתה. היה לגבי זה דיון. היה גם שר האוצר היום בוועדת הכספים. הוא אמר בעצמו: זה סקטור שכולנו מזדהים עם המאבק שלו. אני מבקש, אדוני היושב-ראש, לדבר על התהליך הזה של השביתה וללמוד ממנו מה קורה או מה התהליך שקורה במדינה. הוויכוח התחיל קודם כול על גובה השכר, והיה צריך לעשות על זה שביתה. השביתה היתה מוצדקת והממשלה באה לקראתם, אני לא נכנס לפרטים האלה. אז התחיל ויכוח. אמר את זה אתמול ניסנקורן מההסתדרות. אתמול הוא היה בוועדת הכספים והוא אמר שהוויכוח הוא על הארגונים, על העמותות, אם גם הן חלק מהעניין. עכשיו תראו מה קורה מבחינת העניין הזה. המדינה יוצאת משירותים רבים שהיא צריכה לתת, היא פשוט יוצאת מזה, היא מעבירה את זה לארגונים חיצוניים, לעמותות, כמו שהיה עם בריאות התלמיד. המדינה יצאה, אין אחיות של בריאות התלמיד מטעם המדינה, זה עבר לארגון, לעמותה. עכשיו תראו מה קורה מבחינת העניין הזה. המדינה יוצאת משירותים רבים שהיא צריכה לתת,

לעמותות,

המדינה יצאה, אין אחיות של בריאות התלמיד מטעם המדינה, זה עבר לארגון, לעמותה. עכשיו תראו מה קורה מבחינת העניין

אני מבקש לציין כמה עובדות, היות שאני חלק מהמשא-ומתן ויש עלי אחריות. אלפי עובדים סוציאליים נמצאים במשרדי, אלפים נוספים נותנים שירות למשרד שלנו. משרד הרווחה, יש לו בערך 3,000 חוזים עם עמותות ועם נותני שירותים למדינה למעשה. עכשיו תראו מה קורה מבחינת העניין הזה. המדינה יוצאת משירותים רבים שהיא צריכה לתת, היא פשוט יוצאת מזה, היא מעבירה את זה לארגונים חיצוניים, לעמותות, כמו שהיה עם בריאות התלמיד. המדינה יצאה, אין אחיות של בריאות התלמיד

חשב שהקבוצה הזאת צריכה להיות חריגה. זאת אומרת, אדוני היושב-ראש: הכירו בחשיבות של הקבוצה הזאת. לא היינו צריכים את כל ההצגה הזאת כדי להכיר בחשיבות של הקבוצה, הכירו בה לפנינו.

כשהגענו לנושא העמותות, שהוא נושא באמת קשה וכבד, קיימנו כמה דיונים, והדיון האחרון היה אתמול בלילה, בהשתתפות סגן שר האוצר, שמוביל את זה מטעם האוצר, איציק כהן,

יושב-ראש איגוד העובדים הסוציאליים, אבי ניסנקורן, יושב-ראש האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, שמנהל את המשא-ומתן מטעם ההסתדרות, אילן לוין ועבדכם הנאמן. ישבנו כמה שעות בהסתדרות, וכדי לא להלאות אתכם יותר מדי, אני אספר לכם להיכן הגענו. עכשיו, להגיד לכם אם זה טוב או לא טוב, אני לא יכול. עצם זה שהשביתה עדיין לא נגמרת, כנראה משהו לא התחבר עד הסוף.

לגבי עובדי העמותות הגענו להסכמה עם האוצר, לא להסכמה, אחרי ריב גדול מאוד, שעובדי העמותות יהיה להם סוג של רף תחתון. מה זה רף תחתון? שמ-day one,

מהיום הראשון שהבן-אדם עובד סוציאלי, רמת השכר שלו לא תפחת מ-6,000 שקל ברוטו, שזה יוצא 5,500 או 5,400, לא יודע בדיוק כמה. מ-day one, מה שנקרא. ואני, לבי אתם, ואני חושב שהם חשובים. אבל גם מ"פ ביהודה ושומרון, שמסכן את החיים שלו, מתחיל עם המספרים האלה. אני לא מדבר על שוטרים וסוהרים. יש 80% בעם הזה שלא מגיעים לרמת השכר הזאת ב-day one. אבל אני אומר עוד פעם: היות שהקבוצה מיוחדת, אני אתם.

ואתמול הודעתי ליושב-ראש האיגוד שאני עדיין אתו. שימו לב: עדיין אתם. אבל תסכימו אתי, חברים, שהפערים כבר לא גדולים. הרי הלב נחמץ לראות 3,800 ש"ח, באמת הלב נחמץ, אבל 6,000? לחלשים, עם החזקים כבר גמרנו,

הם מספיק חזקים וסידרו את עצמם לבד.

אני, מצדי, שכל אחד יתחיל ב-25,000 שקל בחודש. אני אוהב אנשים שיוצאים מהבית לעבודה, משתכרים יפה, לא שכר מינימום, "שכר מינימום" זאת מלה איומה, צריכים להשתכר 12,000, 14,000 שקל. לבוא הביתה מחייכים, יכולים לתת לילדים מה שרוצים, רמת חיים סבירה, זה החלום שלי. זה החלום שלי, שכל אדם שיוצא מהבית בבוקר לעבודה, מי שלא עובד,

אם הוא נכה,

צריך לסייע לו,

אבל בן-אדם שיוצא לעבודה, גם אם הוא עובד סוציאלי, עובד במפעל "עשת" אשקלון, או מלמד במכללת "תל-חי" בתל-חי, שיצא מהבית עם חיוך, יחזור עם חיוך, יסתכל לעיניים של הילדים שלו ושל המשפחה שלו, עם הכבוד שלו, וידע גם לספק את הצרכים. להגיד לכם שאני מאושר מרמת שכר של 6,000 או 6,500, או לא יודע בכמה זה יסתיים בסוף, עדיין לא.

אני חושב שברמת המחיה של היום אנשים זקוקים ליותר. אבל לבוא ולומר שהאוצר, או ממשלת ישראל, לא באה לקראתם, וגם חשוב לציין, חבר הכנסת עמיר פרץ, שה-6,000 זה נדיר, הם צמודים למגזר הציבורי. זאת אומרת: כשיעלו לנו את המשכורות יעלו גם להם את המשכורות. דבר שלא היה.

ודיברו על זה הרבה פה,

הם בעבר נזרקו לשם ושכחו מהם. היום הם צמודים, לפחות לפי ההצעה. דרך אגב,

כי אולי האוצר עוד יחזור בו, אבל זה מה שהיה אתמול בלילה. אלו של העמותות? אני מדבר כרגע על העמותות. האחרים, לא, ההצמדה שלהם, שתהיה לשכר, כל עלייה תחול על כל עובד,

כן, כן.

זה סוג של הצמדה שלא היתה בעבר. דבר נוסף, חברי הכנסת, לקחתי על עצמי כשר הרווחה, יחד עם מנכ"ל משרדי, לאכוף את זה. ואני אומר לכם בעצב שגם את שכר המינימום היום לא אוכפים. לקחתי על עצמי לאכוף את זה, לאכוף את זה באמצעות חוזים, באמצעות הסכמים. זאת אומרת, אדם שבא להתקשר עם משרד הרווחה צריך להראות לנו כמה הוא משלם לעובד הסוציאלי, כמו שהוא מראה לנו אם יש לו רופא, אם הוא עומד בתנאי רשיון, מה השכר שהוא משלם. ואם הוא משלם 5,000, למשל, וזהו, ואין לנו מישהו אחר, כי יש לזה משקולות, אם הוא ישלם 7,000 או 9,000, יש לו יתרון בקבלת העבודה. אבל אם הוא ישלם 5,000, הוא מקבל מאתנו את ה-1,000. אנחנו, אוטומטית, מוסיפים לו 1,000 שקל, או 10,000, אם הוא מחזיק עשרה עובדים, והאוצר משפה אותנו בזה. אפשר שאלה? אתה מסכים, כבוד השר, לשאלה? זאת אומרת שאני סיימתי.

בטח. לא, באותו נושא. נו, מה חשבתי? שתשאל אותי על הכדורגל? בטח באותו נושא.

היה משחק טוב אתמול. היה באסה. 3:1. כן. אם השר מסכים, בבקשה. אדוני השר, לגבי העניין של ה-6,000, האם קבעתם גם איזה סולם דרגות עתידי? כי אם לא, בתוך שנתיים, המינימום בעמותות יהיה גם המקסימום בעמותות. אני שואל. בתוך שנתיים כולם יהיו 6,000. לא,

אנחנו אמרנו שה-6,000 זה רף תחתון. יהיה עניין גדול לאנשים גם לשלם 7,000 ו-8,000. ומי שמקבל, הרי השכר שלו יתעדכן. אנחנו לא משאירים, לא מקפיאים, השכר שלו יתעדכן. להגיד לך שהיינו קובעים המשך של זה, זה באמת דבר אופטימלי. זה כמו לתת לכל אחד עוד 10,000. זה נכון. מה שאתה אומר זה דבר נכון, אם היה אפשר. אבל לדעתי זה לא מעשי. מה מציע אדוני השר? מה שאני מציע זה דבר כזה: להמשיך לגבות את העובדים הסוציאליים, לפני ההצעה האופרטיבית שלך, שאתה מתכוון מבחינת הפרלמנט. להמשיך. אבל לדעת שזה נכון שזה מודרני וזה אופנתי, וכולנו ישבנו פה, ועכשיו ברוך השם יושבים פה, ומן הסתם גם נחזור לפה, הכול יהיה בסדר, גם באופוזיציה צריך להקשיב למוזיקה שיוצאת מהממשלה. היא מוזיקה נעימה, היא מסבירת פנים, ואני אומר לכם את זה. ואני יכול לספר לכם שאתמול, תוך כדי המשא-ומתן, כשעלתה הצעה מסוימת מהאוצר, אני, חבר הכנסת ברכה, אמרתי לנציג האוצר: גם אם הם יסכימו, אני לא מסכים. יצא סוג של הצעה מפלה. רצית יותר.

משאיר לך את זה לדמיון. לא הסכמתי. אני לא יודע אם העובדים הסוציאליים, אמרתי: גם אם יסכימו,

כי פה היה סוג של אפליה. שוב, אני אשמח אם יהיה עוד צעד או חצי צעד. אנחנו במקום טוב. הערב,

אנחנו ממשיכים את הדיונים, ממשיכים את הישיבות. אני חושב שבאמת התקדמנו יפה, ומקווה מאוד שנסיים ונוכל לבוא עם בשורה, גם לעובדים הסוציאליים וגם לאנשים שדיברנו עליהם, הנזקקים, שהם כרגע, בשעות האלה, הסובלים ביותר. תודה רבה, אדוני. מה אדוני השר מציע? מה שרוצים החברים.

מליאה, מליאה.

אנחנו מצביעים. לפני שאנחנו מצביעים, יש לנו, לעקוב אחרי הנושא בוועדה.

חברים, רגע. יש עמדה אחרת. מתי יהיה הדיון? למה, למה? יש דיון, שבוע שעבר. שתי חברות ביקשו עמדה אחרת, זוארץ ולוי אבקסיס.

חברת הכנסת אבקסיס, את ביקשת עמדה אחרת, לא?

בבקשה. אנחנו מסבירים על ההצבעה עד שאת מגיעה למיקרופון. בבקשה. אדוני היושב-ראש, נכבדי השרים, הנציגים של העובדים הסוציאליים שנמצאים אתנו כאן ביציע, אני חושבת שבאמת השביתה הזאת היא שביתה שיצרה איזה סוג של אחדות בעם. אני באמת ובתמים מאמינה שהשר כחלון עושה את כל שביכולתו על מנת להביא לסיומה המוקדם וההוגן של השביתה הזו. לבי על אותן משפחות, שהיום באמת גם הן תומכות במאבקם של העובדים הסוציאליים. שמענו פה, אני חושבת, איזו טיוטת הסכם או הבנות בסיסיות כלשהן, ואני מפחדת מבחינה אחת, בגלל החולי, שחלק מאתנו התאהב בו, של ההפרטה הגורפת, להפריט הכול,

מתברר שקמו כמה גופים שיש להם גם הכשרון והיכולת לעשות תמרונים כאלו ואחרים. לצערי הרב, אני קצת חוששת שהם, גם בהצעה הזו, יוכלו לעשות סוג של ג'אגלינג כזה ולדעת איך להוציא מאותו עובד סוציאלי שיעבוד משרה מלאה בפועל אבל במשכורת לא יגיע לאותה דרגה, לאותו תשלום בעבור משרה מלאה. אז יגידו חצאי משרה, אבל יטילו עוד הטלות, יטילו עוד התחייבויות או דברים שקשה לעמוד בהם, בדיוק כמו שעושים עם אחיות בית-ספר: נותנים מין רשימה להספיק, ומי שלא, גם חוטף ואחרת גם מפוטר, מי שלא עומד באותן מטלות.

חובה עליך, ואני מאמינה שככה תעשה, לנסות ולדאוג לסתום את אותם חורים, לסתום את אותן פרצות, את אותן אפשרויות שאותם מפעילים או זכיינים או קבלנים, או איך שלא נקרא להם, ינסו לעשות על מנת למקסם את הרווחים שלהם ובאמת לצמצם את ההוצאות שלהם. אני מציעה להעביר את הדיון לוועדה. אני מאמינה שאם השביתה תסתיים אז לא יהיה צורך גם בכך, אבל יש לנו דיון מהיר שהוקפא מהשבוע שעבר, מה שאומר שבכל רגע נתון אפשר להפעיל אותו.

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

חברת הכנסת זוארץ,

כבוד היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, כבוד השר, אני יכולה להכתיר אותך כרובין הוד של השכבות החלשות, גם בעבודה שלך במשרד התקשורת, ואני מברכת אותך על ההתגייסות כאן. אבל לפני שבוע קיימנו דיון בוועדה למאבק בסחר בנשים מתוך רצון להגן על עובדות שמגיעות לארץ ולבדוק את החוזים שלהן, החוזים הלא-חוקיים. ופתאום מסתבר שמתחת לאף שלנו,

בתוך מדינת ישראל, יש עובדים ועובדות שמוחתמים על חוזים ונאלצים לעבוד בתת-תנאים, מבלי שיש איזה פיקוח. ואמרת יפה, כרגולטור, כמי שאמור לפקח על אותם ארגונים, אולי הגיע הזמן באמת לפקח על השכר ועל החוזים שמחתימים אותם ועל שעות העבודה שלהם ועל תנאי העבודה שלהם ועל זכויות האדם שלהם.

במקרה הזה יש סחר מודרני בבני-אדם בחסות המדינה, תודה רבה. שמתנערת מאחריותה, מעבירה את זה לארגונים. ועוד משפט אחד: הדבר החמור ביותר שהמדינה עושה זה שהיא מעבירה את הכספים שהיא מחויבת להעביר לעמותות באיחור של חודשים. אז במקרים רבים אותם מפעילים גם מעכבים שכר של עובדים או מלינים שכר של עובדים ופוגעים גם בשירותים שהם נותנים. אז זה שני צירים: האחד זה השכר של העובדים בעמותות ובארגונים, והציר השני, להעביר להם את הכסף בזמן. הרבה ארגונים מתלוננים על כך שהם מממנים את המדינה, לפעמים יותר מחצי שנה. תודה רבה.

ועדת העבודה והרווחה, כמובן. מי שבעד ועדה, יש לי הערה להצבעה, אדוני. להצבעה? בבקשה. מה ההערה? אדוני היושב-ראש, לפני שלושה שבועות התקיים פה דיון בהצעה לסדר-היום, שלי ושל חברי כנסת אחרים, בנושא שביתת העובדות הסוציאליות. הנושא הועבר לוועדה, ועד היום הדיון הזה בוועדה לא התקיים. השביתה כבר מתקיימת. אם היה הדיון נערך לפני שבועיים, העובדים הסוציאליים ביקשו לדחות את זה,

אני חושב שזה חבל שהדיון לא התקיים. אני חושב שדיון יכול להתקיים גם במקביל למשא-ומתן. תודה רבה לאדוני. מי שבעד, בעד ועדת העבודה והרווחה, מי שנגד, בעד הסרה. אנחנו מצביעים. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות

בעד, 19, נגד ונמנעים, אין. הנושא של שביתת העובדים הסוציאליים עובר לדיון,

מהבוקר, לסגן שר הבריאות, אבל אנחנו באמצע. אי-אפשר באמצע. בסדר. חשבתי שעברנו לנושא הבא. 19 בעד העברת הדיון בנושא שביתת העובדים הסוציאליים לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. תודה רבה. כן, מה רצית לשאול, חברת הכנסת אבקסיס? היתה שאילתא לסגן שר הבריאות מהבוקר. נכון. קלענו לדעתך, אנחנו חוזרים לשאילתא. אנחנו חוזרים לסדר-היום מהבוקר: שאילתא דחופה, שהופנתה על-ידי חברת הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ, ששואלת את סגן שר הבריאות. בבקשה, חברת הכנסת ברקוביץ. נא להקריא את השאילתא לכבוד סגן השר. כבוד סגן השר, אני שמחה שחזרת בשלום. אני רוצה לשאול שאילתא בנושא תקנות מקורות אנרגיה: יעילות אנרגטית מזערית של נורה חשמלית. רצוני לשאול:

אדוני סגן השר, הובאו בחשבון השפעות הקרינה, הספקטרום הכחול, דיכוי מלטונין, ואדי הכספית העלולים להשתחרר? 2. מה ייעשה לבחינת דרכים אחרות לחיסכון בתאורה? 3. האם לא מונעים מהציבור את זכותו להחליט? תודה לגברתי. בבקשה, כבוד סגן השר. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להבהיר: בבוקר, אני מתנצל, איחרתי כי היתה תאונת דרכים בדרך, לא אתי, חלילה. הייתי בפקק ולא יכולתי להשתחרר. אדוני בריא עכשיו? הכול בסדר? זה לא אתי. היתה בדרך תאונת דרכים והתעכבתי. זה מה שהיה.

אני רוצה לענות על השאילתא, בתקווה שהבנתי מה שאני הולך להגיד. חברת הכנסת ברקוביץ. בבקשה, אדוני.

מקווה שאני אבין מה שאמרתי, לא יכול להגיד שכל מלה, אבל אקריא את התשובה שהכינו לי. אני מקווה שגם אני אבין אותך. כן. 1. נוהגים לסווג את תדרי הקרינה האלקטרומגנטית האולטרה-סגולה,

הנכללים בקרינת השמש המגיעה לכדור-הארץ, לשלושה תחומי תדרים, אורכי גל: UVA, UVB, UVC. קרינת UVC, האנרגטית ביותר, נבלעת כולה באטמוספירה ואינה מגיעה, למרבה המזל,

התברר לפני כמה שנים שנורות פלואורסצנטיות קומפקטיות, שתועלתן רבה בהיותן חוסכות חשמל במידה משמעותית בהשוואה לנורות ליבון רגילות, פולטות קרינת UV בעיקר, אך לא רק בתחומי UVA. גורמים מקצועיים רבים נדרשים בתקופה האחרונה לסוגיית חשיפות בני-אדם לקרינות UV. אחד המקצועיים ביותר ביניהם הוא ה-HPA הבריטי, Health Protection Agency. בסדרת מאמרים והנחיה שפרסם התריע מפני חשיפות יתר לנורות פלואורסצנטית. לאור הממצאים הנ"ל החליט ה-HPA להגביל, משיקולי זהירות מונעת, את החשיפה לנורות פלואורסצנטיות קומפקטיות, באופן שכאשר משך החשיפה צפוי לעלות על שעה אחת ביממה, יש להרחיק את הנורה מן הנחשף כדי 30 ס"מ לפחות.

קבע ה-HPA שאנשים החולים בלופוס, הידועים כבעלי רגישות מיוחדת לחשיפה לקרני השמש, מוזהרים במקביל מפני שימוש בנורות מן הסוג הנדון. יחד עם זאת, מודגש בהנחיות, שההגבלות הנ"ל אינן חלות על נורות "אטומות", זה נורות רגילות, דהיינו נורות המוגנות על-ידי כיסוי זכוכית נוסף. 2. לאור המלצות ה-HPA בעניין מרחק בטיחות מינימלי ובמסגרת עקרון הזהירות המונעת, משרד הבריאות פרסם הודעה לציבור בנושא, כבר בחודש נובמבר 2009, שבה המלצנו לשקול בחיוב אימוץ זהיר, ואולי אף מדורג, של ההמלצות הבריטיות בישראל. הווי אומר, למי שנחשף למעלה משעה ביממה לנורות אלה, להרחיק את הנורה למרחק של 30 ס"מ לפחות, וכן לאנשים החולים בלופוס והרגישים לקרני השמש להיזהר אף הם מכך. 3. כאמור, ההמלצות האלו, שהמשרד פרסם לציבור ואף מופיעות גם כיום באתר האינטרנט של המשרד, הן קלות לביצוע, וכל אדם יוכל לאמצן ולנהוג בהתאם, בקלות יתירה וללא מאמץ מיוחד. שאלה נוספת, חברת הכנסת שמאלוב?

אדוני סגן השר, האם הובא בחשבון שצריכת החשמל הביתית היא 15% מסך כל הצריכה, כאשר צריכת החשמל הביתית לתאורה היא 8% בלבד, מה שאומר, 1.2% מכלל צריכת החשמל? זאת אומרת שבכל מקרה החיסכון כאן יהיה שולי מול סיכון בריאותי, שבמקרה הטוב הוא לא ידוע. גם אתה בעצם אומר שיש בעיה בריאותית. רציתי לדעת אם משרד הבריאות מתכוון לעקוב אחרי נזקים אפשריים של החלפת גופי התאורה ברמה הארצית וליידע את הציבור, בקמפיין גדול, על אותה סכנה בריאותית שקיימת, בעקבות ניסיון,

לחסוך אנרגיה וכסף, אבל בריאות נראה שלא. כן, בבקשה, אדוני השר. תודה. משרד הבריאות עוקב כל הזמן אחרי ההתפתחויות וגם אחרי מה שנהוג בעולם. בהחלט, אני לא אהסס. אם אני ארגיש שיש מקום לאסור, אם אנחנו רואים שיש יותר הוכחות, אז אנחנו בהחלט נעשה את זה. אני מודה לך, גברתי. השאילתא הבאה, של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, שאילתא מס' 280: ייעוץ וטיפול בילדים על-ידי גורמים שאינם מאנשי מקצועות הרפואה, הבריאות והחינוך. בבקשה. אני מתארת לעצמי שכבר רובנו יודעים במה מדובר. אני אצמד לשאילתא, אבל היא גם בעקבות תמונות וסרטונים שראינו בשבועות האחרונים. אדוני סגן השר, השר בפועל, אני רוצה לשאול אותך: המטפלים משווקים את עצמם בשיטות שיווק הנבנות על החרדות והחששות של ההורים שילדיהם לא בריאים. רצוני לשאול:

מה ייעשה לטיפול בתופעה כדי שלא ייפגעו תינוקות נוספים? על העניין של ה"בייבי יוגה" והטלטולים האחרים.

כן, בבקשה, אדוני השר. 1. תודה, גברתי היושבת-ראש. התופעה של כניסת גורמים בלתי מקצועיים הפועלים ממניעים שיווקיים ומסחריים מוכרת, הולכת ומתרחבת. 2. המחלקה לפיזיותרפיה, בשיתוף עם המחלקה לאם ולילד במשרד הבריאות, התריעו והזהירו את הציבור בעבר ובהווה על הסיכונים המיידיים והמאוחרים העלולים להתלוות לטיפולים הניתנים על-ידי גורמים לא מוסמכים. משרד הבריאות פעל לקידום חוק מקצועות הבריאות, המחייב כיום כל מטפל בתחום לקבל תעודת מקצוע, דהיינו מה שנקרא רשיון, מטעם המחלקה לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות. בנוסף, הוא עורך בקרות על כל המסגרות הרפואיות האחראיות למתן שירותי רפואה ובריאות לציבור.

משרד הבריאות חוזר ומזהיר את הציבור הרחב שלא להתפתות אחר טיפולים לא מקצועיים, העלולים לגרום נזק בלתי הפיך לבריאות, וממליץ להתייעץ עם אנשי מקצועות רפואה ובריאות מומחים ומורשים בתחומם. חברת הכנסת, שאלה נוספת?

אדוני כבוד השר, אני חייבת להגיד לך שהגיעו אלי המון פניות, בתור מי שמתעסקת גם בילדים ובני-נוער בסיכון, ובין היתר כאלו, למשל כמו "קול הזכויות", למימוש זכויות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים, והם באים ומזהירים שמאחר שיש תורים מתארכים לאבחון ולטיפול בתינוקות וילדים ביחידות להתפתחות הילד, מה שגורם, אותה המתנה ארוכה דוחפת הורים מודאגים לטיפולים אלטרנטיביים שונים, חלקם מסוכנים, כפי שראינו בכתבות השונות, שעלולים בסופו של יום לפגוע בחייהם ובבריאותם של הילדים. הם אינם נמצאים תחת פיקוח, ולעתים ניתנים באכסניה ציבורית,

אנחנו רואים כל מיני פרסומים בטיפות-חלב וכדומה, סוג כזה של לוח מודעות, והם מדביקים שם מודעות, ואנחנו חושבים שאם זה שם זה כשר. השאלה היא אם כך אנחנו בעצם לא הופכים את בריאות ילדינו להפקר, ולמה אין מספיק בהסברה של משרד הבריאות. כי אני חייבת להגיד שאני הייתי בוועדה שגם זימנו, והיה בה דיון, בשדולה של ילדים ובני-נוער בסיכון, על תסמונת התינוק המנוער. שם שמענו דברים מאוד מזעזעים. מאחר שראשו של הילד כבד וגדול ביחס למשקל גופו והרקמה של המוח עדינה, הטלטול יכול לגרום לסריטות ממש בקליפת המוח, מה שיכול בחלק מהמקרים,

לגרום למוות, ובחלק מהמקרים הכביכול קלים, להפרעות אישיות במהלך החיים, להפרעות בלמידה, לקושי בראייה. ומאחר שזה פנימי, גם קשה לזהות את זה. אני חייבת להקריא לך משהו שאומר ד"ר יורם בן-יהודה, מנהל המחלקה,

בקצרה, בסדר?

לרפואה דחופה בילדים בבית-חולים "הדסה עין-כרם": אבחון התופעה בארץ לוקה בחסר, משום שהמודעות לתופעה אינה מספקת. אבחון התופעה נעשה רק במקרים קיצוניים שבהם התינוק סובל מתסמינים קשים. הוא ציין כי יש חשש שחלק מהמקרים,

של מוות פתאומי ללא הסבר של תינוקות נגרמים מתסמונת התינוק המנוער. מה עושים כדי להסביר את זה כמו שצריך, שכל הורה שלוקח את הילד במחשבה שהוא מטפל בו, בעצם פוגם בו?

אדוני השר. תודה, גברתי היושבת-ראש. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, הדרך לטפל בדברים האלה היא רק באמצעות החוק שהעברנו בקשר לחיוב רשיון, תעודה למי שבמקצוע.

דרך זה אנחנו יכולים לפקח. אין דרך אחרת. בכל אופן, במקום שייתנו הסבר על תסמונת, בעקבות הערתך, אני אסכים לבקש שאחיות בטיפות-חלב יעקבו גם אחרי הנושא הזה בטיפות-חלב. תודה, כבוד השר. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום: ביקורת של בג"ץ על הפרטת מערכת בריאות התלמיד,

5236, 5249, 5250, 5258, 5293, 5305, 5309, 5307, 5316 ו-5328. ישיב על כל ההצעות לסדר-היום סגן שר הבריאות,

ראשון הדוברים,

בבקשה. אחריו חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.

האסון הזה שנקרא הפרטת שירותי בריאות התלמיד הוא נושא שכבר דנו בו בכנסת בכמה וכמה הזדמנויות, אדוני סגן השר. ושוב הוא מגיע למליאת הכנסת כנושא דחוף, שעשרה חברי כנסת, ממגוון סיעות בבית, חוזרים ומעלים אותו על סדר-יומנו. אני מאוד אשמח, אדוני סגן השר, לשמוע באמת את תשובתך, ודברים חשובים וברורים מפיך. בקדנציה הקודמת, אדוני סגן השר, שנינו היינו חתומים יחד על הצעת חוק, יחד עם רוב חברי הבית, שקראה לבטל את ההפרטה הזו, נלחמנו גם בוועדה. נכון. היא קראה לבטל את ההפרטה הזו ולהחזיר את זה לידי המדינה. למרבה הצער, בגלל הקדמת הבחירות, לא השלמנו אז את החקיקה. הצעת חוק כזו נמצאת גם על שולחנה של הכנסת הזאת. והנה ההפרטה הזו מגיעה עכשיו לבית-המשפט העליון, ואני רוצה לומר לך, אדוני סגן השר: הפרטת שירותי בריאות התלמיד לא פחות חמורה ולא פחות מסוכנת מהפרטת בתי-סוהר. וכמו שבית-המשפט העליון פסל הפרטת בתי-סוהר, בסופו של דבר בית-המשפט העליון יפסול גם את ההפרטה הזו. אבל אנחנו עדיין לא הגענו לתחנה הזו, והשאלה היא למה אנחנו כמחוקקים לא קוראים את מה שכתוב על הקיר. המערכת הזאת לא יכולה להיות מופרטת. זו מערכת שהיתה קיימת, עבדה יפה.

לא בכל המקומות ולא בכל בתי-הספר, אבל באותם בתי-הספר כמו בית-הספר שלי, שהיתה בו אחות בית-ספר, זה היה הכותל המערבי של כל הילדים, לא רק למצוקות בריאותיות אלא גם למצוקות חברתיות ולהתמודדות עם קשיים ובעיות. מדברים על אלימות כלפי ילדים ובני-נוער, אחות בית-הספר היא התחנה הראשונה שיכולה וצריכה להתמודד עם זה. אדוני סגן השר, הסיפורים, למה, אני מקווה שלא. בקצב הנוכחי זה בהחלט יכול להגיע. לכן אני מציע לבטל את הפרטת שירותי בריאות התלמיד כדי למנוע את התחנות הבאות שגם עלולות להגיע. אדוני סגן השר, אתמול שמעתי שנשלחו על-ידי חברת "נטלי" אחיות לחסן ילדים בכיתה ח' עם חיסונים שמתאימים לכיתה א'. זו רק דוגמה אחת של מה קורה כאשר המערכת איננה המערכת הציבורית, המקצועית, אלא חברה שפועלת משיקולים כלכליים שהם השיקולים שלה, וזה טבעי שחברה תפעל מתוך שיקולים כאלה. אדוני סגן השר, אנחנו חייבים להחזיר את המערכת הזאת לידי המדינה. קודם היתה לנו האגודה לבריאות הציבור, וזה לא עבד. היום יש לנו את חברת "נטלי", וגם זה לא עובד. אדוני סגן השר, אני מקווה שלא תגיע גם החברה השלישית, כי גם שם אנחנו נראה שזה לא עובד.

בינתיים, ילדים נפגעים. בינתיים, ילדים משלמים את המחיר ונפגעים, והחברה נפגעת. אנחנו חייבים להחזיר את המערכת הזאת לידיים ציבוריות, לאחריות המדינה. אדוני סגן השר, אני מצפה שבאמת, גם בעקבות הדברים הקשים של בית-המשפט העליון,

בעקבות העובדה שאתה עצמך מכיר את המערכת ויודע, שנשלב ידיים בהנהגתך ותוביל למהלך של שינוי שיחזיר את המערכת הזאת לידיים הציבוריות, לידי משרד הבריאות.

חבר הכנסת חנין, אני מודה לך. הדובר הבא הוא חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, ואחריו, חבר הכנסת צרצור. לרשות אדוני שלוש דקות. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, רבותי חברי הכנסת, לאחר ניסיון שנצבר בעשורים האחרונים בכל מיני מקומות בעולם, יש כמעט הסכמה, אני אומר "כמעט" כי יש חריגים, ובישראל יש חריג כאן, שאת עניין הבריאות אסור להשאיר לענייני השוק, כלומר לנתק את נושא הבריאות, בגדול, מחישובים של רווח והפסד ולתת לשוק לעשות את שלו,

שזה צריך להיות שירות ממלכתי שיינתן בצורה סבירה ונאותה לכל אדם. הבנק הבין-לאומי לא חשוד בכך שהוא נגד הפרטה.

דוחף ממשלות רבות בעולם להפריט. אבל דווקא בנושא הבריאות של הילדים, טיפות-חלב, ובנושא בריאות בבית-ספר, הבנק הבין-לאומי קרא ודחף וכתב על כך שצריך להיות שירות ממלכתי. אני חושב שזו לא בושה שהממשלה תגיד שהיתה כאן טעות. היא אפילו יכולה לגלגל את זה על ממשלות קודמות, גברתי היושבת-ראש, ולהגיד: לא אנחנו טעינו. אחרים טעו, אנחנו מתקנים. אנחנו מתקנים. תבוא הממשלה ותטיל הכול על הממשלות הקודמות, והיא תבוא ותתקן את העניין ותחזיר את שירות הבריאות לתלמיד. אני חייב להגיד שאני שמעתי שרים וחברי כנסת שמתענגים בנוסטלגיה על אחות בית-הספר ואיך היה, בדיוק רציתי להזכיר ולהתענג גם על אותם רגעים של אחות בית-הספר, אז יש לך התענוג להתענג על זה. אבל לרוב, כולם בבית הזה מכירים את זה. לא כולם, רובם. אני רוצה להחריג את חברי הכנסת הערבים שלא היתה אחות בבתי-הספר שלהם. באמת?

השירות הזה לא קיים. גם בבית-הספר שלי לא היה.

לכן אנחנו רוצים שיהיה, שנעבור את העניין הזה. ברוב המכריע, ואני לא רוצה להגיד, אבל בבתי-ספר ערביים שאני מכיר, לא היתה בהם אחות בית-ספר. אני חושב שיש לזה מקום.

שנעשו והניסיון שנצבר והכישלון של האגודות והעמותות השונות,

אומרים דורשני. אדוני סגן השר, אתה חייב בנושא הזה לתפוס את השור בקרניו ולהגיד: חלאס,

נעשה ניסיון, ורק חמור לא לומד. אומרים שחמור גם לומד. אפילו חמור לומד מהטעויות שלו. תודה רבה.

לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, אני בחרתי בנאום ה-2,000 על נושא אחיות בריאות הציבור לעסוק ב"אלה תולדות". זה נייר שהכנו למטרות אחרות, אבל הוא מתאים לכאן. עד שנת 1992 שירות בריאות התלמיד היה בידי משרד הבריאות, רשויות מקומיות, כמו בתל-אביב ורמת-גן, וקופת-חולים כללית. זה היה עד 1992, שימו לב: לפני חוק ביטוח בריאות ממלכתי. מ-1992 עד 1997 התחיל, כמו שקורה במקומותינו, והשר כחלון דיבר קודם על התוצאה איך שזה קורה ב-outsourcing אחר, לאט-לאט הפריטו: בהתחלה את התקציב ולא את המשרה, ואחר כך את המשרה ואת התקציב. ב-2003, גברתי היושבת-ראש, 2003 היא שנה דרמטית להמון נושאים. המון דברים קרו ב-2003. שנה קשה מאוד. שנה קשה מאוד עברה על עם ישראל ב-2003, אבל יש כאלה שחושבים שזו השנה הכי טובה שהיתה. בעצם, התחיל תהליך ההפרטה המלא, שבו היה הרבה פעמים ויכוח על שני מספרים מיתולוגיים: 87 מיליון שקל או 54 מיליון שקל. אנשי האוצר אמרו שמספיק 54 מיליון שקל, ואנשי משרד הבריאות אמרו לנו: אם תשיגו 87 מיליון שקל,

אני לא יודע כמה זה עכשיו. ראיתי באיזה מקום 200, בתוך ההפרטה, שמתברר שגם מבחינה כלכלית זו היתה טעות. אדוני השר, אני מציע לך

כמו שמקובל אצלכם יותר מאשר אצלנו, אבל פה אני הולך אתכם, ב"אלה תולדות", בוא ונחזור למקורות. פשוט לגמרי. זה כל כך פשוט וכל כך נכון. עשינו את כל הסיבוב על גבם של ילדים, על גבם של הורים, על מחירים בריאותיים מוכחים. בוא ונעשה. הסיבוב הושלם, בוא ונחזור להתחלה, ונחזיר. יש מעט נושאים שנכון והגיוני. הצלנו, אני יכול להגיד גם אתה, בלשון רבים, ונדמה לי ששלי כבר היתה אז בכנסת, את טיפות-החלב, בינתיים. הן היו נידונות בדיוק לתהליך הזה בתחום שהוא עוד יותר מרחיק לכת. צריך היום להחזיר את המערכת הזאת. העילה של הדיון פה היא הבג"ץ, אבל גם שופטי הבג"ץ אומרים דברים דומים.

אני מציע, אדוני השר: אני יודע שאתה חושב ככה. אני יודע שאתה רוצה כך. אני יודע שיש כוחות שמתנגדים לזה. יש עכשיו פסק זמן, כי השנה זה כבר אבוד. "נטלי" תמשיך להיות על-פי הבג"ץ ותספק שירותים כמו שתספק אותם, למרות מה שאמר הבג"ץ. אפשר לעשות מכרז חדש, והשתיים שלא זכו, אולי אחת מהן תזכה והשלישית,

ואולי תזכה אותה אחת, ואפשר לבוא ולהגיד שמתחילים לחזור לימי הבראשית. כן, במקרה זה, נחזור לימי הבראשית. אחיות בריאות התלמיד הן אורגן מהותי של מערכת הבריאות הממלכתית, ושם הן צריכות להיות. חבר הכנסת אורון, תודה רבה. יעלה ויבוא חבר הכנסת אברהים צרצור.

אני מקדמת בברכה, בשעה שאנחנו דנים כאן בסוגיה של הפרטת מערכת הבריאות לתלמיד, נמצאים אתנו כאן תלמידי בית-הספר מקיף ג' בשפרעם. ברוכים הבאים. אדוני, בבקשה. לרשותך שלוש דקות.

החלטתי באמת לדבר קצת נוסטלגיה. מי מאתנו יכול לא לזכור את האחות, אחות בית-הספר, לפחות באותם בתי-ספר שהיו בהם אחיות? באותו בית-ספר שאני למדתי באופן אישי, היתה אחות. אנחנו באמת לא יכולים לשכוח את האחות הזאת עם לבושה הלבן, עם החיבוקים שלה, עם הליטופים שלה, של התלמידים שבאים, שנזעקים אליה לחדר האחות כדי לקבל את החיסונים. הם היו באמת פוחדים פחד מוות כשהם היו נזעקים לחדרה, אבל ברגע שהם נכנסים לאותו חדר, פשוט נרגעים, מקבלים את החיסון וחוזרים לכיתתם עם חיוך רחב על פניהם. כולנו יודעים, חבר הכנסת אורון הזכיר את העובדות לגבי השתלשלות הדברים של השירות הזה. נאמר שעד שנת 1992 הכול היה בשליטת המדינה, ומאותו תאריך עד היום הכול הופרט בצורה מוחלטת. אני אוסיף עוד שני אלמנטים או נתונים חשובים מאוד. דוח המבקר 60א דיווח שהטענה של משרד האוצר שההפרטה של השירות הזה תחסוך מיליוני שקלים לקופת המדינה, הדוח הזה הוכיח את ההיפך הגמור, הוא הוכיח שלא רק שלא נחסך כסף, אלא אוצר המדינה נאלץ להוסיף מיליוני שקלים בכל שנה לאותו שירות. זה דבר שזועק לשמים וצריך באמת להביא אותו בחשבון. נתון אחר הביא את הבג"ץ גם לפסוק באופן מוחלט שהשירות הזה חייב לחזור לשליטת המדינה, ולמה? התברר מנתונים שהתפרסמו לאחרונה, צריך לדייק, הבג"ץ לא אמר את זה. לפחות ממה שהבנתי, שבג"ץ, לא.

אולי לא פסק, אולי המליץ בשלב הראשון. הבג"ץ לא היה על זה, כבוד השר. הבג"ץ היה טכנית על משהו בתוך המכרז, זאת אומרת, לא היה על זה בכלל. בתוך הדברים, העירו לגבי, בכל זאת, מה הסיבות שהביאו גם את הבג"ץ, גם את מבקר המדינה, גם הרבה ארגונים, גם אותנו, לצעוק את הצעקה הזאת? נתונים שהתפרסמו לאחרונה,

גברתי היושבת-ראש, 75% מהתלמידים לא קיבלו חיסון. הבדיקות לאיתור למשל מחלת השחפת לא נעשו. דברים כאלה באמת מסכנים את הבריאות של התלמידים. ולכן הגיע הזמן שכבוד השר יעשה, וכפי שהבנתי ממנו הוא גם שותף לדרישה בבקשה הזאת. אנחנו מאוד מקווים שכולנו נעשה את הדרוש כדי שמשרד האוצר וממשלת ישראל יקבלו את ההחלטה להחזיר את השירות הזה לשליטה מוחלטת של המדינה.

אני מודה לך, חבר הכנסת צרצור. יעלה ויבוא חבר הכנסת אייכלר, בבקשה, אחריו, חברת הכנסת אורלי לוי-אבקסיס ואחרונת הדוברים, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. בבקשה, אדוני. לרשותך שלוש דקות. תודה, גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, גם בנושא הזה וגם בנושאים הקודמים שדיברו על שירותי הרווחה אנחנו רואים שמדינת ישראל הפכה ממדינת רווחה למדינת רווחים, והיא מסירה אחריות משירותים שהיא חייבת לתת לאזרח בכספים שהיא מקבלת מאתנו, 350 מיליארד שקל בשנה, ועמותות בעלות רצון טוב מנסות למלא את מקומה, ובאופן טבעי לא עמותות מלכ"ר וגם לא חברות פרטיות, אין להן הכוח הכספי והארגוני של מדינה להעניק שירותים. אנחנו דנים על החלטת הבג"ץ, ואני מבין שבבג"ץ היו שני חלקים. יש החלק של פגם במכרז "נטלי", שבג"ץ החליט שיש פגם כזה. אם זה עניין משפטי של פגם משפטי, מקומו בבית-המשפט, בבית-המשפט העליון, אין שום בעיה עם זה, אבל אם בג"ץ תופס את מקומה של הממשלה הנבחרת והכנסת הנבחרת על-ידי הציבור לקבוע עקרון הפרטה או לא הפרטה, שירות כזה או שירות אחר, זה הפרת העיקרון של הפרדת הרשויות, והממשלה היא שצריכה להחליט אם היא מפריטה או לא מפריטה,

כחברי כנסת, יכולים לבקר אותה ולהיאבק בה ולשנות את החלטותיה. אנחנו לא חסידים גדולים של ההפרטה באופן כללי. הקפיטליזם האכזרי הוכיח שהוא לא פתרון טוב, כמו שהסוציאליזם, כבר דיברתי על זה הרבה פעמים, הוכיח שגם הוא לא טוב, כי כשהוא עומד במקום שמדינה היתה צריכה לספק לחם, כמו בברית-המועצות, זה קרס. צריך למצוא איזון בין שירותי מדינה לבין הפרטה כמה שאפשר. הניסיון הוכיח שבעניין הבריאות ודברים כאלה, לפחות במקרה של השירות לתלמיד, ההפרטה לא הצליחה. דיברו פה חברי הכנסת, חבר הכנסת זחאלקה, אתה אומר שבמגזר הערבי אתה לא זוכר שהיתה אחות בבית-הספר,

תנוח דעתך, גם בתלמוד תורה שאני למדתי בו אני לא זוכר שהיו אחיות בתי-הספר, בחינוך החרדי,

אני לא יודע אפילו אם יש היום שירותי רפואה בתלמודי התורה, בחינוך החרדי. אני מניח שבבתי-הספר של החינוך העצמאי בוודאי כן יש. אבל צריך לדעת שבעיית ההפרטה איננה רק בחברות פרטיות. יש הפרטה גם במגן-דוד-אדום. פעם זה היה שירות ציבורי. אני זוכר כשהייתי ילד, אני כן זוכר שהיו הולכים על כל פציעה לעזרה ראשונה, וזה היה שירות שהמדינה נתנה לאזרח בחינם.

גם היום יש המון מתנדבים למד"א. במסגרת, אה, במסגרת העזרה הראשונה? אז טוב מאוד, וזאת מצווה גדולה. אבל היום, כשאתה נכנס למד"א, אתה נכנס כאילו לבנק. כשאתה מזמין אמבולנס, זה דבר שכבר דיברנו עם סגן שר הבריאות, ואולי צריך לעסוק בזה גם בוועדות הכנסת, אני יכול להזמין למישהו אמבולנס, והוא לא רוצה להתפנות כי מצבו לא רע, אבל הוא מחויב לשלם את האגרה. דבר נורא. בכלל אגרות שפעם היו שירות חינם, היום האגרות עושות את זה ממש פרטי. קיבלתי מייל מאחת מאגודות האמבולנסים הפרטיים שטוענים שהם יכולים לתת היום שירותי אמבולנס יותר זולים ממד"א. מד"א הפכה לעסק כמו תאגידי מים, כמו כל מיני דברים שהם לא מופרטים לחברות פרטיות, הם תאגידים ציבוריים, הם נהיו קפיטליסטיים, שלא לדבר על זה שמד"א ומשפט לסיום. אז משפט לסיום. זה שמד"א גם מתנה למתנדבים שלו שלא יתנדבו במקומות אחרים, זה גם קפיטליזם לא מקובל. ורציתי שסגן השר גם יבדוק פעם מי הם רוב אנשי מד"א שמקבלים משכורת ומי הם רוב המתנדבים במד"א שעובדים בלי משכורת.

אני מודה לך, אדוני. תעלה ותבוא חברת הכנסת סגנית היושב-ראש, אורלי לוי-אבקסיס. בבקשה. בינתיים הכרזה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיע, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, החלטת ועדת הכלכלה, על-פי סעיף 121 לתקנון הכנסת, בדבר חלוקת הצעת חוק הטיס, התש"ע 2010. תודה. תודה לך, אדוני. בבקשה, חברת הכנסת אורלי לוי.

אדוני כבוד סגן השר, חברי חברי הכנסת, מצבה הפרדוקסלי של החברה בישראל אינו דומה למצבה של אף אחת מהמדינות המערביות החברות ב-OECD. אנחנו מצטיינים ביציבות כלכלית מתמשכת ובצמיחה המציבה אותנו בראש הסולם בעיני הכול, אבל הרי בתחום החברתי לצערי הרב אנחנו נמצאים בתחתית הסולם. השירותים החברתיים קורסים ומאות אלפי אזרחים נמקים בעוניים ובעינוים, הפערים המתרחבים הופכים אנשים עובדים לנזקקים שאינם מסוגלים לקיים אפילו את משפחתם, אז איך ניתן להסביר סתירה שמחד גיסא צמיחה כלכלית אבל מאידך דעיכה חברתית? המסקנה הבלתי נמנעת נעוצה אולי בקלות הבלתי נסבלת שבה הופרטו שירותים חברתיים חיוניים לאוכלוסייה רחבה. לנוכח הנתונים המדאיגים והתסיסה החברתית, הכול מודים: ההפרטה הגורפת היתה שרירותית ויצרה עוולות. צמצום ועיקור שירותים אלה אינם בגדר הורדת שומן מיותר, כי אם חתך בבשר החי. לצערי, גזירת ההפרטה לא פסחה גם על בריאות ילדינו. רבות דובר כאן מפי חברי הכנסת האחרים על נחיצותן ותרומתן של אחיות בתי-הספר. דומה שכיום אין עוררין על חשיבות תפקידן והימצאותן במרחבי בתי-הספר. אחות בית-ספר היא לעתים העין, היא זאת שתזהה את אותו ילד שסובל מתזונה לקויה, היא שם כדי להתריע כי מהתנהגות וממראה של ילד כזה או אחר עולה חשש שהם קורבן לאלימות כלשהי, והם נופלים בהגדרה הקשה והמצמררת, שהשם שלה הוא "ילדים בסיכון". סקירה מהירה של תפקידה של האחות עוד בזמן הקמת המדינה מלמד על חשיבותה כגורם מקצועי שנטל חלק בשלל פעילויות בבית-הספר. היא אף פעלה לאיתור גורמי סיכון, כפי שכבר ציינתי, כגון הפרעות אכילה, התעללות מינית, אלימות במשפחה, נטיות אובדניות, איתור ליקויי שמיעה או ראייה, חיסונים, ובכלל זה מעקב סדיר והתערבות בכל בעיה שהתעוררה עם תלמיד כלשהו. ההיכרות נעשתה תוך שמירה על הרצף הטיפולי עוד מתקופת טיפת-חלב. זה נשמע נכון, זה נשמע מקצועי, זה נשמע חשוב ביותר עבור ילדינו,

איך אומרים היום במקומותינו? אז זהו, שלא. מישהו החליט שהדבר כל כך נכון וטוב שצריך לשנות אותו, ובמלים אחרות, במלה אחרת, שהקסם שבה הוליך שולל חלק מאתנו שהתאהב בה, והלך כמו שבוי אחריה, להפריט,

ובתוך זה להפריט גם את בריאות ילדינו, לקחת הימור מסוכן, שהוכיח את כישלונו הצורב, בלי להכיר לעומק את חשיבות נושא אחיות בית-הספר בחיי ילדינו, בלי להבין את ההשלכות המסוכנות של החלטה זו. מדינת ישראל, לצערי הרב, מוצאת עצמה במלכוד עצמי לאחר שחשבה בטעות שהפרטת שירותי הבריאות תחסוך בעתיד לבוא מיליונים. בפועל המציאות מראה בדיוק את ההיפך: ההפרטה עלתה למדינה מיליוני שקלים נוספים בכל שנה, ובכל יום שהמצב בעינו עומד, היא מסכנת את בריאות ילדינו.

אין דרך להסביר את העובדה ש-75% מכלל התלמידים בכלל לא מקבלים חיסון, וחלקם אפילו מסתכנים בזה שייתנו להם חיסון של כיתה א' כאשר הם בכיתה ח', שזה משהו שקשה לי להבין. אבל גם אין בדיקות לאיתור מחלת השחפת, ואני יכולה להמשיך ולמנות פה הרבה דברים. רק היום בבוקר שמענו על בית-ספר שיש בו חשד להתפרצות הגזזת, מחלות שכאילו עברו מן העולם, אבל הן באות לפה בגלל אותה בעיה. המחלות האלה, שנצטרך לטפל בהן, יעלו לנו הרבה יותר. גברתי היושבת-ראש, בריאות ילדינו, חשיבות הליווי אחריהם בשנים הכי קריטיות בחייהם, אינן צריכות להימדד בפרמטרים כלכליים. מדינה בריאה היא מדינה שרואה בתקציבי חינוך, רווחה ובריאות השקעה, ולא הוצאה. לא מהמרים על בריאות ילדים תוך שימוש בגרפים ומצגות כדי להראות איזה חיסכון גדול עשינו, ובכלל כשמסתבר שהחיסכון עלה לנו המון, לא רק בבריאות אלא גם בכסף. לא בכדי פסק בג"ץ לאחרונה כי חברת הקבלן המספקת שירותי בריאות לתלמיד לא תמשיך לעשות כך, מאחר שהוכח כי היה פגם בבחירתה. אני לא רוצה להוסיף, אבל זאת החברה השנייה, וכל פעם שמפסיקים, אדוני כבוד סגן השר, הרב ליצמן, הרב אייכלר, אתה מפריע לשר להקשיב לדברי טעם. בכל פעם שחברת קבלן מפסיקה את פעולתה, מצטבר עוד חסר שצריך למלא אותו, ואנחנו אומרים: טוב, החברה הבאה שתיכנס תצטרך, בשנים האלה שהיא תזכה, לצמצם את הפער הזה,

אבל גם היא לא עומדת בזה, וגם היא נאלצת לעזוב בטרם זמנה, והפערים לא מצטמצמים, הם הולכים וגדלים. צריך להגיד חד וחלק: מדינת ישראל נכשלה, ואני מתפללת, באמת ובתמים, שבדרך לא נפגעו ילדים רבים כל כך. לאחר כל אלה השאלה המתבקשת, ואולי האחרונה פה, היא: מיהו הגוף הממונה על בריאות ילדינו? כי אם התשובה היא שירותי הקבלן, אזי אבדנו. על משרד הבריאות להחזיר לאלתר את אחיות בית-הספר במתכונת הישנה, האחראית והטובה, שהוכיחה עת עצמה לאורך שנים. על דבר שהוכיח את עצמו אומר איזה פתגם אמריקני, ואני בדרך כלל לא אוהבת לצטט את האמריקנים, אבל אומרים: אם זה לא מקולקל, אל תתעקש לתקנו. אדוני כבוד סגן השר,

עשית מהפכה בבריאות השיניים, אתה הולך לעשות מהפכה בבריאות הנפש, שאולי תביא באמת באיזה אופן מזור ל-75% מאותם חולים בפריפריה שהיום ממתינים שנים לתור אומלל. אולי תתקן בדבר החשוב ביותר, בילדים שלנו.

תודה רבה לך, גברתי. תעלה ותבוא אחרונת הדוברים בנושא החשוב הזה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. אחריה השר ישיב על כל ההצעות הדחופות. בבקשה, גברתי, לרשותך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, כשפסל בית-המשפט העליון את חברת "נטלי" מלהפעיל את שירותי בריאות התלמיד, את אחיות בריאות התלמיד, אמר השופט אליקים רובינשטיין כך: "ישנו ספק אם שירות מעין זה צריך להיות מופרט מטבעו". ובכן, אני אומרת לכבוד השופט רובינשטיין: אין שום ספק. השירות הזה לא צריך להיות מופרט. רפואה מונעת היא בסיס שהריבון חייב לספק לאזרחיו. אסור שהוא יהיה מופרט, וגם מצדדי ההפרטה הגדולים ביותר, אני בטוחה שגם הם לא מעלים על הדעת שעניין בסיסי כמו רפואה מונעת, שהיא לטובת העם, לטובת אזרחי המדינה, שהיא מורידה מעל כתפי המדינה עול כלכלי גדול ביותר, כי היא מונעת התפרצות מגפות, ומצילה את מערכת הבריאות מעומס עצום, אני לא מאמינה שמישהו יכול להעלות בדעתו שהשירות הזה יהיה בידי קבלן. ולא סתם קבלן, תראו איזה קבלן. כתבה של מיטל יסעור בית-אור על חברת "נטלי" היא פרסמה בשעתה מכתב נזיפה שקיבלה עובדת בחברת "נטלי", שלא עמדה במכסה היומית, היא התבקשה לעשות 60 בדיקות ראייה לתלמידים ביום עבודה אחד, והצטוותה לפתוח תיק רפואי לילד בתוך 30 שניות. מה זה, סרט נע? הילדים שלנו הם מוצרים בסרט נע? האחיות שמטפלות בהם הן שפחות באיזה "סווטשופ" בסין? הרי זה דבר שהוא בכלל בלתי נתפס לחלוטין.

צודקת חברתי חברת הכנסת אורלי לוי, אכן זה מזמין זיופים ומריחות וחלטורה, כי אין בן-אנוש שמסוגל לעמוד במטלה הזאת, ועל חשבון מי? על חשבון הילדים. אני לא מאשימה לרגע את האחיות, שלא תהיה אי-הבנה. למה נפסלה חברת "נטלי"? כאילו בגלל פרט טכני, כי האחות הראשית לא היתה בעלת השתלמות בסיסית בתחום בריאות הציבור. זה לא מקרי, ברגע שזה הופך לעסק, כשהמטרה היא להפיק מקסימום רווח על חשבון האחיות ועל חשבון הילדים, אז בטח שמחפפים בהכשרה של העובדים, ודאי. זה דבר שקורה באופן טבעי. כל כך הרבה מלים כבר הושחתו על הדבר הזה, ודיבר על כך חברי חבר הכנסת חיים אורון. מהיום הראשון שלי בכנסת אני עוסקת בזה, ואני רואה את השירות הזה הולך ומתכרסם, גם עובדי קופת-חולים טוענים בפנינו שהם חייבים לגמור מהר-מהר-מהר, ולא יכולים לתת, אני מבטיחה לך שאלה לא עובדי קופת-חולים, אלא עובדי חברות קבלן וכוח-אדם למיניהן. זו התוצאה המיידית של מיקור-חוץ. אנחנו רואים את זה מייד בעיניים. וזה כל כך מצער, כי מדינת ישראל היתה דוגמה ומופת בכל העולם בשירותי הרפואה המונעת שלה, עם תמותת התינוקות הנמוכה בעולם. טיפת-חלב ואחיות בריאות התלמיד שימשו דוגמה ומופת לכל הארצות המפותחות, ותראו לאן אנחנו נסוגים. זה לא מוסרי, זה לא נכון, זה מפרק את המדינה, זה פוגע בילדים, זה פוגע בעובדות, וגם בסוף זה גם מאוד מאוד לא כלכלי. יש מחקר מאוד רציני שנעשה בארצות-הברית, שמראה שעל כל דולר ברפואה מונעת אתם מקבלים באופן מיידי 5 דולר, ובאופן עקיף 11 דולר, אז גם איוולת כלכלית, גם איוולת מוסרית, גם הפקרת עובדים, גם הפקרת ילדים. הגיע הזמן שהשירות הזה יחזור לידי המדינה,

אני מסכימה אתך, גברתי. תודה רבה. יעלה ויבוא שר הבריאות, חבר הכנסת יעקב ליצמן. בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, קודם כול, אני מסכים לכל מלה. לצערי, אני לא יכול לרדת אחרי המלים האלה, להגיד תודה רבה וללכת הביתה. תשנה את זה. אם הוא היה יכול הוא היה משנה. בוועדת הכספים נלחמתי ביחד עם שלי, ביחד עם חיים. נלחמנו מלחמת עולם.

נגד, נגד הפרטה. אני מקווה שבתקופתי מנעתי עוד הפרטות. אולי,

נעשה גם כל השינויים ועוד שינויים, הפוך, אבל ברגע זה צריך לדעת מה היה. נקרא כאן טכנית את העובדות. שירותי הבריאות לתלמיד הועברו להפעלה של ספק חיצוני בהחלטת ממשלה ב-2007. העמדה המקצועית של משרד הבריאות היתה נגד,

עברה החלטה. השר הקודם, זה לא יפה להגיד ביקורת עליו, חתם על זה. אני לא הייתי חותם. זה הפך עובדה. היתה אגודה לבריאות הציבור שניהלה את זה, לא הצליחו, והעבירו למכרז חדש. אני אעזוב את התשובה שהכינו במשרד, אני אגיד את התשובה, מה שאני מנהל, כולל היום. אז אני אגיד לכם כמה דברים,

מה קורה עכשיו, ועוד מעט נדבר על העתיד. בג"ץ, כפי שחברת הכנסת יחימוביץ אמרה, לא פסל את עצם הדבר. הוא דיבר על דבר טכני, על האחות הראשית, שאין לה התארים שצריך. הוא בינתיים שונה, אגב, אבל לא משנה. בוטל, בוטל. והוא הוסיף, השופט רובינשטיין, אם אני לא טועה, לא זוכר מי זה היה.

כן, רובינשטיין. רובינשטיין, הוא הוסיף כמה מלים. אם השופטים היו מביעים את דעתם אז, היה סיפור אחר לגמרי. לצערי, לא עשו את זה אז, ולכן נכנסה הפרטה. חברת "נטלי" נבחרה במכרז הזה, וכידוע לכם, אני לא מתערב במכרזים, אני לא יושב במכרזים. היה מכרז מקצועי, גם האגודה לבריאות הציבור ניסתה להיכנס למכרז, פסלו אותה על הסף, על הרף אפילו, היא לא נכנסה. אז נשארו כמה מתמודדים, ונבחרה "נטלי". צריך לדעת:

השירות בבתי-הספר זה לא שירות רגיל, מה שאנחנו רגילים אצל אחיות,

יש מחסור גדול באחיות, במיוחד בדרום. יש מחסור.

חברת "נטלי" אני רוצה לציין שני דברים שהם עשו, תוכנית חדשה. עשינו כל מיני חידושים, ואחד מהם, אנחנו מעודכנים יום-יום במחשב ואנחנו יודעים איפה, באיזה מקומות עושים. ואני רוצה להגיד לחברי כנסת של המגזר הערבי, גם שם יש חיסונים ויש אחיות. יש מקומות שיש בעיה. אני אגלה לכם שני דברים: א. ביקשתי להתחבר במחשב אישי בחדרי, על-יד השולחן שלי, ל"נטלי", און-ליין,

מה התקדם היום מאתמול, איפה היו, איפה לא. אני מבקש נתונים איפה בכלל לא ביקרו. גם את זה עשיתי, ואני עוקב אחריהם.

הודעתי להם, ואני מקיים את זה כבר, שכל יום רביעי יהיו אצלי מנהלי החברה, ואני רוצה לבדוק ביחד אתם ועם האנשים של המשרד שלי בדיוק מה קורה. היום חידשתי שהם חייבים להביא דוח יומי לראש השירות אצלי, פרופסור איתמר גרוטו, יום-יום בכתב, לראות בדיוק מה השינויים מאתמול להיום ולראות איזה עדכונים יש. יש מקומות שהם עדיין לא היו, והם כבר נכנסו, ג. נתנו להם לוח זמנים, עד סוף השנה, מה צריך לגמור. אני אגיד לכם כמה דברים, כדי לעמוד ביעדים האלה?

האחיות עכשיו יצטרכו לעבוד עוד יותר מהר? האחיות לא, אבל הוא צריך להוסיף כמה מאות אחיות, והוא מוסיף, גם אם הוא צריך לשלם יותר כסף, מה שחשוב בהתחלה. בהחלט כן, ובמיוחד בדרום,

עכשיו, קודם כול, "נטלי" זכתה עד סוף השנה, ואי-אפשר, עד סוף השנה. הרי אם אנחנו מדברים על מכרז חדש, בשנה הבאה,

שאני אגיד לכם שאני מרוצה אם יהיה מכרז חדש?

מצד שני, כדי שזה יבוא חזרה, צריך מאות תקנים, ואין לי, אחד לא, והאוצר עומד כמו קיר ברזל ולא נותן לי

מה שהופרט הופרט, הוא לא ייתן לי חזרה תקנים. היו תקנים. אני לא יודע מה עשו אתם בזמנו, איזה הסכמים עשו אתם, העבירו את זה חזרה למשרד, לדברים אחרים כנראה, אני לא יודע בדיוק, כנראה בהסכמים. אני מניח שלא עשו את זה בחינם, קיבלו כל מיני דברים,

כדי להחזיר את המצב לקדמותו

מאות תקנים.

שאני אשקר לכם ואגיד לכם שאני רואה מצב שנבטל את ההפרטה ונעביר את זה לשירות המדינה, לעובדי המדינה? לא נראה לי.

אני חייב להגיד לכם שבעקבות הכתבה בכלי התקשורת בשבועיים האחרונים הנושא של הוסטלים לניצולי שואה, שגם שם האגודה לבריאות הציבור ניהלה, ביטלנו את, אבל מה? אבל מה? הלוואי. בממשלה היו בהחלט שרים שהיו בעד להחזיר את זה לשירות המדינה, ואני אשמח, ואני לא יודע מה אני אגיד לכם, שיצליחו בזה. אבל לצערי, אני לא רואה מצב שהאוצר כדי לעשות את הדברים האלה צריך תקנים, תקן לכל רופא, לכל אחות אני צריך תקן חדש. אין לי, אחד לא. לא שיש לי מאות, לא שיש לי עשרות, אחד אין לי. ולכן, מה שניתן לעשות כרגע, אנחנו במשרד נבדוק, נעקוב אחר קצב החיסונים. עשינו להם הרבה הקלות כדי שיוכלו לעמוד בקצב,

במכרז הקודם לא היו מי-יודע-מה הרבה הצעות, היו רק קצת,

מה צריך לקרות כדי שהאוצר יעמיד תקנים? איזה קטסטרופה צריכה ליפול על הילדים שלנו מבחינה בריאותית כדי שהאוצר סוף-סוף יבין, רעידת אדמה, לצערי. דמוקרטי. להביא למצב שבו עוצרים איזו העברה תקציבית שהיא מאוד חשובה לאוצר ומביאים עוד כסף לתקנה הזאת, או מוסיפים תקנים. יש הרבה מאוד דרכים. את חברת קואליציה,

יש לכם הרבה מאוד אפשרויות. רבותי, אני לא באתי לכאן להתפלמס. בטח, גברתי היושבת-ראש, אני לא באתי להתפלמס,

בטח, רבותי, לא באתי להתפלמס על ממשלות קודמות.

זה לא הנושא כרגע.

כשרוצים להתפלמס, גם את זה, נכון.

משרד האוצר לדורותיו, אני אומר את זה נקודתי, לא ממשלות ולא, במשרד האוצר יש שיטה של הפרטה, והשיטה של ההפרטה לא נכונה, וזה לא עוזר. אני יכול להגיד לכם כמי שכבר ישב בצד השני של המטבע, בצד השני של, לא רק בבית-המחוקקים, גם בממשלה, אני לא רואה איזה מצב.

היות שאני לא במצב של לשקר ולהגיד לכם: הולכים לחזור לשיטה הקודמת, לא רואה את זה.

מה שקורה כרגע, מה שאני צריך לעשות זה לעקוב שלפחות השירות, יקבלו את השירות ויעשו את בדיקות הגדילה, את בדיקות העיניים והשמיעה,

כיתה א',

ח' את כל הדברים האלה אנחנו צריכים לעשות. אני עוקב אחרי זה אישית, וגם היתה לי ישיבה היום בצהריים. היום יום רביעי, ובשבוע הבא, הזמנתי אותם כבר ליום רביעי. מחר בבוקר הם יצטרכו לתת דוח על מה שעשו היום,

על מה שעשו אתמול, כל יום, וכל יום רביעי יסכמו אתי, כי הם קיבלו מאתנו, מהמנכ"ל, לוח זמנים כמה בדיוק הם חייבים לספק. הם כרגע במצב לא טוב, רק 35% 40%, וזה לא טוב. עד 15 באפריל הם צריכים לגמור עד 60% אל תתפסו אותי בתאריך, אבל זה בערך משהו כזה, ואחר כך לגמור את השאר. הם צריכים לעמוד בלוח זמנים ואנחנו עוקבים אחרי זה. אמרתי להם שאני מוכן להקל עליהם בכל מיני דברים שביקשו, ועשיתי את זה, אבל חייבים לעמוד בהספק.

תודה רבה לך, כבוד השר. מה אדוני מציע? מה שרוצים, ועדה. ועדת העבודה והרווחה. האם כולם מסכימים להעברת הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות?

חברי חברי הכנסת, מכיוון שכך, אנחנו נצביע על העברת הנושא לוועדת העבודה והרווחה.

ההצעה להעביר את הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

אין הצבעה. אצלי זה לא מופיע במסך.

זה לא מופיע במסך. כולם הצביעו.

חברי חברי הכנסת, בעד הצביעו שמונה, לא היו מתנגדים ולא היו נמנעים, וגם חבר הכנסת גאלב מג'אדלה תומך בעניין הזה, רק שהוא לא הספיק להצביע, או שהמסך לא עבד.

ההצעה לסדר-היום תועבר לדיון ולמעקב לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום. אני אקרא את השמות, וחבר כנסת שלא נמצא במליאה, פשוט לא אוכל לתת לו את האפשרות לדבר. הנושא הבא על סדר-היום: מצוקת הדיור לזוגות צעירים, הצעות לסדר-היום שמספרן 5283,

חבר הכנסת אברהם מיכאלי,

חבר הכנסת יעקב אדרי, לא נמצא, חבר הכנסת אורי אריאל, לא נמצא, חבר הכנסת אורי מקלב,

יעלה ויבוא אחרון הדוברים, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, וישיב לו כבוד שר השיכון אריאל אטיאס.

כבר למעלה משעה הוא מחכה לדיון הזה. זה מראה כמה שזה מעניין אותם. אתה יודע, זה חלק, לרשותך, אדוני, שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, מכובדי השר, עמיתי חברי הכנסת, למען הגילוי הנאות, בינתיים השר לא מקשיב. האם לכבוד השר יש חלוקת קשב? אדוני השר, למען הגילוי הנאות, ועדת הכספים בראשות הרב גפני הקימה לפי הצעתי ועדת משנה של ועדת הכספים לנושא מצוקת הדיור ביישוב הערבי. יש לנו מצוקה משותפת בדיור, ליהודים ולערבים, רק שביישוב הערבי היא שונה לא מעט, אבל גם לא הרבה. לכן ועדת המשנה, שבה חברים חברי הכנסת אורלב, אמנון כהן, ציון פיניאן ואני, כמובן פגשנו אותך, ועכשיו ניפגש עם אנשי משרדך. במהלך החודש הקרוב אנחנו פוגשים קבלנים ערבים, משרד הפנים, ועדות תכנון ובנייה, כדי ללבן ולהמליץ המלצות וגם לקיים דיון בוועדת הכלכלה, להמליץ בפניך המלצות להתמודדות, כדי לתת פתרונות למצוקת הדיור ביישוב הערבי. המצוקה האמיתית, או לב המצוקה ביישוב הערבי, זה שאין תוכניות מיתאר. בצער רב אני יכול לקבוע שכמעט לא מוכר לי יישוב גדול שיש לו תוכנית מיתאר, ואם יש, היא תוכנית ישנה מאוד, מלפני 25 30 שנה. על כן יש בנייה לא מורשית רבה מאוד, עשרות אלפי בתים בבנייה לא מורשית ביישוב הערבי. אנשים, על לא עוול בכפם, הם הקורבן והם שמשלמים את המחיר. קרקע שאין עליה הפקעה, אין עליה דרך, אין עליה הפקעה לשטח ציבורי, אדם, אזרח, שמבקש להקים את ביתו, הקרקע הזאת היא מחוץ לקו הכחול הישן מאוד של תוכנית המיתאר של היישוב, מוצא את עצמו בונה בנייה לא מורשית, נקנס בבתי-משפט, ואפילו מגיע למצב של הריסת בתים. המצב הזה לא יכול להימשך. על כן אנחנו מקווים בתוך חודש וחצי להביא בפניך המלצות.

איך להתמודד עם הבעיה של עשרות אלפי בתים שעכשיו קיימים בבנייה לא מורשית. בכוונה תחילה אני לא אומר "בנייה לא חוקית", אדוני השר. זו בנייה לא מורשית, כי האזרח בנה על קרקע שלו, ולא על קרקע מדינה, שאין עליה שום הפקעה, לא לצורכי ציבור ולא לצרכים אחרים. ודבר אחר, איך אנחנו מתחילים לשכנע את הציבור לבנייה רוויה בצד מתן תשובות גם לבנייה צמודת קרקע. תודה. אני חושב שבתוך חודש וחצי נביא המלצות, כדי לתת מענה לרוב רובה של הבעיה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אני מודה לך, כבוד סגן היושב-ראש. יעלה ויבוא כבוד השר.

כמובן, גברתי היושבת-ראש, פגשנו את כבוד השר בוועדה. הוועדה קיימה בזמנו שיחה עניינית עם כבוד השר. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אכן, מצוקת הדיור כפי שבאה לידי ביטוי בעליות המחירים שהיו בשנתיים האחרונות היא בעיקר תולדה של מחסור בהיצע זמין לשיווק, מחסור בתכנון ללא חסמים שאפשר לתרגם אותו להיתרי בנייה. זה מחסור שנמשך עשר שנים, זה לא בא בשנה אחת, והוא גם לא יודע להיפתר בשנה אחת. הדבר המרכזי שעשינו, בוודאי עם כניסתי לתפקידי, זה להגדיל את מלאי הקרקעות לשיווק, על מנת לאזן בין ההיצע לביקוש. ככל שנגדיל את ההיצע הביקושים ירדו, ואתם המחירים.

המאמצים שלנו נשאו פרי, בוודאי ברמת המספרים. בשנת 2010 שיווקנו כ-34,000 יחידות דיור בכל המגזרים. זה כמעט כפול מהממוצע השנתי של מינהל מקרקעי ישראל בעשור האחרון בכל שנה. הנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תומכים בשיווקים האלה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה שבשנת 2010, לקראת הרבע האחרון שלה, ישנן 70,000 יחידות דיור בבנייה פעילה בשלבים שונים, המספר הגבוה ביותר בעשור האחרון. יש גידול של 38% בהתחלות בנייה באזור המרכז. ישנם מקומות שיש בהם גידול בהתחלות הבנייה ב-60% 70%. ככלל, ברבע האחרון של 2010, הנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדברים על התחלות בנייה בלבד ב-2010, 39,000 התחלות בנייה. זה הגבוה ביותר בעשור האחרון. צריך לזכור שבישראל צריכים בממוצע כ-40,000 יחידות דיור בשנה בגלל גידול טבעי. לראשונה אנחנו נמצאים במצב שנושק לזה, שיש היצע לפי הביקוש של הגידול הטבעי. אנחנו מתמודדים עם פיגורים שנים לאחור.

הדברים האלה הם כלים שלובים של מה שעושה הממשלה, התוכניות להאצת הבנייה, הגדלת היצע הקרקעות, הטיפול במסים, הטבות במס רכישה והטבות במס שבח למי שמוכר שתי דירות נוספות, כדי שהתמהיל של הדירות יגיע גם לזוגות צעירים. שתי תזכורות קטנות: הריבית הנמוכה שהיתה נהוגה במשק ב-2009, ושנהוגה גם היום, היא עדיין נמוכה, דחפה ודוחפת משקיעים, שהכפילו את עצמם בשנים האחרונות. לגבי המגזר הערבי, אכן נפגשתי עם חבר הכנסת גאלב מג'אדלה ועם חברי כנסת נוספים בניסיון למקד את המצוקה של המגזר הערבי, במסגרת המאפיינים של המגזר הזה, סגנון המגורים שלו, השבטיות, הרצון לגור בקבוצות. זו לא הקבוצה היחידה שרוצה לגור בקבוצות. אני חייב לציין שיש הרבה מכרזים שהוצאנו, גם ב-2009 וגם ב-2010, למגזר הערבי ולמגזרי מיעוטים נוספים,

שלא ניגשו אליהם מציעים כלל. אמרתי לך את זה גם בפגישתנו, וזו לא פעם ראשונה ולא שנייה.

יש פה איזה תרתי דסתרי: באמת יש מחסור בהיצע הקרקעות, יש מצוקת דיור,

אתה מוציא מכרז,

אולי יש ציפיות שהן קצת או מוגזמות או לא רלוונטיות למצב שלנו היום, שאם יהיה לחץ מסוים אז בסוף זה יגיע ויהיו הטבות נוספות שאינן כרגע בנמצא. אני יכול להגיד לך שבמגזר היהודי, 87% 88% מהמכרזים שהוצאנו היו להם זוכים. אתן לך נתון מהמגזר הדרוזי. במגזר הדרוזי, 70% מהמכרזים שהוצאנו, לא היו להם דורשים. אז מה, הם לא צריכים לגור?

אבל יכול להיות שאנחנו לא מספיק מסדרים את התמהיל ואת הדרך של יחידות הדיור. רוצים צמודי-קרקע, רוצים לגור קבוצה ביחד, כל מיני כאלה. צריך גם לזכור דבר אחד: אי-אפשר שכולם יגורו בצמודי-קרקע. קרקע זה משאב מוגבל, הוא משאב שמתכלה ברמה כזאת שבנית בית, לא תהיה לך עוד קרקע שם,

ולכן, אנחנו צריכים לדעת למקסם, לא רווחים, אלא למקסם את השימושים בקרקעות, ולכן אנחנו נמשיך באמת, בשיתוף פעולה אתכם, לנסות לסייע בפתרונות דיור כאלה ואחרים בתוך המגזר הערבי. אדוני השר, מה שאמרת הוא נכון. יש כאן צורך, הצרכים הם רבים, ומצד שני לא באים למכרזים. לכן צריך לבדוק מה קרה, בהתייעצות עם האנשים הנוגעים בדבר, למודי ניסיון, קבלנים, ועדות בנייה, משרד הפנים. אני בטוח שאנחנו נמצא את הדרך לענות ולתת את הפתרונות המתאימים לצרכים של האוכלוסייה הערבית, בשיתוף אתך. תודה רבה.

תודה לך, כבוד השר. הבעת עמדה. מה השר מציע? מה שהוא רוצה, שיעשה. מה כבוד חבר הכנסת, סגן היושב-ראש, מבקש? האם להעביר את זה לדיון בוועדה או להסתפק בתשובת השר? אני מסתפק בתשובת השר, וכאשר נרצה בפעם הבאה, אנחנו אחרי ההמלצות נתייעץ עם השר איך לקדם את זה. אני מודה לך. למה לא להעביר את זה לוועדת הכספים, לדיון בנושא זוגות צעירים, המחירים למשתכן והדברים האחרים? כדאי להעביר את זה לוועדה.

חדשות בשבילך,

מה אתה אומר? רגע, פשוט את לא היית, דיברתי על ועדת משנה.

זה מפריע לי כרגע. אי-אפשר להתנהל באופן כזה.

מכיוון שחבר הכנסת מסתפק בתשובת השר, אין הבעת עמדה אחרת וגם אין הצבעה,

ועדת משנה, היא תביא המלצות. מקלב, היא תביא המלצות ואז נקיים את הדיון.

רשום לי כאן מתן וילנאי שישיב בשם שר הביטחון. יעלה ויבוא חבר הכנסת טלב אלסאנע. בבקשה להציג את הנושא. ישיב על ההצעה לסדר-היום השר אריאל אטיאס. בבקשה, אדוני. האם זאת הצעה רגילה לסדר-היום?

לרשותך עשר דקות.

גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, כבוד השר, הנושא הוא המעבר של בסיסי צה"ל לאזור הנגב. במסגרת המעבר של בסיסי צה"ל לנגב מתוכננת, בין היתר, הקמתו של בסיס צבאי חדש בשם קריית המודיעין ליקית, במרחב שבין באר-שבע, לקיה, אום-בטין ועומר, וזה בהמשך להרחבה המתוכננת של אזור התעשייה של עומר. מטרת הבסיס החדש היא לשכן את המחנות השונים של חיל המודיעין הנמצאים היום במרכז הארץ, במסגרת המהלך של מעבר מחנות צבא ממרכזי אוכלוסין באזור המרכז לאזור הפריפריה בדרום. ממסמכי התוכנית המפורטת עולה כי השטח הכולל של קריית המודיעין הינו 5,070 דונם, כ-40% בתחום השיפוט של המועצה המקומית עומר וכ-60% בתחום השיפוט של מועצה אזורית בני-שמעון. השטח המיועד למחנה הצבאי הוא 2,430 דונם. הבעיה העיקרית, כבוד

היא בעצם שההחלטה להעביר ולהעתיק ולקבוע את המיקום של קריית המודיעין ליקית נעשה תוך מתן שיקול דעת מוחלט לגורמי הביטחון, כאילו לא מדובר בהחלטה שיש לה השלכות אזרחיות. העתיקו את הבסיס הצבאי ממרכז הארץ כי יש ביקוש לאותן אדמות במרכז הארץ, והעבירו למקום צפוף בנגב. אנחנו יודעים שהנגב הוא רחב היקף, הנגב הוא 60% משטח המדינה. 85% הם שמורות טבע ושטחים פתוחים. ניתן להעביר להרבה מקומות חלופיים, בין היתר לשדה-התעופה נבטים. ההיקף של שדה-התעופה נבטים הוא מעל 30,000 דונם, ורק שטח קטן משמש שדה תעופה. השטח האחר הוא פנוי,

במקום למקם את קריית המודיעין בלב האוכלוסין של היישובים לקיה ואום-בטין, אפשר להעתיק אותו למקום מרוחק יותר, באזורים שההשלכות החברתיות והתכנוניות עליהם הן פחות

חבר הכנסת טלב אלסאנע, למען הגילוי הנאות, תודיע שאתה תושב היישוב. כל היישובים, גם עומר,

לא, אבל זה חשוב, כי זה מופיע בסדר-היום. אני תושב היישוב לקיה, חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, אבל ההשלכות הן על כלל היישובים. אנחנו לא נגד העתקה והעברה של הבסיסים, אלא, להכין תסקיר. כמו שבית-המשפט הגבוה לצדק המליץ בעניין של כביש 6 בבג"ץ 9409/05 על הכנת תסקיר סביבתי וציין שלפעמים בהשלכות של התסקיר, שינוי המיקום או ביטול, מביאים בחשבון גם את השיקולים האזרחיים והשיקולים הנוספים. המקום שמדובר בו קרוב מאוד לצומת-שוקת, והמקום הזה של צומת-שוקת זה עורק התעסוקה וההתפתחות התעשייתית המרכזי לכלל התושבים של לקיה, חורה,

אום-בטין וגם מיתר. הקמת בסיס צבאי באותו מקום תצמצם מאוד את השטחים שיכולים לשרת את כלל האזרחים והתושבים, שאמורים ליהנות מפיתוח, תעסוקה ותעשייה במקום הזה. ואנחנו יודעים שהיישובים האלה, במיוחד היישובים הערביים לקיה,

מוכי אבטלה ועוני, ולכן חשוב מאוד לפתח את האזור הזה לתעסוקה ולתעשייה. הקמת קריית המודיעין תגזול את השטחים האלה, כאשר ניתן למקם את הבסיס הצבאי במקום אחר. הדבר הנוסף, העברת הבסיס הצבאי ובחירת המקום פוגעות קשות ביישוב לקיה, היישוב שבו אני מתגורר, כאשר היישוב הזה, זה מה שהוא בעצם עיר הבה"דים?

עיר הבה"דים זה ברמת-נגב, זה ממש רחוק, אבל זה חלק מהרעיון להעביר בסיסים צבאיים לנגב. עיר הבה"דים זה בדרך למצפה-רמון. אין שם טענות, אין לנו תלונות. אחד החסמים שם הוא עניין הקרבה לאזור רמת-חובב. אנחנו מדברים, אם אתה יודע איפה אבו-כף, אום-בטין ולקיה, בקרבת צומת-שוקת. במרכז הזה רוצים ממש, בין לקיה לבין אבו-כף לבין אום-בטין, במקום הזה רוצים להקים את קריית המודיעין. אום-בטין זה שיח'-אברהים. אום-בטין זה ג'בל אבו-כף. שם רוצים למקם את קריית המודיעין. העבירו אותם מהמרכז כי אמרו ששם יש צפיפות אוכלוסין, יש קרינה, יש השלכות בריאותיות, יש השלכות סביבתיות. אבל אם מעבירים, אז למה להעביר ממרכז צפוף אוכלוסין במרכז למקום שהוא צפוף אוכלוסין בדרום? יש להעביר אותם ממקום שהוא צפוף אוכלוסין למקום שאין בו אוכלוסייה, או יותר קרוב למחנות צבא קיימים, או למקום שפחות משפיע או מפריע להתפתחות היישובים. ולגבי היישוב לקיה, רציתי לציין שהיישוב הזה, שאוכלוסייתו מונה בערך 10,000 תושבים, תחום השיפוט של היישוב הוא 5,470 דונם, והוא סובל ממצוקת אוכלוסין קשה. חלק מהפתרון למצוקה יבוא כאשר תאושר תוכנית המטרופולין של באר-שבע, אשר אמורה להגדיל את השטח המיועד ליישוב לקיה בכ-3,700 דונם, בעיקר לכיוון דרום-מערב, על אדמות שנמצאות בתביעת בעלות על-ידי משפחות שאמורות לעבור ולהתגורר באותו מקום. ולכן, מכל מה שאני ציינתי, א. החלטה למקם ניתנה בהליך תכנוני לקוי תוך התעלמות משיקולים תכנוניים, סביבתיים וחברתיים. הדבר הנוסף, המיקום פוגע קשות ביישובים קיימים, שזקוקים לשטח הזה לצורך פרנסה ותעסוקה. ושיקול שלישי, המיקום הזה פוגע קשות ביישוב לקיה, שזקוק לשטחים האלה להרחבת היישוב ומתן מענה מגורים לתושבי היישובים.

הבקשה היא לשקול מחדש את המיקום ולשקול במקרו מקומות חלופיים שלא נשקלו, ובין היתר, שדה-התעופה נבטים או בסיסי צבא אחרים או מקומות שהנזק בהם הוא פחות מהמיקום המוצע של היום.

מדובר בשטח של כ-5,000 דונם, מחנה, והצרכים הישירים הם בערך 2,000 דונם,

מפקיעים 3,000 דונם נוספים, שלא לצורך הבסיס הצבאי, כאשר כל היישוב לקיה,

10,000 תושבים, תחום השיפוט שלו הוא 5,000 דונם, ויהיה צורך בהרחבה של 3,700 דונם כדי לתת מענה מיידי לתושבי היישוב. תודה רבה לחבר הכנסת טלב אלסאנע. יעלה ויבוא כבוד השר,

להשיב על ההצעה לסדר-היום. אחריו, אם חבר הכנסת מסתפק בתשובת השר לא תהיה הבעת עמדה אחרת, אבל אני אאפשר לךְ לשאול שאלה במסגרת השאילתות כבוד היושב-ראש. סליחה, אני לא צריכה להיות אשמה בכל האיחור שלך. כן, כבוד השר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני משיב בשמו של השר מתן וילנאי. ביישוב לקיה מתוכננת הרחבה הן בצד המזרחי והן בצד הדרומי. ההרחבה המזרחית נמצאת במצב סטטוטורי מתקדם, ואילו הדרומית, בשלבים מאוד מוקדמים, ולא בטוח שישנה היתכנות להרחבה זו. לא מעניינת אותו התשובה, אבל מה זה חשוב? חברת הכנסת רגב, כבוד השר עלה כדי להשיב לחבר הכנסת טלב אלסאנע, אז איך הוא ידע אם הוא מסתפק בתשובה,

בתוכנית קריית המודיעין אין פגיעה בהרחבה בצד המזרחי,

31 ולכביש 60. גם בהרחבה בצד הדרומי של היישוב, זו שעדיין אינה מתוכננת, אין פגיעה בשטח כלל, אלא קיימת מגבלת השטח כתוצאה מקונוסי בטיחות של מנחתי מסוקים. המגבלות הן בסדרי-גודל כאלה, שככל הנראה לא תהייה בנייה בהרחבה זו לגבהים. מדובר על מגבלת בנייה של 80 מטרים עד 150 מטרים. בעקבות ישיבה שהתקיימה עם ראש מועצת לקיה ואנשיה, אשר בה הוצגה שוב התוכנית לעיונם, סוכם כי מבחינתם אין בעיה עם ההגבלה, ולא זאת בלבד, הם מוכנים להכניס את ההגבלה למסמכי התוכניות שלהם. סוף תשובה. מה מציע השר? מבקש דיון בוועדת הפנים. האם כבוד השר מוכן לדיון בוועדת הפנים? לא. מה כבוד השר מציע? להוריד את זה מסדר-היום. אז להסתפק בתשובתך. או כספים או מליאה, אני חושבת. טוב, השר מסכים.

חברי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה על הצעתו של השר. חברת הכנסת מירי רגב תביע עמדה לאחר ההצבעה. בבקשה. אנחנו עוברים להצבעה. הצבעה על ועדת הפנים,

אבל הוא רוצה משהו אחר, סליחה, אל תנהלי לי את הישיבה כאן. הוא אמר ועדת הפנים, השר מסכים, ואנחנו מצביעים על זה, מה לא מובן? הוא אמר ועדת הפנים, כבוד השר. כלכלה.

בעד הצביעו שלושה, לא היו מתנגדים ולא היו נמנעים.

אני קובעת שההצעה תובא לדיון בוועדת הפנים של הכנסת. הבעת עמדה, כן, חברת הכנסת מירי רגב. הבעת עמדה בפרק זמן של דקה, את יכולה להביע עמדה אחרת. צר לי שהתקבלה כאן החלטה להעביר את ההצעה הזאת לוועדת הפנים. אני חושבת שלוועדת הפנים אין המנדט להתעסק בדיור לזוגות צעירים, ואני מבינה שזה קל לשר אטיאס להעביר את זה לוועדת הפנים. אני חשבתי שהנושא הזה צריך להיות או במליאה או בוועדת כספים. אנחנו ערים לכך שיש בעיית מצוקה אמיתית לזוגות צעירים. זוגות צעירים לא מסוגלים לממש את הזכות הבסיסית שלהם לדירה במחיר זול, אלא אם כן הם שייכים למגזר ש"ס או יהדות התורה. אבל יש הרבה מאוד צעירים ששייכים למגזר לא כזה ולא כזה, וזכאים למחיר משתכן במחיר סביר, כפי שזכאים אלה שגרים בנצרת-עילית או בבית-שמש. צר לי שזאת ההחלטה של חברי הכנסת. פספסתי את ההצעה. אני מקווה שנצליח לקדם את זה לוועדת כספים או למליאה. תודה רבה. אני מודה לך, גברתי. יעלה ויבוא כבוד השר לענות על שאילתות. יש פה כמה שאילתות ששאלו חברי הכנסת, נדמה לי, אני אקריא לך את השאילתות. בוא לפה ותענה. יש שלוש שאילתות, של חבר הכנסת טלב אלסאנע, שלי ושל חברת הכנסת מירי רגב. תעלה לדוכן ותשיב על שאילתא שיקרא חבר הכנסת טלב אלסאנע. יעלה ויבוא כבוד שר השיכון לדוכן. חבר הכנסת טלב אלסאנע ישאל את כבוד השר שאילתא שמספרה 1227, והנושא שלה: הריסת היישוב אל-עראקיב בנגב. ב-22 בנובמבר 2010, בשעות הבוקר המוקדמות, הרסה היחידה לפיקוח על הבנייה הבלתי-חוקית את היישוב אל-עראקיב בנגב, וזאת בפעם השביעית. רצוני לשאול: 1. מדוע הורסים ולא מכירים בקיום היישוב?

מדובר בתפיסת חזקה שהחלה בשנת 1998. במהלך השנים פלשו משפחות בדואיות לשטח, בתחילה על-ידי עיבודים חקלאיים, אשר פונו על-ידי מינהל מקרקעי ישראל. בשנת 2002 הוקמו שם 40 אוהלים בפלישה. הם פונו על-ידי המינהל בשנת 2003. במהלך כל השנים התברר העניין בבתי-המשפט השונים, ואף הגיע לפתחו של בית-המשפט העליון, אשר אישר כי המחזיקים בשטח הם פולשים, וכי המינהל מוסמך לפנותם. בתי-המשפט קבעו שוב ושוב כי מדובר בפולשים וכי התנהגותם הינה בחוסר תום לב. אני רוצה לצטט בפני חברי הכנסת ובפני חבר הכנסת אלסאנע, אם זה חשוב לך, מה כתב בית-המשפט העליון בתיק זה: "התנהגות המבקשים בפרשה זו נגועה בחוסר תום לב. הם פלשו למקרקעין,

וחזרו ופלשו אליהם שלוש פעמים נוספות תוך הפרה בוטה של דרישות הדין, המבקשים לא הוכיחו, ולו לכאורה, את זכויותיהם להחזיק בקרקע". על רקע זה פסק בית-המשפט לחובת המבקשים הוצאות על סך 20,000 שקלים. כאמור, המשפחות לא השלימו עם רוע הגזירה והמשיכו לפלוש למקרקעין תוך התעלמות בוטה מבתי-המשפט והחלטותיו הנחרצות, המדברות בעד עצמן. לנוכח הטענות החוזרות ונשנות, וזו לא הפעם הראשונה שאני עונה מעל דוכן זה על היישוב הזה, ראוי להבהיר כי זהות הבעלים ביחס למקרקעין הוכרעה לטובת מדינת ישראל. מדובר במקרקעין שהופקעו בשנת 1954 ואף נרשמו על-שם המדינה בטאבו. עניין הזכויות נדון בכל הערכאות המשפטיות, אשר קבעו כי למדינה יש זכות לפנות את הפולשים מכוח חוק סילוק פולשים, וכי המבקשים לא הוכיחו ולו לכאורה את זכויותיהם בקרקע. לא מדובר בחסרי דיור, חבר הכנסת טלב אלסאנע. ידוע למינהל כי לבגירים יש בתים רשומים ברהט. מדובר בפולשים שרק לפני עשור התחילו לפלוש לקרקעות של המדינה, ועושים דין לעצמם. אני רוצה להוסיף שבמגזר היהודי בישראל אף אחד לא מעז לעשות כאלה פלישות פעם אחר פעם, ואחרי פלישה חוזרים לאותו מקום. בית-המשפט העליון פוסק, ומשלמים עליהם כסף, ועוד חברי הכנסת שלהם באים ומתלוננים למה מפנים אותם. לא היה פה דבר כזה. אני עונה על המקום הזה כבר כמה וכמה פעמים, למה הורסים להם. לך תסתכל איך מינהל מקרקעי ישראל מתנהג למגזר היהודי כשמי מהם עושה חריגת בנייה, אני לא מדבר על פלישה לקרקעות חקלאיות. חבר הכנסת, שאלה נוספת. גברתי היושבת-ראש, כבוד השר, חברי הכנסת, אכן הסוגיה הזאת נדונה כי ההריסות גם כן חזרו על עצמן. אני רוצה לשאול אותך באותו הקשר. הן גם יחזרו על עצמן אם הן יימשכו. במסגרת אחריותך הרחבה כשר המופקד על מינהל קרקעי ישראל, ומכוח סמכות זו, אתה גם מופקד והאחראי הישיר, השר הישיר, לסוגיה של רשות הסדרת ההתיישבות הבדואית. אני סבור שהממשלה הקימה ועדה בראשותו של השופט גולדברג לפני יותר משנה, והיא סיימה את מלאכתה. נשמעו אז עמדות, גם של נציגי הציבור, וההמלצות האלה הועברו לוועדת היישום בראשותו של אודי פראוור. עד היום, ההמלצות להסדר ההתיישבות לא פורסמו. מתן מענה לתושבי אותם יישובים שאמורים לקבל מענה, לא קיבלו מענה, ומצד השני ההריסות ממשיכות להתקיים. מתי אמורה ועדת אודי פראוור לסיים את עבודתה? מתי הדבר הזה יוצג בפני הממשלה ויאושר? מתי יינתן מענה על בעיית היישובים הלא-מוכרים, כדי שאנשים סוף-סוף יזכו להכרה ולבנות את בתיהם כדת וכדין, כשאר האזרחים? אני אתן לך את זה קצר, בסדר? דוח-גולדברג, יש ועדה שיושבת על היישום. עשינו ישיבות משותפות גם עם ראש הממשלה, ואנחנו מתכוונים להעביר את זה לממשלה בתקופה הקרובה.

קלטנו 44 נוספים. מצבת כוח-האדם לרשות להסדרת הבדואים עומדת על 88 עובדים היום.

כדי להסדיר את הנושא. זה לא קשור וזה לא סותר את זה שבינתיים אי-אפשר לפלוש לקרקעות. אנחנו לא מפנים אנשים עם פלישות ישנות. זה נושא אחר.

אז זאת התשובה שנתתי לך. בשבועות הקרובים הממשלה תקבל את המתווה של המלצות גולדברג. ישבתי על זה עשרות פעמים בתקופה האחרונה. יש הרבה דברים, ובעזרת השם נביא את הכול במקשה אחת.

אני מודה לך, כבוד השר. אם יורשה לי ממקום מושבי, אני הגשתי שאילתא בנושא: התנהלות חברת "עמידר" מול דיירי הדיור הציבורי. השאילתא מנוסחת כך: ב-21 בינואר 2011 פורסם תחקיר ב"הארץ": "איך הפך הדיור הציבורי בישראל למנגנון שמרוויח על חשבון נזקקים". רצוני לשאול את כבוד השר: 1. מה נעשה לפיקוח על מדיניות "עמידר" בפינוי משפחות מדירותיהן בשל חוב הנובע ממצבן הכלכלי? 2. מה נעשה למניעת פינוי משפחות? 3. האם ידוע כי "עמידר" העלתה את שכר הדירה במאות שקלים ונעשתה רווחית? חברת "עמידר" פועלת בעצם בהתאם להסכם שנקבע בינה לבין המדינה בשנת 1996. ההסכם מגדיר את תפקידה של "עמידר" כזרוע מבצעת של החלטות המדינה בכל הקשור לניהול נכסי הדיור בשיכון הציבורי. לאור האמור לעיל, יובן מדוע חברת "עמידר" אינה רשאית להעלות את שכר הדירה או להוריד את שכר הדירה על דעת עצמה.

אני רוצה להדגיש שההכנסות משכר הדירה של "עמידר" לא הולכות לכיסו של איש, כמו בחברה פרטית, אלא לטיפול בדירות של הדיור הציבורי. אנחנו משפצים את הדירות, אנחנו מטפלים בכלים הסניטריים, בנזילות, בחימום בקור ובקירור בחום. מדובר ב-68,000 יחידות דיור, חלקן נבנו לפני עשרות שנים, ומצבן ממש לא ראוי. זה התקציב, לשם זה הולך. זה במסגרת החלטות שאנחנו מקבלים מאגף תקציבים, אבל כדי שנבין את המסגרת מדוע מעלים את שכר הדירה,

אז נכון שהעלו אותו לאחרונה? אם כן, מי העלה? יש קריטריונים לגבי כמה משלמים. זה לא עולה באופן רוחבי. יש אנשים שלא משלמים פרוטה,

יש כאלה שמשלמים 200 שקל ו-300 שקל כששכר הדירה בשוק הוא 3,000 ו-4,000 ו-5,000 שקל. מדובר בקריטריונים שנבנים בינינו לבין אגף התקציבים במשרד האוצר, שתפקידם להביא את המס של ההטבה שאפשר, ובלבד שבסוף, כולל אלה שלא משלמים בכלל, ואנחנו מגיעים אתם לחובות ולפינויים, שזה פוגע בתושבים שגרים בשכר הדירה

אין החלטה להעלות את שכר הדירה. ייתכן שיש כאלה שהשתנה להם רכיב ההכנסות, ולכן אמרו להם שעשו להם איזה עדכון. אם אף אחד לא ישלם, אז אף אחד לא יקבל טיפול בדירות. זה הדבר המרכזי. דבר נוסף, היתה העלאה, אם כבר את אומרת, גברתי היושבת-ראש. היתה החלטה במסגרת חוק התקציב להעלות להוסטלים, שגם זה דיירי דיור ציבורי, שהם קשישים, בערך ב-8% נוספים. בהתערבות ראש הממשלה הנושא הזה ירד. הקפיאו את הדבר הזה, ואני בהחלט מברך אותו על כך. במסגרת פיקוח המשרד על חברת "עמידר" מבצע המשרד פיקוח מדגמי על טיפול "עמידר" בגביית חובות של הדיירים. חברת "עמידר" עושה מאמץ רב להגיע להסדר פריסת חובות עם דיירים שצברו חובות, בהתחשב בזה שמדובר באנשים שאין להם מה לשלם,

אחר אתה לא יכול להגיד: שאף אחד לא ישלם, כשאין לנו התקציב לטפל בזה. חלק מהתהליך של טיפול בדירות זה שיהיה איזה תשלום,

לפעמים זה 200 300 שקלים בחודש, לפעמים זה 600 700, זה תלוי במגוון ההכנסות שיש להם. גם לאחר הפינוי, אם חלילה נוצר מצב של פינוי, אני חייב להדגיש, כמי שמטפל בזה הרבה ומקבל ללשכתי בערך 300 פניות בשבוע רק על הנושאים האלה, הרבה פעמים כשמתחיל תהליך של דרישה ותהליך שאולי יהיה פינוי, כבר הדיירים מבינים ומתחילים לשלם. הם לא משלמים במכה אחת את החוב. עושים להם הסדר, עושים להם פריסה. אבל נניח שאדם לא משלם שש-שבע שנים ואומרים לו: תתחיל, תשלם משהו כדי שנתחיל, זה גם מתחיל גלגל לפעמים. לפעמים אחד לא משלם וזה שבבניין השני לא משלם וההוא לא משלם ופתאום כל האזור מפסיק לשלם, ואז ההכנסות מתחילות לרדת, ומי שנפגע מזה אלה אותם דיירים שאמורים לקבל את השירות. גם לאחר הפינוי החברה ממתינה שבוע כדי לאפשר לדייר, אולי בכל זאת הוא יגייס את הכסף, אחרי שהוא כבר רואה שבעצם הוא יצא. הוא כמובן אף פעם לא משלם את כל החוב במכה אחת. הכול זה בפריסה מאוד מאוד גמישה, שאי-אפשר למצוא אותה בשום מקום שהוא לא סוציאלי,

על-פי החלטת הממשלה "עמידר" לא מעלה את השכירות באופן שרירותי. העלייה לא תחול ולא חלה על דיירים שמתקיימים מקצבאות ביטוח לאומי או שמקבלים השלמת הכנסה. אני רוצה להדגיש את הקטע הזה.

שקיבלו את דירת "עמידר" בתקופות שהמצב שלהם היה הרבה פחות טוב, אבל לעולם לא יוציאו אותם משם.

לא מפנים אותך אם פתאום אתה מרוויח כסף. גם אם עכשיו אתה מרוויח 15,000 ו-20,000 שקל בחודש, אתה גר בדירת "עמידר" אתה תישאר שם, כי זה היה הרעיון, שנתנו לך דירה שתהיה לך ודאות. אבל אז אתה מתחיל לשלם כמו שמשלמים בשוק הפרטי. אתה לא מקבל על חשבון מישהו אחר. לכן זה אומר את הדבר הבא: מי שמקבל מביטוח לאומי או מי שמקבל השלמת הכנסה, לא מתעסקים אתו בהעלאה של שכר דירה. אני רוצה להגיד, לפני שאני מסיים, שהממוצע בכל עשרות אלפי יחידות הדיור של "עמידר", אם אנחנו משקללים את הממוצע, 240 שקלים לחודש שכירות, וכל התחזוקה על חשבון המדינה. אז כן הייתי רוצה לשאול לגבי התחזוקה. האם משרדך עוקב אחר הסכום שהוא גבה בשנת תקציב מסוימת והאם יש אפשרות לוודא שאותו הכסף שחברת "עמידר" גבתה, האם היא השקיעה?

האם אותו תקציב שגבו בשנת תקציב מסוימת, האם עד תום השנה הוא הושקע חזרה? שאלה מצוינת, ואני אגיד לך איך זה עובד: "עמידר" מקבלת כסף לא תלוי הכנסות לניהול השוטף שלה. זה מתקציב שאמור להיות על תקורות ועל ניהול. במקביל את כל ההכנסות היא מעבירה למשרד הבינוי והשיכון, ואנחנו מזרימים להם כספים עבור האחזקה. אין כסף שנשאר אצלנו בקופה או הולך למטרות אחרות. בסוף הכול בתוך המסגרת של הדיור הציבורי. אני חייב להדגיש עוד משהו: במסגרת חוק המכר, אנחנו חידשנו. מזה 20 שנה לא רכשו דירות בדיור הציבורי, ואנחנו חידשנו רכישות של דירות בהיקף של מאות מיליוני שקלים, בעיקר לנכים רתוקים, על כיסאות גלגלים, או לנוכח מצוקות נלוות נוספות. אנשים שהם במצוקה, וגם חלילה יש מישהו חולה בבית, דברים שהם חריגים. אני הייתי שמח אם היו מרחיבים את זה יותר, אבל בסוף זה בעולם של תקציבים, של ויכוחים קבועים מולנו ומול משרד האוצר. אני מודה לך, כבוד השר, על התשובה. שאילתא לחברת הכנסת מירי רגב, בנושא: מכרזי משרד הבינוי השיכון בראש-העין.

כבוד השר, המשרד שלך פרסם לאחרונה מכרזים לשיווק קרקע למגורים בראש-העין, והודיע שהם יגדילו את היצע הקרקע ויביאו להוזלת מחירי הדירות. מחירי הקרקע כוללים כמובן גם עלויות פיתוח גבוהות. רצוני לשאול: מדוע משווק משרדך קרקעות בראש-העין, באמצעות מינהל מקרקעי ישראל, במחיר מינימום שהוא מעל 140,000 שקלים לקרקע, ומעל 120,000 שקלים לעלות הפיתוח? זה עוד לפני שהוא התחיל לבנות, כך שבעצם הדירה מגיעה לסכום של 1.2 מיליון שקלים במחיר למשתכן. כמה דברים, המחיר שאמרת זה לא מחיר למשתכן. אני רוצה להגיד לכם איך זה עובד ומה אנחנו רוצים לעשות כבר ביום ראשון הקרוב, שני מודלים. המחיר של הקרקע נקבע על-ידי השמאי הממשלתי. השמאי הממשלתי כפוף למשרד המשפטים. הוא עושה את עבודתו המקצועית ומודיע כמה הקרקע עולה. הוא לא אומר לנו כמה לגבות עליה, הוא אומר כמה זה עולה. להערכתו של השמאי, בראש-העין מחיר השומה זה 265,000 שקלים לקרקע בלבד. כשאמרת 140,000 התכוונת לא למחיר השמאי אלא למחיר המינימום במכרז.

שקבלן או יזם שיציע 51% מערך השמאי, וזאת תהיה ההצעה הגבוהה ביותר במכרז, יכול לזכות. אם הוא יציע פחות מ-51%, אז גם אם זו ההצעה הגבוהה, ההצעה תיפסל. שיטת המכרזים הזאת נועדה, מאחר שהקרקע זה משאב מוגבל, ומאחר והקבלנים גובים על הדירות לפי היצע וביקוש, לא לפי כמה עלתה הקרקע, והראיה, שהיום, כשהקבלנים מוכרים במחיר גבוה את הדירות, גם קרקעות שהם קנו בשנת 2005 ו-2006 ו-2007, שעלו להם הרבה פחות, הם מוכרים במחירי השוק. אם השוק דורש מיליון שקלים מפני שיש מחסור בהיצע, הוא לא ימכור ב-700,000 כי הקרקע עלתה לו 40,000 או 50,000 שקל, הוא מוכר לפי היצע וביקוש. הדרך היחידה לסגור את מחיר הדירה כך שהוא לא יגבה עליה כמה שמתחשק לו לפי המצב בשוק באותו יום, זה מחיר למשתכן, ואני אסביר מה זה מחיר למשתכן. ואני חושב שהסברתי לך, חברת הכנסת מירי רגב, יותר מפעם אחת, מה זה אומר. אנחנו עושים מכרז הפוך. אומרים: זה מחיר הקרקע, זה מחיר הפיתוח. עכשיו נעשה תחרות בין היזמים, מי שמציע את המחיר הנמוך ביותר לדירה למטר רבוע, הוא מתחייב, אני אמכור דירה ב-7,000 שקלים למטר רבוע, כולל פיתוח קרקע,

זה מה שאני מוכר, או ימכור ב-5,000. מי שמציע את ההצעה הנמוכה ביותר למטר רבוע, ובלבד שהדירות עד 100 מטר, הוא זה שזוכה במכרז, ולא מי שמציע את המחיר הגבוה ביותר.

בצדק אמורה להלין, ואני אגיד לך מה הפתרון, זה לא מופיע בשאלה שלך, מדוע במחיר למשתכן אנחנו מבקשים 100% מחיר הקרקע, ובמחיר שהוא במכרז חופשי אנחנו מבקשים רק 51% ממחיר הקרקע, זה כאילו האבסורד. מה השכל שמאחורי הדבר הזה? אומר אגף תקציבים: כשאנחנו מבקשים 51%, אנחנו יכולים לקבל גם 200%, וזה מה שקורה בפועל. מכיוון שיש מחסור בהיצע הקרקעות, קבלנים רוצים מאוד לקחת את הקרקע. לא קרו לנו כמעט מקרים בשנת 2010, ולמעט מקרים בודדים, שלא קיבלנו 120%, 130%, 200% ו-250% מעל מה שביקש השמאי. לאמור, אין משמעות ל-51%, כי לא משתמשים בזה. אז אומר אגף התקציבים, הנה, ה-100% הוא באמת אפקטיבי, כי במכרזי קרקע רגילים נתנו 200% המחיר, ופה קיבלת 100%. יש לך 100% הנחה. אני מתנגד לזה. אני חושב שבאמת צריכים לתת את אותם פרמטרים של 51% למחיר למשתכן לזוגות צעירים,

שאי-אפשר למכור את הדירה במחיר יותר גבוה ממה שהיזם התחייב במכרז, גם אם יעברו ארבע שנים עד שהוא ימכור את הדירה. אז בטוח שההטבה בקרקע הולכת

לזוג הצעיר ולא ליזמים, כפי שיקרה אם אנחנו נעשה הנחות במכרזי קרקעות רגילים. אם אנחנו נגיד שעכשיו מוכרים את כל הקרקעות ב-50,000 שקל, האם כשיש לנו מחסור בהיצע הזוגות הצעירים ייהנו מזה? ודאי שלא. כל עוד יש לנו מחסור בהיצע, נתת לו קרקע ב-50,000 ובראש-העין מוכרים במיליון, הוא ימכור במיליון. מתי הוא לא ימכור במיליון? כאשר הוא מתחייב במכרז למחיר הנמוך ביותר, ואז זה מחייב אותו גם אם יעברו כמה שנים, וזה לא חשוב אם יש גאות או שפל. לכן, אני כבר לפני שנה, גם נפגשתי עם שר האוצר, והתכתבתי אתו, ורבנו עם אגף תקציבים וכל מה שאתם מכירים, שאנחנו נקבע פרמטרים שוויוניים, 51% מערך הקרקע זה מה שיהיה במחיר למשתכן, ואז אנחנו נותנים הנחה אפקטיבית שהזוג הצעיר נהנה ממנה. אני שמח לבשר לחברת הכנסת מירי רגב שביום ראשון תובא לממשלה החלטה בדיוק כפי שאני אומר לך עכשיו, שמטילים על שר הבינוי והשיכון להביא למועצת מקרקעי ישראל בתוך 14 יום החלטה שאומרת שאנחנו נשווק לא פחות, אני מדגיש את המלה, לא פחות מ-5,000 יחידות דיור לשנה, ומחיר הקרקע יהיה 50% מערך הקרקע. לאמור, אנחנו ניתן הנחות בהיקפים שיכולים להגיע, אני מדגיש את המלה, יכולים להגיע למאות אלפי שקלים לדירה באזורי הביקוש,

שבדירות באזורי הביקוש מרכיב הקרקע הוא לפעמים 40% ו-50% מערך הדירה. זה קורה לא מעט. אם אנחנו באים ואומרים שאנחנו נותנים 50% מערך הקרקע, זה המחיר הקבוע, יגיד השמאי, הקרקע עולה 400,000, אנחנו אומרים: אוקיי. שים 200,000 שקלים, עוד 100,000 פיתוח, או 70,000 או 50,000, עכשיו תציע לנו את המחיר הגבוה ביותר שאתה נותן. אני משוכנע שזה יעשה את העבודה. אנחנו מדברים על לפחות 5,000 יחידות דיור. אני מקווה שנצליח יותר. זה יבוא להחלטת ממשלה ביום ראשון. אני מקווה שאף אחד שם לא יטרפד לי את זה ביום ראשון. אני מודה לך, כבוד השר.

קודם כול, אני מברכת אותך, כבוד השר. הקטע הוא שסידרתי לך את השאלה ואת התשובה. אני רואה, אני ממש מאושרת מזה. אני מקווה שבאמת הבשורה הזאת תבוא לידי מימוש. סוף-סוף אנחנו מממשים סבסוד משכנתה, אחרי כל כך הרבה חודשים, אז אולי גם את זה אנחנו נצליח לממש בהחלטת הממשלה. השאלה הנוספת שאני שואלת אותך, כבוד השר: אם אתה הולך על מחיר קרקע, למה לא תלך על מחיר משתכן לדירה?

כמו שאתה עושה,

אתה יודע אין לי שום דבר נגד המגזר החרדי, אני בעדו. אבל אני שואלת: למה דירה בנצרת-עילית

450,000 שקלים, דיברתי לא מזמן עם גפסו, ראש עיריית נצרת, ובבית-שמש המחירים דומים, ולמה המחיר הזה לא יכול להיות גם לאוכלוסייה החילונית בעניין הזה? לא יכול להיות מצב,

לא 450,000, אנחנו רוצים לגרום לכך שאנשים יגיעו לפריפריה, 600,000 שקלים. אתה צוחק, כי אתה יודע שאנחנו מספסרים בקרקע, ואני אומרת לך שמחיר למשתכן לא יסתיים בהחלטת הממשלה ביום ראשון. מחיר למשתכן חייב להיות על דירה, ואז אם אתה הולך על מחיר למשתכן, בדיוק כמו שאתה עושה בנצרת-עילית ובבית-שמש, כך יהיה גם לזוגות הצעירים החילונים, המסורתיים, דירה במחיר גג של עד 600,000, 800,000 שקלים במרכז הארץ. קרי, גם חדרה, גם גדרה, גם קריית-גת. אני לא מדברת אתך על 450,000. אני חושבת שזה הדבר הנכון וזה מה שילך לקראת זוגות צעירים.

שאלת אותי למה חייכתי. אני לא רוצה להביך אותך ועוד פעם להסביר לך מה את שואלת. את יכולה להסביר לי מה עניתי לך על ראש-העין? תסבירי לי מה עניתי לך על ראש-העין. ענית לי על מחיר קרקע שהוא יהיה 51%. אבל מה לא אמרת? שאת מחיר הפיתוח של הקרקע, כשהמחיר רק מחיר של פיתוח הקרקע, תראה מה אני עכשיו, אז כך, הוצאת פיתוח כוללת היא 133,000 שקלים, רישום בגין הקרקע, סליחה, לא. אני לא מוכנה, כבוד השר, חברת הכנסת מירי רגב, 1.2 מיליון שקלים. זאת השאלה, מה הטעם שזה 50% מתוך, מה בסוף האזרח משלם, הזוג הצעיר, מה הוא משלם? תודה. כפי שאמרתי לך, אנחנו נקבל החלטה בממשלה ביום ראשון, בעזרת השם, אם לא יפריעו לי, ואם אגף התקציבים ומשרד האוצר ייתנו יד לנושא הזה של זוגות צעירים, כי ראש הממשלה ודאי תומך בזה. זה כבר הופץ בסדר-היום במחליטים, שאנחנו ניתן ההטבה הזאת. זו הטבה ששווה מאות אלפי שקלים, חברת הכנסת מירי רגב, וזה לא קשור לפיתוח בכלל, כי פיתוח אנחנו מסבסדים באזור עדיפות לאומית א'. אמרת נצרת, בנצרת הפיתוח הוא 50%, וזה לא קשור לחרדים, עם כל הכבוד.

בבית-שמש לא היה שום סבסוד פיתוח. לכן אמרתי, אני לא רוצה, חלילה, את יודעת, כמה עלתה שם דירת שלושה חדרים? תני לי, אני אענה לך.

מה זה ההתנהלות הזאת?

שאלת אותו שאלה נוספת, זה לא משחק שאלות ותשובות. תלמדי את התקנון. את כבר שנתיים בכנסת, הגיע הזמן שתדעי איך מתנהלים במליאה. אני מודעת לתקנון. לא, את ממש לא מודעת.

אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה. נא לענות לה בקצרה וזהו. חברת הכנסת מירי רגב, מאחר שזאת לא פעם ראשונה שבסוף כשאת שואלת את השאלה אז נראה שאת קצת לא בקיאה בפרטים, ואני לא רוצה לחזור על זה עוד הפעם, את צריכה להבין את הפרמטרים: פיתוח מסובסד באזור עדיפות לאומית א' בכל המדינה, 50%. לא מעניין חרדים,

דרוזים, צ'רקסים,

כולם, מצביעי ליכוד, מצביעי ש"ס, מצביעי קדימה, כל הבית הזה מקבל באזור עדיפות לאומית א' 50%. נקודה. תרדי מהקטע הזה של חרדים.

אין סבסוד פיתוח לאף אחד, לא לחילונים, לא לדתיים, לא לערבים, לא לגרוזינים.

תרדי מהססמאות האלה. לא קשור חרדים, חילונים, ערבים. אזור עדיפות לאומית א' 50%; מחיר למשתכן היה 100%, יהיה 50% הטבה של מאות אלפי שקלים. גפסו, מפסו, זה לא מעניין הדברים האלה. זה הכול סתם ססמאות. תלמדי את הפרטים, זה לא מעניין כי זאת האמת, כי מחיר למשתכן במקומות האלה הוא לא, ואז תביני שזה הכול סתם ססמאות.

לכן אמרתי מה הקריטריונים: באזור עדיפות לאומית א' יש 50% פיתוח.

באזור עדיפות, הקרקע אין לה משמעות, היא שלילית, עד בקושי אלפי שקלים בודדים, ולכן אין שם משחקים של מחיר למשתכן. מחיר למשתכן, ההטבה הגדולה שניתן ביום ראשון בממשלה, של 50%, שווה מאות אלפי שקלים. זה לא הולך לקבלנים, כי הקבלן מתחייב למחיר הדירה מראש. אני מקווה שאם תרדי לעומק הדברים ולא תהיה חשובה לך הססמה יותר מהתוצאה, את תסתפקי בתשובה הזאת. אולי תגיד לי כמה שווה דירה במקומות האלה.